ברכות לנשיא הנבחר של ארצות-הברית דונלד טראמפ ולסגנו מייק פנס. יחסי ארצות-הברית וישראל היו מאז ומתמיד הדוקים וחמים, ואני משוכנע שכאלה הם יוסיפו להיות גם בעידן טראמפ. אני מאחל לאומה האמריקנית שתוסיף לעמוד מאוחדת אל מול האתגרים של אמריקה

am confident that the long standing friendship and alliance between the United States and Israel will remain strong during Mr. Trump's term in office. We send our best wishes to the American people and are certain that they will remain united in dealing with the challenges facing America and the world today.

חברי הכנסת, אנחנו עוברים, כרגיל, לשאילתות דחופות. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת מיקי לוי להפנות את השאילתה לשר אורי אריאל. השר אורי אריאל יעלה לדוכן, וחבר הכנסת מיקי לוי יקרא את נוסח השאילתה. הנושא: אי-תקצוב פרויקט האכלת הציפורים הנודדות. בבקשה, חבר הכנסת לוי. תודה רבה, אדוני. אדוני השר, בימים אלה מתרחשת נדידת הציפורים לאפריקה דרך ישראל. בשנים האחרונות מתקיים פרויקט האכלת הציפורים הנודדות, כדי למנוע נזקים לחקלאות. השנה הפרויקט לא תוקצב. אני מבקש לשאול: 1. מדוע לא תקצב משרדך את הפרויקט השנה? אולי אני טועה והנושא כן תוקצב? כי הרי ברור כי אם הנושא לא תוקצב, ייגרם נזק לחקלאים שסובלים גם כך. 2. מה ייעשה לתקצוב התוכנית?

בבקשה, אדוני השר. ברשות היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

אני מבקש להצטרף ליושב-ראש הכנסת באיחולים לנשיא הנבחר של ארצות-הברית ולסגנו. עד עכשיו שוררת ידידות גדולה, ואני מקווה שהידידות הזו תגבר מכאן ואילך. לשאלתך, ידידי, חבר הכנסת לוי: זו טעות בכתובת. משרדי תקצב ב-300,000 שקל. למיטב בדיקתי, יש כאלה שאכן טרם תקצבו. אני לא רוצה לדבר בשם אף אחד אחר. המשרד המתכלל, כי יש פה איגום משאבים, הוא משרד נגב וגליל. אני כמובן לא יכול לענות בשמו. בעת האחרונה הפרויקט הזה נמצא במחלוקת מבחינה מקצועית: האם אנחנו עוזרים או לא עוזרים לחקלאים בדרך זו. אבל נכון לעכשיו ההחלטה קיימת, אני חוזר ואומר, ואכן משרדי תקצב ב-300,000 שקל למרות המצוקה התקציבית הגדולה של המשרד. תודה, אדוני השר. שאלה נוספת לחבר הכנסת מיקי לוי. גם חברי הכנסת דב חנין ואורי מקלב ביקשו לשאול שאלה נוספת. אני מודה לך, אדוני, ואני שמח שהתקציב הועבר. רק יש לי בקשה אישית ממך: תוודא שבאמת עושים בתקציב הזה שימוש נכון ואכן יקיימו את מבצע ההאכלה. תודה לחבר הכנסת מיקי לוי. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת אורי מקלב, ואז השר יתייחס. תודה לך, אדוני היושב-ראש. שאלתי נוגעת לתחום אחר שבתחום אחריותך, אדוני השר, וכוונתי למה שמתרחש ביישוב הערבי הבדואי ביר-הדאג' בנגב. להבדיל מיישובים אחרים, אדוני השר, מדובר ביישוב מוכר. היישוב הזה הוכר כיישוב על-ידי המדינה עוד בשנת 2004 ונמצא במועצה אזורית. אגב, מתוך היכרות עם היישוב וגם עם האנשים הפעילים שם, זה יישוב שדרכו אפשר ליצור דוגמה של פתרונות, של הסדר. התושבים שם מוכנים להגיע לפתרונות, מוכנים להגיע להסדר. הם מוכנים גם להתפשר בדברים מסוימים. הכפר הזה יכול להיות מקור של תקווה.

לפני שלושה שבועות מגיע כוח גדול של משטרה,

אין שם תוכנית מתאר, כמו ביישובים ערביים אחרים מוכרים בנגב, וזה חבל, צריך לאשר תוכנית ולעשות אותה בהידברות עם התושבים, כמו במקומות אחרים בארץ. לפני שלושה שבועות הגיע כוח גדול של משטרה, הורסים מבנים. השבוע הגיעו פעם נוספת, פינו אוהלים, פגעו במזרנים, השאירו ילדים ומשפחות בלי קורת גג בימים שהולכים והופכים להיות ימים של חורף.

והשאלה היא, מעבר לוויכוחים הגדולים, האם אי-אפשר את המקרה הזה להפוך לסיפור אופטימי? סיפור של פתרונות ולא של מריבות? תודה, חבר הכנסת חנין. חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מכובדי השר, אני כן אשאר בתחום של השאלה הדחופה ואני מעלה כיושב-ראש ועדת המדע את הנושא של הגנים הבוטניים. כיושב-ראש ועדת המדע נחשפה בפני הפעילות הקהילתית הרחבה שיש בגנים הבוטניים, שהיא נתמכת על-ידי משרד החקלאות, תמיכה שבשנה האחרונה קוצצה ב-80%; מתוך 4 מיליון שקל, בסופו של דבר קיבלו מיליון שקל. גם השנה הם חוזרים ומבקשים שתחום התמיכות לא יקוצץ להם. אומנם תמיכות נמצאות בתקציב, הוא יכול להיות גמיש, אבל הן קריטיות, התקציב הזה הוא קריטי לפעילות שלהם, הם לא יוכלו להמשיך בפעילות המבורכת שלהם עם קיצוץ תקציב דרמטי כל כך.

בבקשה, אדוני השר. תודה ליושב-ראש. חבר הכנסת לוי, איננו, אז אני פטור מלענות לו.

וצלל. אני לא יודע איפה הוא.

הוא לא צלל, אולי המריא?

לא, יש איזה נימוס אלמנטרי. אומר רק שהסברתי,

אנחנו העברנו את התקציב. יש משרד אחראי. שיפנה למשרד ויטפל בזה. אם מישהו יעביר לי את משרד נגב וגליל זה יהיה יפה מאוד, ואז משרד החקלאות יוכל להיות משרד ההתיישבות ולטפל בדברים כפי שאני חושב שהיה צריך לטפל בהם. לגבי שאלת חבר הכנסת דב חנין: אכן אנחנו רואים בביר-הדאג' הזדמנות. אני אסביר, זה ייקח דקה. ביר-הדאג' הוא יישוב מוכר שיש לו תוכנית מתאר כמעט גמורה. אנחנו מטפלים בזה. לא זו הבעיה. בתפקידי הקודם כשר הבינוי והשיכון שהיה אחראי לרשות מקרקעי ישראל ולמועצה שלה כיושב-ראש, העברתי החלטה מיוחדת, יוצאת דופן בדברים החיוביים כלפי הקליינטים, כלפי הבדואים בביר-הדאג'. רק לביר-הדאג'. והלכנו לקראתם באופן יוצא דופן ממש. הזהירו אותי שזו התחלת המשא-ומתן, ואכן כך קרה. במשך שנה ויותר לא התקדמנו, כי הם לא באו. ואני אומר לך דברים עובדתיים, לא שום דבר אחר. אז התבקשנו לאשר החלטה חדשה אחרת, נוספת, שמיטיבה אתם עוד קצת, וזה היה לפני כמה חודשים. אני לא רוצה לטעות, אז אני לא אומר. ההחלטה החדשה מיטיבה אתם עוד יותר, עד כדי כך שהם מקבלים 5 דונם בחינם מהמדינה, דבר שאין לו אח ורע. אין שם, חבר הכנסת חנין, אפילו לא תביעת בעלות. הכול הכול, הם מודים, אין ויכוח, הכול אדמות מדינה. יש יישובים, יושב לידך אחד שמבין, גר שם, אבו עראר, יש מקומות שיש תביעות בעלות, אז אתה אומר: כן נכון, לא נכון,

פה אין דיון. זה אדמות מדינה, הועברו על-ידי שר השיכון דאז פואד בן-אליעזר, זיכרונו לברכה, בטעות,

אבל אין להם תביעות, אף תביעה. רגע, רק שנייה. אבו עראר, הייתה לך הזדמנות לשאול,

כי זה קצת סבוך, ואני מתייחס ברצינות לשאלה של חבר הכנסת חנין.

בהחלטה האחרונה מלפני כמה חודשים, נתנו זמן סיום, למיטב זיכרוני, אמצע דצמבר, לא הייתי ערוך לשאלה, אז אני לא מדייק. ואנחנו עושים אכיפה, כך זה נקרא, אכיפה תומכת-הסדרה. יש לכל אחד מהם הזדמנות לבוא לקבל בחינם קרקע,

לא חצי דונם, זה משתנה בין דונם וחצי ל-5, לקבל מענק של 100,000 שקל. שמעת על דבר כזה? אנשים שפולשים מקבלים, מה זה פולשים?

רק שנייה אחת. אנשים שפלשו לקרקעות המדינה מקבלים מהמדינה קרקע בחינם, הם לא פלשו. דב, תקשיב לי רגע. אני לא שומע אותך, תקשיב, אני לא שומע.

מי שם אותם שם?

אחרי זה אתם יכולים לצעוק כמה שאתם רוצים, אם אתם לא רוצים לשמוע את התשובה. בכל אופן, אנחנו הודענו להם שיש זמן פינוי, ואנחנו עושים אכיפה תומכת-הסדרה. זאת אומרת, אם משפחה יושבת על כביש ראשי שבלעדיו לא נוכל לעשת את הפיתוח לאלה שבאים להירשם, יש כבר כאלה, אני לא יודע את המספר, אני לא רוצה לטעות, אני חושב שכ-100, אז אנחנו צריכים לפנות אותם. ולא יעזור, כי אחרת לא יהיה להם כביש ולא יהיה להם ביוב ולא יהיה אפשר לעשות שום פיתוח, ואז במקום הזדמנות זה יהפוך להיות דבר אחר לגמרי. ולכן אנחנו עושים אכיפה. אני חושב שהמשטרה פועלת כראוי, מתוך רגישות. היינו צריכים לעשות שם הרבה יותר, ואנחנו באמת מתאמצים לעשות רק את מה שהכרחי, כדי שנוכל לפתח את היישוב, את ביר-הדאג'. אני מקווה שאכן נגיע למציאות שהיישוב הזה יוסדר. אחרי 15 שנים אישרנו יישוב חדש, וגם את ואדי-א-נעם, שזה היישוב השני, ונאשר, בעזרת השם, יישוב נוסף בחודשים הקרובים, את רמת-ציפורים. לגבי שאלתו של חבר הכנסת אורי מקלב ידידי, אנחנו כמשרד החקלאות ופיתוח הכפר נמצאים במצוקה תקציבית גדולה מאוד, ואנחנו אכן מתקשים במטלות, במשימות שהוטלו עלינו בתקציב,

בממשלה. אנחנו עכשיו נמצאים ממש בימים הקרובים בדיונים על יתרות תקציביות,

בודקים, יש דברים שלא נוצלו בגלל בג"ץ, מפני שמישהו לא היה ערוך,

ואנחנו נראה ביתרות האלה, בהנחה שיש, בדרך כלל יש, השאלה כמה, נראה אם נוכל להיענות גם לבקשתם של הגנים הבוטניים וגם לבקשתך. יש בזה ערך, אנחנו לא מתכחשים ואין ויכוח על העניין, רק בסוף גם פה יש סדר עדיפויות.

אני אעדכן אותך בהמשך, אחרי שנעשה את הדיונים אצלנו, ואני אגיד לך מה המצב.

תודה לשר החקלאות ופיתוח הכפר השר אורי אריאל. אני מתכבד להזמין את סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן. חבר הכנסת יצחק כהן, אייכה?

חבר הכנסת יצחק כהן תמיד מגיע לענות על שאילתות. הוא ישיב על שאילתה דחופה מס' 249 מאת חברת הכנסת יעל כהן-פארן. הנושא: קו הרכבת לאילת. מכיוון שחבר הכנסת דב חנין הגיש שאילתה דחופה דומה, אז הוא רשום לי מראש לשאלה נוספת,

אדוני השר, בנושא קו הרכבת לאילת, לפי פרסום בתקשורת לפני כשבוע, בכוונת הממשלה לפרסם ב-2017 מכרז בין-לאומי לסלילת הקו. רצוני לשאול: 1. האם נכון הדבר?

האם השתנתה עמדתו?

מה הן התועלות הצפויות ומה נדרש להתממשותן?

תודה, חברת הכנסת יעל כהן-פארן.

יושב אתנו באולם שר התחבורה, השר ישראל כץ, והוא יכול לתת לך סקירה נרחבת על קווי הרכבת בארץ בשנים האחרונות, על ההתפתחות המדהימה. השר כץ,

פרויקט הקמת מסילת הרכבת הכבדה לאילת נמצא כעת בשלבי תכנון מוקדם וסטטוטוריקה, שתוקצבו ואמורים להמשיך גם בשנה הבאה. הפרסומים על פרסום מכרז לביצוע עבודות ההקמה לא הגיעו ממשרד האוצר, ולהבנתנו, מדובר בטעות, שכן בפרויקט עדיין לא הסתיימו הליכי התכנון הנדרשים קודם יציאה למכרז הקמה. שאלה נוספת לחברת הכנסת יעל כהן-פארן. בבקשה, את יכולה לשאול. לאחר מכן, חבר הכנסת דב חנין, כאמור, רשום לי לשאלה נוספת. מאחר שענית שהדבר לא נכון אז עצרנו בשאלה הראשונה, ולכן אני רוצה באמת לשאול, מאחר שבעבר משרד האוצר התנגד לפרויקט, מהי עמדת משרד האוצר היום והאם בחנתם את התועלות הצפויות לעומת העלויות והנזקים הסביבתיים הצפויים מהפרויקט.

כשאני אומר,

אדוני סגן השר, קודם נשמע את חבר הכנסת דב חנין ואז תוכל להתייחס. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני סגן השר, אנחנו הגענו לכאן מדיון בוועדת הכספים על תקציב התחבורה, וכולנו בירכנו את שר התחבורה על השינויים והדברים החיוביים שרואים בארץ, אבל יש שאלות שמופנות אליכם, למשרד האוצר, בטח כשספר התקציב מונח לפנינו. האם אתה יודע, אדוני השר, שההשקעה בתחבורה ציבורית לתושב תל-אביב היא 1% מההשקעה לתושב אמסטרדם? או 1% מההשקעה לתושב וינה? אבל למה להשוות את עצמנו לאמסטרדם ולווינה? בואו נשווה את עצמנו לקהיר. האם אתה יודע שהשקעה בתחבורה ציבורית לתושב בתל-אביב פחותה מההשקעה בתחבורה ציבורית לתושב קהיר? אתם יודעים של-99 יישובים בישראל אוטובוס בכלל לא נכנס? 280 יישובים בישראל מקבלים פחות מדי שירות של תחבורה ציבורית? השאלה הזאת היא בסופו של דבר שאלה של סדר עדיפויות, ואני אומר את הדברים כי אני חושב שבמשרד התחבורה יש היום המון רצון לקדם תחבורה ציבורית, אבל הממשלה כולה, וקודם כול משרד האוצר, צריכים לתת הרבה הרבה יותר תקציבים והרבה יותר דחיפה לתחבורה ציבורית. תודה, חבר הכנסת דב חנין. בבקשה, אדוני סגן שר האוצר חבר הכנסת כהן. חברת הכנסת יעל כהן-פארן, כשאני אומר בשלבי תכנון מוקדם, זאת אומרת שלוקחים את כל ההיבטים, גם הכלכליים וגם ההיתכנות של הקו הזה. ולחבר הכנסת חנין, אני מאוד מקווה שאתה לא רוצה להשוות את השירות הציבורי בישראל לשירות הציבורי בקהיר.

אנחנו לא שם בתחבורה ציבורית. אני רוצה שנהיה מעליה. אני רוצה להשוות לאמסטרדם ולווינה. 1%. חוק ההסדרים במשק המדינה מרחיב גם בנושא תחבורה ציבורית והסעת המונים.

תעיין בזה ותברך את שר התחבורה ושר האוצר על ההשקעה העצומה בתחבורה הציבורית ובהסעת המונים. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לסגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן ולשואלים. אני מתכבד להזמין, חבל שלא דיברנו על המשיח, את שר התחבורה והבטיחות בדרכים חבר הכנסת ישראל כץ. בבקשה, אדוני. השר כץ ישיב על שאילתה דחופה מס' 248 מאת חבר הכנסת יעקב אשר בנושא: מצור על הכניסה לירושלים. גם כאן חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי הגיש שאילתה דחופה דומה, ולכן הוא ישאל שאלה נוספת בלי להירשם. אבל אייכלר הוא מסיעת השואל,

ניתן לשניהם. חברי הכנסת אייכלר ואוסאמה ישאלו שאלות נוספות. בבקשה, חבר הכנסת אשר, נא לקרוא את השאילתה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, פקקי ענק בבוקר בכניסה לירושלים מכיוון כביש 443 וכביש 50,

הופכים את ירושלים לנצורה ואת תושבי רמות, שכונת רמות הגדולה, לבני-ערובה. נסיעה שבמצב רגיל אורכת כמה דקות נמשכת מעל שעה. הפקק גורם להפסד שעות עבודה, לזיהום אוויר ולעיכוב רכבי חירום. רצוני לשאול: מה ייעשה בנדון? תודה, חבר הכנסת אשר. בבקשה, אדוני שר התחבורה. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת יעקב אשר, אנחנו שומעים "מצור על ירושלים" אנחנו מייד נדרכים, זה תמיד מזכיר דברים. בעיית הנגישות לאזור הר-חוצבים או בעיית העומסים בכניסה הצפונית לירושלים ידועה למשרד התחבורה ונמצאת בטיפולו. המשרד בראשותי מקדם מענה כולל המשלב הן את שיפור מערך הדרכים הנכנסות לירושלים והן את קידום התשתיות בשירות התחבורה הציבורית. סיום שדרוג כביש 1 באמצע שנת 2017 וקידום כבישי הטבעת, וביניהם כביש הטבעת המערבי, הצפוי לצאת למכרז בקרוב, דרך מס' 16, מאזור מוצא במנהור עד דרך בגין, צפויים להעביר תנועה לכניסות האחרות של העיר, קו הרכבת המהיר לירושלים, שמתקדם וגם כן יפעל, בעזרת השם, בפסח 2018, וכן רשת הסעת ההמונים שמתקדמת, הקו הירוק, מדרום העיר לצפונה, שיצא לביצוע בשנה הבאה, והקו הכחול, שהוא בשלבי תכנון, עתידים אף הם להקל את העומסים בעיר. בטווח הזמן הקצר מתכנן המשרד מסלול תחבורה ציבורית משכונת רמות למרכז העיר ירושלים. תשתית זו, שייעודה מתן העדפה לתחבורה הציבורית ושילוב קווי האוטובוסים המהירים מהשכונה אל העיר, צפויה לקצר את זמני הנסיעה משכונת רמות למרכז העיר ירושלים באופן משמעותי ולאפשר נגישות גבוהה לתושביה. תודה לשר. שאלה נוספת לחבר הכנסת אשר, ולאחר מכן,

חבר הכנסת אשר קודם כול רוצה לשאול שאלה נוספת. לאחר מכן, מלכיאלי, אייכלר ואוסאמה, אוסאמה סעדי, סליחה. אדוני השר, אנחנו כולנו רואים ויודעים על הפרויקטים האלה, שבעצם, גם אלה ודאי יתרמו לעניין הזה. השאלה היא על התקופה של ההסדרים, אולי לחפש אפשרויות להסדרים זמניים, כאלה ואחרים. ולגבי הנת"צ שדיברת עליו, כפי שידוע לי, ככה טענו בעיריית ירושלים, כי זה עלה לכותרות בעקבות סיור שהיה שם, אז את אותו נת"צ, הקפיאו את ההתקדמות של הפרויקט הזה, כי אמרו שהולך להיות שם קו של רכבת קלה בעתיד, וחבל היום להוציא 50 מיליון שקל על הנת"צ. והשאלה שלי: אנחנו יודעים, גם קו הרכבת הזה ייקח את הזמן שלו, וגם ההטמעה אחר כך, שאנשים מתרגלים לאט-לאט לנסוע ברכבת, לוקחת זמן. ובינתיים יש מצב שבאמת אחת השכונות, אולי הגדולה בירושלים, מתנקזת כולה לאותו מקום ולא מצליחה להתקדם, שלא לדבר על אלה שבאים מתל-אביב, שאולי יבואו פחות כשייפתח כביש 1 בצורה מלאה, והדרכים הנוספות. וגם אותה מנהרה, שדיברת עליה, מגיעה בסופו של דבר לכביש 50 והיא שוב תיפגש עם אותה בעיה.

מה שאני מבקש לעשות, את בדיקתך, ואני בטוח שברגע שתבדוק את זה גם תבצע את זה, למצוא הסדרים זמניים או דברים שיהיו עד ההתגשמות של החלום שאתה עובד עליו כל כך קשה. תודה רבה, אדוני. תודה, חבר הכנסת יעקב אשר. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, בבקשה. אדוני יושב-ראש הכנסת, אדוני השר, אני רוצה רק להבין מכבוד השר, ותודה על התשובה: בחודש מרס השבת על שאילתה של חבר הכנסת יואב בן צור,

המשרד מקדם מענה כולל המשלב הן את שיפור מערך הדרכים הנכנסות לירושלים והן את קידום התשתיות ושירות התחבורה. הוספת שם: בטווח הקצר, מקדם המשרד מסלול תחבורה ציבורית משכונת רמות לירושלים. אני כן מדבר על קטסטרופה בכניסה לירושלים ומצטרף לדברים שמדובר במצור של ממש. מה שאני בעצם רוצה להבין ממך זה מה עשה משרדך בשבעת החודשים האחרונים. אני לא יודע איך תפתור התחבורה הציבורית את הבעיה, אבל בכל מקרה אשמח לשמוע את הפרטים על הפתרון לדבר לטווח המיידי.

תודה, חבר הכנסת מלכיאלי. חבר הכנסת יעקב אייכלר, בבקשה, אדוני.

ישראל. חבר הכנסת ישראל אייכלר.

פעם שנייה קורה לי כבר. אדוני היושב-ראש, זה קורה להרבה אנשים, ולכבוד לי. אבל יש פסוק מפורש בתורה, וכבר ציטטתי אותו: לא יעקב ייקרא עוד שמך,

אני רוצה להודות לך, אדוני היושב-ראש. ואדוני השר, כמעט באופן כרוני יש בעיות קשות בתחבורה הציבורית לכותל המערבי. רובן בגלל בעיות

ביטחוניות המתעוררות חדשות לבקרים ולילות אירועים. האם תסכים, אדוני השר, לפתרון פשוט של הפעלת התחבורה הציבורית לכותל המערבי בכל הלילה,

תודה, חבר הכנסת ישראל אייכלר. אחרון השואלים שאלות נוספות, חבר הכנסת אוסאמה סעדי. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, בעניין משרדי רישוי והתורים הארוכים, וזה גם מתקשר לשאילתה של חברתי מירב בן ארי, אנחנו כמובן מברכים על שיתוף הפעולה עם משרדך, והזכרנו את זה כמה פעמים פה, וזו גם הזדמנות להודות לך. פנינו כמה פעמים בבקשה לפתוח משרדי רישוי ביישובים הערביים. חברי עבדאללה אבו מערוף העלה פעם את התורים הארוכים, הבלתי-נסבלים, בסניף משרד הרישוי בכרמיאל. על מנת להקל את התורים, אתם עושים את המכונות האוטומטיות, ואני מברך על החלטתכם לשים כמה מכונות ביישובים הערביים, ביישוב שלי,

בתמרה, בטייבה. אבל פנו אלי הרבה אזרחים שאומרים לגבי המכונות האלה, אדוני היושב-ראש, שהרי אפשר להוציא ולשלם רישיונות רכב ורישיונות נהיגה, אבל אך ורק אם זה בכרטיס האשראי שלך.

אם אני רוצה להוציא רישיון לאשתי, אז אני לא יכול לשלם בכרטיס האשראי שלי. אני פניתי גם לעוזרים שלך. אני חושב שזה יחסוך הרבה תורים ויקל על האנשים אם יהיה אפשר רק לתכנת את המכונות האלה.

תודה, חבר הכנסת סעדי. בבקשה, אדוני שר התחבורה. טוב, אני מודה על השאילתות, השאלות הנוספות. בעצם, התשובה היא אותה תשובה באופן בסיסי, ואני מבהיר, וזו התשובה שנמסרה לי ממשרדי: בטווח הקצר, וזה גם קשור לאותה שאילתה שעניתי עליה כבר, מקודם תכנונית לביצוע אותו מסלול של תחבורה ציבורית משכונת רמות למרכז העיר ירושלים, לתת העדפה לתחבורה ציבורית. זה לא סותר את קידום קו הרכבת, שהכנסנו אותו להחלטת הממשלה, שמטבע הדברים לוקח תקופה לא מועטה להכין אותו ולעשות אותו. ויעקב אשר היה נציג ראשי הרשויות בגוש-דן, בחברת נת"ע, בוועדת ההיגוי של הרכבת הקלה, ומכיר את זה. ולכן, אנחנו כן נקדם את פתרון הביניים הזה, במקביל לקידום הדברים האחרים. אני יכול רק,

במענה על כל השאלות לומר שירושלים היא, והולכת גם להיות, הייתי אומר, העיר התחבורתית המתקדמת ביותר בישראל, מהבחינה הזאת של רכבת מהירה מאוד, שתגיע בפחות מחצי שעה מתל-אביב לירושלים, 80 מטר מתחת לקרקע, תחנת האומה, שתיקרא על שמו של הנשיא יצחק נבון, יעלו לפני הקרקע, כשיש שם תחנות של הרכבת הקלה, יש שם מרכז התחנה המרכזית של האוטובוסים.

אפשר יהיה להגיע ולנוע ולבוא ולהתחבר מכל מקום, עם קווי ההזנה של האוטובוסים שמזינים לכל התחנות, וגם לשם. הדברים האלה הם כבר בביצוע. הם דברים שקורים, דברים שמתפתחים. העיר גם צרכנית תחבורה ציבורית. ולכן אנחנו, נוסף על הרפורמות שעשינו בתעריפים, כל השילובים בין כלי תחבורה והכול, זה באמת מודל שאני יכול להגיד שבתוך שנים ירושלים תהיה דומה לערים המתקדמות בעולם מבחינת פתרונות. בגוש-דן אנחנו עוד נמצאים בפיגור ביחס לזה, וגם עושים היום פעילות מאוד משמעותית לפתח, וגם במטרופולין חיפה וגם בעיר אשדוד ובהרבה מקומות אחרים. באר-שבע במקום אחר. מטבע הדברים, הרבה אנשים גם גורמים לפקקים, ואנחנו כל הזמן פועלים למצוא פתרונות אסטרטגיים, וגם למצוא מענה מיידי למתן עדיפות לתחבורה הציבורית ונגישות למי שרוצה לנסוע בה. לגבי משרד הרישוי, אני אענה על זה בשאילתה השנייה, צודק. תודה לשר, תודה לכל השואלים. הכותל, ואכן, לגבי הכותל, אדוני היושב-ראש. לגבי הכותל, הוא שאל.

אני יכול לומר שישבתי עם הצוותים המקצועיים לפני שבוע, כשבוע, ואחרי שהנחיתי אותם בעבר לגבש את תוכנית מטרופולין ירושלים בתוך ירושלים, ביישובים שסמוכים לירושלים, הנחיתי לבצע פרויקט שהוא מאוד חשוב, להאריך את מה שתיארתי כאן, את הרכבת המהירה לירושלים שמגיעה במנהור, להאריך את הקו עד צמוד לעיר העתיקה לתחנה שתיקרא תחנת הכותל, ושיוכלו להגיע ישירות מחוץ לעיר, וגם מתחנת האומה, עד לכותל המערבי. זה פרויקט שאנחנו הולכים לבצע, והוא יכול להיות בהחלט פתרון אסטרטגי. לגבי תנועת אוטובוסים. תנועת אוטובוסים, להגיד כאן שנפעיל כל הלילה זו תהיה אמירה לא-מבוססת. האוטובוסים הרי עובדים לפי מתווה מסוים, שיקולים מסוימים. בירושלים, אחרי שנכנסה הרכבת הקלה, אף שהייתה תוכנית לצמצם את האוטובוסים, לא צמצמנו. היקף כל האוטובוסים נשאר בגדר קווים מזינים. אבל לומר עכשיו שיהיו קווי אוטובוס שיעבדו כל הלילה לכותל, זה דבר שיכול להיות קשה מאוד ביחס ליכולת להפעיל מערך אוטובוסים. היו בעבר פניות, ומצאנו פתרונות לנגישות לכותל. צריך להתמקד בפתרונות האלה. כרגע אני לא משוכנע שאפשר להפעיל שירות כזה, אם כי מעת לעת, לגבי נסיעות לילה, זה דבר שאפשר לבדוק. אני פשוט לא רוצה להגיד כאן דברים שלא בדקתי. תודה לשר. אני מתכבד להזמין את חברת הכנסת מירב בן ארי. השאילתה שלה מס' 247, ליקויים רבים באגפי הרישוי של משרד התחבורה. השר ישיב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, תודה, אדוני השר, קיימים ליקויים רבים באגפי הרישוי, כגון זמני המתנה ארוכים, פיקוח רופף על בוחני הנהיגה, המתנה ארוכה לתלמיד המעוניין להיבחן במבחן הנהיגה המעשי,

רצוני לשאול: מה תעשה לשיפור השירות באגפי הרישוי?

תודה. בבקשה, אדוני השר. במענה על השאילתה, אכן, אגף הרישוי הוא אחד האגפים נותני השירות הגדולים ביותר בשירות הציבורי. האגף הזה מבצע מדי שנה קרוב ל-7 מיליון פעולות, מתוכן לקרוב ל-1.5 מיליון אזרחים בממשק ישיר. תוכנית הירידה בכוח-אדם בשירות הציבורי לא פסחה גם על אגף הרישוי, לצערנו, ובחלוף השנים, בה בשעה שמספר כלי הרכב ומספר אוחזי הרישיונות כמעט הוכפלו, מספר מקבלי הקהל בסניפי הרישוי הלך ופחת. חרף זאת, בשנה האחרונה מתקיימת עבודת מטה רחבה בראשות מנכ"לית משרד התחבורה ובסיומה אגף הרישוי יוכל לתת שירות טוב יותר ולהיות נגיש יותר לכלל האוכלוסיות, ברבדים שונים של ערוצי קשר. הרפורמה הזאת כורכת בתוכה הגדלת שיאי כוח-אדם, שינוי בתפיסה אסטרטגית הקובעת את היקף הסניפים ואת מיקומם, שיתוף פעולה עם רשויות נוספות למתן שירותי קצה, הרחבת המענה באמצעות מכשירים אוטומטיים והוצאת מאות-אלפי פעולות לערוצים מקוונים. כבר בשנה האחרונה הוצאו פעולות רבות לערוצים מקוונים, ובכללן פעולות משמעותיות, לדוגמה, בקשה לתג נכה, אשר כיום מקבלת מענה מהיר ומקצועי. השנה גם הופעלה מערכת תורים אוטומטית התומכת בזימון תורים באמצעות האינטרנט מבעוד מועד, מערכת שהולכת ותופסת תאוצה ונפח. באשר לסוגיית הפיקוח על הבוחנים, עמדת המשרד הייתה ועודנה כי ראוי להוציא את הבחינות המעשיות למיקור חוץ ובמקביל להקים גוף פיקוח משמעותי, מקצועי ויעיל אשר יפעל לאכיפת מדיניות משרד התחבורה בקשר לבחינה המעשית. סוגיית מיקור החוץ תלויה ועומדת בימים אלה בערכאות משפטיות, ואני נחוש לממש את תפיסתנו אשר כולה נשענת על שיפור השירות לאזרח ומקצוענות אמיתית. בכוונת משרד התחבורה בהנחייתי להוציא את ההפרטה לפועל בחודש ינואר 2017. כלומר, סיום הליך המכרז ובחירת שני זכיינים שיחלו את עריכת המבחנים המעשיים בפועל. בית-הדין הארצי לעבודה הקפיא את התהליך החל בחודש מאי 2016 כדי לקיים הידברות בין משרד התחבורה לבוחנים, אף שהתקיימו הידברויות ונמסרו כל הנתונים לנציגי העובדים בהסתדרות על ההפרטה, וההידברויות גם נמשכו. נוסף על כך, מורה נהיגה אחד וכמה בוחנים פנו לבג"ץ ותקפו את ההחלטה מן ההיבט החוקתי, וטרם הסתיימו ההליכים כאמור, ובשלב זה המכרז הזה הוקפא. יובהר כי בכל הליך הרפורמה, אשר תואם את מדיניות הממשלה ומתואם עם משרדי הממשלה השונים, ומגובה בהחלטת ממשלה משנת 1998, התקיימו מגעים עם הבוחנים עובדי המדינה, ובמסגרת המכרז הזכיין שייבחר יקלוט בוחנים מתוך המשרד, וכן עשרות מפקחים מהבוחנים יהפכו להיות עובדי מדינה. אף-על-פי-כן פנו הבוחנים לבית-הדין לעבודה בבקשה לבטל את הליך ההפרטה של המבחנים המעשיים.

אני נחוש להוציא לפועל את תהליך ההפרטה כבר במהלך 2017. מדובר על עבודה מאומצת ומקיפה אשר משקפת שינוי משמעותי בתפיסת מבחן הנהיגה, והיא תביא לידי ביטוי מקצוענות,

ושקיפות בתהליך, ויותר מכול, שיפור דרמטי של השירות לנבחנים, שיפור רמת הנהיגה והפיקוח על מערך הבחינה. יודגש שבבסיס הרפורמה, הנחיתי כי זמן ההמתנה למבחן מעשי יעמוד על שלושה ימים ועוד חמישה ימים מיום הבקשה להיבחן, ועד 14 ימים בין מבחן למבחן, בלי להוסיף עלויות לנבחן כלל. בד-בבד מתבצעות פעולות רבות כדי להקל את העומסים המתמשכים זה שנים אחדות. נקלטו יותר מ-30 בוחנים זמניים לצורך צמצום הפערים שנוצרו בעקבות שביתת הבוחנים ולשם צמצום זמני ההמתנה הארוכים. אני חייב להודות שלמרות התוספת הזאת ולמרות האינטרס של הבוחנים הקיימים להוכיח שהם כן יכולים, המצב לא שופר בהרבה. זה רק מחזק את עמדתי שהרפורמה הזאת נדרשת, לשנות באופן בסיסי את כל הניהול של הדברים, כדי לתת את השירות ברמה הנדרשת. אנחנו דורשים מהם,

שעות עבודה במהלך ימי השבוע, ומתן הקצאות גם בימי שישי. אבל, כאמור, כמו שאמרתי כאן, בשיטה הזאת הדברים לא יכולים לעבור שינוי יסודי, אלא רק באמצעות הרפורמה הזאת. תודה לשר. שאלה נוספת לחברת הכנסת מירב בן ארי. גם חברת הכנסת רחל עזריה וחבר הכנסת יוסף ג'בארין ביקשו לשאול שאלה נוספת. ראשית, תודה רבה, אדוני השר, על תשובה מנומקת. באמת הקשבתי לכל דבר שאמרת, התייחסת גם לכל הדברים, אפילו הודית גם שהתוספת של ה-30 באמת לא שיפרה. עובדתית אנשים באמת השבוע הגיע אלי מקרה של אדם שרישיונו נשלל ועברה תקופה של שנתיים, ועכשיו הוא מחכה ארבעה חודשים לטסט. כך שהמקרים אינם קלים. אני רק רוצה לשאול שתי שאלות, ברשותך: 1. האם ברפורמה הזו שאתה מתכוון לעשות, ואני בטוחה שאתה תקדם את זה, האם גם תתייחס למבנים עצמם, שעל-פי דוח מבקר המדינה נמצאים במצב ירוד מאוד, ואלה המבנים שאמורים לשרת את הציבור. 2. אשמח לדעת, רק כדי לחדד את העניין, האם בעצם מבחינת לוחות הזמנים ההחלטה על ההפרטה של אותם בוחנים, שלדעתי היא החלטה ראויה ונבונה, תלויה כרגע בבית-המשפט? נוסף על כך, אתה אומר שגם מתנהלת רפורמה על-ידי מנכ"לית המשרד שלך, שאני בטוחה שהיא אישה מוכשרת, לגבי משרדי הרישוי, יש משרדי רישוי,

ויש מבחני רישוי.

זה מה שאני שואלת,

את פשוט הצבת את שני הדברים כאן יחדיו.

לנושא של הרפורמה שמובילה מנכ"לית המשרד, הוא נושא שמתעסק במבחנים,

הרפורמה שהיא מובילה מתעסקת במשרדי הרישוי. במשרדי הרישוי, ואיך לשפר את התנאים מול האזרח,

לזה הכוונה?

אלה שבאים לחדש רישיון או רוצים, כן. אותו אדם שמגיע לסניף באר-שבע ומחכה 50 דקות לצורך העניין, כמו שצוין בדוח המבקר. אז האם יש לוחות זמנים מתי הרפורמה הזאת אמורה לצאת לדרך?

הקשבתי, אבל לא שמעתי אם יש לך לוחות זמנים. וכמובן, האם בסופו של דבר הנושא של אותם בוחנים, כמו שאמרת, הוא תלוי הרי במבחן בג"ץ כרגע, שם זה עומד, לזה כולם ממתינים? זה היה עם סימן שאלה. זה מה שנגיד לאזרחים? זאת אומרת, שידעו.

תודה, חברת הכנסת בן ארי. חברת הכנסת רחל עזריה, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת יוסף ג'בארין. אני מבקשת לשאול, לגבי השאילתה הקודמת, לגבי הכניסה לירושלים.

מה שקרה בשנים האחרונות, נסללו הרבה מאוד כבישים כדי לפתור בעיה של פקקים, ובעצם מה שקורה, שאנחנו פותחים את ירושלים לעוד ועוד אנשים שיבואו מחוץ לירושלים, גם כביש בגין דרום,

מחלף גולדה, כל הכביש הזה, אנחנו בעצם מכניסים עוד אנשים, ובירושלים עומדים בפקקים עד אין-סוף. הפתרון בכל העולם הוא פתרון של תחבורה ציבורית. השאלה הגדולה היא, ויש בעיה, כי בכל השכונות שאני מדברת עליהן,

אין תחבורה ציבורית למקומות מרכזיים. דיברנו על זה גם כמה פעמים. והשאלה היא לא רק איך מייצרים נת"צ, אלא איך בעצם מתגברים את התחבורה הציבורית, ואנחנו בעצם חוזים לאן אנשים רוצים לנסוע ולשם נוסעים, כי היום כל התחבורה הציבורית היא רק במקום שיש דרישה לתחבורה ציבורית, וככה אנשים נוסעים. אנחנו לא אומרים: בואו נעזור לאנשים לעזוב את המכונית ולנסוע בתחבורה ציבורית גם לאוניברסיטה העברית, גם למרכז העיר.

תודה, חברת הכנסת עזריה. חבר הכנסת יוסף ג'בארין. כבוד השר, אני חוזר לנושא של משרדי הרישוי. אני לא יודע אם הרפורמה מתקשרת, בכל מה שקשור לחברה הערבית, לתוכנית החומש וההשקעות שם. אני לא בטוח, אני אשמח אם תתייחס לזה. אני אתן לך דוגמה על העיר שלי, אום-אלפחם, וכל האזור הזה של ואדי-עארה. זה אזור של 150,000 תושבים, ואין שם משרד רישוי, אין תחבורה ציבורית, איפה? על מה אתה מדבר? על מה ההערה האחרונה?

אני מדבר על אום-אלפחם, היישוב אום-אלפחם באזור ואדי-עארה. אמרתי שזה אזור של כ-150,000 תושבים ויש גם בעיות של תחבורה ציבורית, משרד הרישוי בעפולה. משרד רישוי בעפולה, אין תחבורה ציבורית מסודרת לעפולה, יש צפיפות נוראית, אני מוכן להעביר לך צילומים שאני מקבל, תמונות מהתור הארוך שם. לכן אני מקווה שהרפורמה תתייחס גם לעניין הזה: לא רק הרחבת משרדי רישוי קיימים, אלא גם התפרסות גיאוגרפית ראויה. במקרה הזה, אני מקווה שוואדי-עארה יזכה למשרד רישוי באזור שם.

בבקשה, השר יכול להשיב לכולם. לגבי שאלת ההמשך, אותה רפורמה שהמנכ"לית מגבשת, היא עושה כרגע עבודת מטה, ואז זה ייגזר גם עם לוחות זמנים. צריך להבין, השירות ניתן. אגב, בסקרי, נדמה לי, לשכת המסחר, או איגוד העצמאים, המסחר, עושה סקרים כל שנה בדרך כלל, משרד התחבורה יצא במקום הראשון במתן שירות לאזרח, בצמצום הביורוקרטיה. עם זאת, המצב עוד רחוק מלהיות כמו המצב שאנחנו שואפים אליו, ולכן מחפשים כל הזמן דרכים להפוך לשירות מקוון, דרך האינטרנט, מכונות השירות שאני הפעלתי תוך תיאום עם הוועדים,

שיסכימו, והתחלנו להציב אותן, וגם הן עושות שירות טוב, וצריך להרחיב את זה, ויש שיפור השירות בלשכות עצמן, במשרדי הרישוי עצמם. כל זה בגדר תוכנית שמתגבשת כרגע, ואנחנו, ברגע שתהיה מוכנה, כולל לוחות הזמנים, נשמח גם כן לעדכן. לגבי מבחני הרישוי, אני עוד פעם אומר את מה שאמרתי: יש פתרון. אני הגעתי לפתרון אחרי הרבה שנים ובדיקות, וכל מי שמגבה, אנחנו מכבדים בתי-דין לעבודה, כמובן, אבל כל גורם כמו ההסתדרות, וכל אחד אחר, צריך לחשוב על מאות-אלפי צעירות וצעירים שבכל שנה נגרם להם עוול נורא, שמחכים חודשים ארוכים למבחן ראשון, ואחרי זה למבחן שני, במקום ללכת למוצר שאני מתחייב עליו: בתוך שלושה ימים יוכלו להיבחן. יש 100 ומשהו בוחנים. אנחנו הבטחנו להעסיק עשרות מהם כעובדי מדינה מלאים, יותר מאשר היום, בפיקוח שלא קיים היום. את השאר אנחנו נקלוט, את רובם, בחברות האחרות, ועובדה שתגברנו בעשרות בוחנים, ואמרו: רק אם תתגברו, הכול יהיה בסדר ולא בסדר. אני מקווה שנשכנע את בתי-הדין לעבודה לגבות את המדיניות שלנו כדי שנוכל לבצע אותה.

כך זה עובד עד היום ברפורמות בנמלים, בשמים הפתוחים, ברכבת, הצלחתי לשכנע את אלה, ובדרכים אחרות נשכנע גם את אלה, ועשינו את הדברים, ואני מקווה שזה יהיה גם בתחום החשוב הזה.

המגזר הערבי, אגב, "תוכנית חומש" זה נגזר מהמולדת הישנה, ברית-המועצות,

שם היו עושים כל כמה שנים תוכנית חומש ומעדכנים אותה. אז בסדר, זה דבר חיובי אולי, אני לא יודע מי מכם למד שם, או שהכיר שם, אנחנו למדנו פה. אתם צעירים. עבדאללה אבו מערוף.

אני חייב לומר שבתוכנית החומש למגזר הערבי, הלא-יהודי, שהממשלה אימצה, נושא התחבורה לא שונה,

בלאו הכי הייתה תוכנית, והכניסו אותה גם לתוך התוכנית. אז לא אכפת לי איך קוראים לזה, אנחנו עושים כל הזמן את הפעולות שלנו, אם בתשתיות, אם במתן שירות תוך קשב וגיבוי, גם בשיתוף פעולה עם האוכלוסייה. תחבורה ציבורית,

זו פריצת הדרך הכי גדולה. זה היה כמעט אפס תחבורה ציבורית, והיום ממש, בתוך היישובים, ואנחנו עוד מרחיבים, מפתחים תשתיות לצורך התחבורה הציבורית, לפעמים מיניבוסים, בהתאם לתנאים, משפרים דרכים, וגם מרחיבים את כל השירות, והתוצאות הן מאוד טובות. כשאתה שואל על אום-אלפחם, אתה אומר: אין לעפולה. יש לעפולה. יש תחבורה ציבורית לעפולה. ואני רוצה לומר לך שברפורמה האחרונה שעשינו, של התעריפים, שהיא מאוד משמעותית, ומאפשרת שילוב אוטובוסים ורכבות, ועכשיו גם יש רכבת בעפולה, או בבנימינה, או בכל מקום, דווקא האזור הזה נכלל בשתי הטבעות: גם חיפה וגם תל-אביב. משרד רישוי באזור?

שאלת קודם כול, אז אם יש משרד רישוי בעפולה, ויש תחבורה ציבורית, הרי לא בכל יישוב יהיה משרד רישוי. וזו הרפורמה שמתכננים עכשיו גם כן, של מתן שירות טוב ומרכזי באותם מוקדים. ביישוב, לגבי ירושלים, כבוד השר, באזור הזה לבד, אז למה היישוב הגדול צריך לנסוע ליישוב היותר קטן? זאת השאלה. האוכלוסייה נמצאת באזור, שיוקם משרד רישוי בתוך האזור. קודם כול, אתה מדבר על מה, על משרד רישוי? כן כן, משרד רישוי. כמדיניות, יש משרדי רישוי ביישובים ערביים, ביישובים יהודיים, יש בכל מקום, בהתאם להיסטוריה מסוימת ומגוון שיקולים. לפעמים כשאתה מקים משהו אזורי, אתה עושה אותו במקום המרכזי גיאוגרפית. אני אומר, אני מנחש מה היה השיקול. אז יכול להיות שיש יישוב גדול יותר ויישובים אחרים, כמו שבנצרת יש מקבץ של משרדי ממשלה ובאים לשם מיישובים יותר

אבל בעיקרון, זו מסגרת הרפורמה, שבודקים את כל הטיעונים האלה, של מתן שירותי רישוי. אדוני השר, מה עם המכונות? שאלתי עכשיו, אולי זה קשור.

אנחנו בעד לשים כמה שיותר מכונות אוטומטיות, כי זה מייתר שירות, ומאפשר,

בכל מקום שתהיה לנו אפשרות אנחנו נציב עוד ועוד מכונות. הוא שאל על אמצעי תשלום. אם לא יכול, אני יכול לנחש שכשאתה עושה מכונות ואתה מאפשר לקבל שירות שהוא רשמי, רישיון נהיגה היום זה מסמך שהוא כמעט תחליף לתעודת זהות אפילו, לא כמעט. כן. אני לא יודע אם הזמני שאתה מוציא מהמכונה, אבל אני מניח שכשבונים מהלך כזה גם יחד עם משרד המשפטים, חלות מגבלות מאוד משמעותיות, ואני לא אופתע אם המגבלה שאדם יכול רק להוציא לעצמו היא מגבלה משפטית, ואם זה כך, אני גם רואה בה היגיון. אני אלך להוציא בשמו תעודה, ואנשים יוציאו וישתמשו במעין תעודות-זהות, רישיונות של אחרים, אני חושב שכנראה שזאת הסיבה לכך שהשירות הזה חייב להיות באופן אישי, כי זה לדברים רשמיים. אני מדבר לגבי רישיון, אני לא בטוח שלגבי רישיון רכב, למשל, שהוא יותר כללי ומשתמשים בו. אני מדבר על רישיון רכב. אני יכול להוציא, לא. רישיון נהיגה, אני חושב שראוי שהוא יהיה אישי במקרה הזה. לא יכול לשלם את זה עבור מישהו, לגבי הנושא של ירושלים. חברת הכנסת עזריה, את מתעניינת ועסקת בזה, אני מסתכל בעיניים מאוד רגועות במציאות בירושלים, כי באמת נעשית כאן פעולה כוללת, בכל השנים האלה, שהיא בקנה מידה שלא היה בעבר, של השקעה בתשתיות, השקעה באמצעי תחבורה ציבורית, ברכבות, רק עכשיו אישרנו בממשלה הוצאה לדרך של הקו הירוק, מדרום העיר לצפונה, של רכבת קלה. כבר מתוקצבת, ורק דנים איך לבצע את זה, דרך המפעיל הקיים או לא, הארכת ארבע שלוחות. ארבע שלוחות לחלק מהמקומות שהזכרת כאן, למוקדי הרפואה, לבתי-החולים בהר-הצופים ובעין-כרם, למוקדי הספורט במלחה, לנווה-יעקב, בעצם, זה לקמפוסים, למרכזי הבריאות, למרכזי הספורט, העבודות המקדימות כבר מתבצעות על-ידי חברת "מוריה" במימון משרד התחבורה. בעצם ערוכים להאריך את השלוחות של הרכבת הקלה, דבר שיוסיף יכולת לאדם לוותר על הרכב כשהוא נע בתוך העיר. בנוסף לזה, הקו הירוק, מדרום העיר לצפונה, מתוקצב לביצוע, והקו הסגול, שאת יש לך אפילו השגות לגבי התכנון, נדמה לי, שהוא בשלבים תכנוניים מתקדמים, אם הוא יעבור פה או שם, שגם קידום התכנון שלו מתוקצב, הקו הכחול, אמרתי סגול, זה מתל-אביב, גם כן לקראת. אנחנו עושים גם כבישי טבעת. כמו שאמרתי, עושים את כביש 16, שייקרא על שמו של הרב עובדיה יוסף. תהיה עוד כניסה מרכזית לירושלים מאזור מוצא במנהור עם מחלף אחד להר-נוף, חברת הכנסת גרמן, ראיתי את הגבה מתרוממת, וזאת תשובתי: הר-נוף, הרב עובדיה יוסף, וימשיך עד דרך בגין, וזה גם ישחרר הרבה מהנכנסים לעיר שיוכלו לעבור ולהתחבר לכביש. וגם עוד כביש טבעת מזרחי. באמת משקיעים בירושלים מעל ומעבר בתשתיות ובמיזמי תחבורה ציבורית. המיקום, שכולם מתכנסים לאותו מקום: הרכבת המהירה, הרכבות הקלות, האוטובוסים, הלוואי בהרצליה, הלוואי בתל-אביב כבר, הלוואי בגוש-דן, שהוא אפילו עמוס הרבה יותר, והפתרונות הם בקידום, אבל עוד לא נמצאים ברמה הזאת, אף שגם שם מבוצעים דברים משמעותיים מאוד. לכן, אנחנו עושים באמת את כל מה שנדרש, שהאדם יוכל בשעות העומס לנסוע בתחבורה הציבורית, ובשעות שהוא רוצה, לנסוע ברכב הפרטי בכביש 1 ובכל מה שאנחנו עושים כאן גם כן. אני מודה מאוד לשר התחבורה והבטיחות בדרכים חבר הכנסת ישראל כץ על כל תשובותיו. מודה גם לכל השואלים. חברי הכנסת, אנחנו עוברים לחקיקה. אני מתכבד להזמין לכאן את חברת הכנסת יעל גרמן להציג לנו הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון, הוספת מוסדות חינוך), התשע"ו 2015, של חברת הכנסת יעל גרמן, מטבע הדברים,

תשיב לה שרת המשפטים חברת הכנסת איילת שקד. אדוני היושב-ראש, כבוד השרה, חברי וחברותי, חוק מגבלות על חזרתו של עבריין המין לסביבת נפגע העבירה נחקק כבר לפני כמה שנים, אבל כאשר הוא נחקק חשבו על האפשרות שהעבריין יחזור למקום מגוריו של הנפגע או למקום עבודתו. כבר אז נתן המחוקק את דעתו, שכאשר נפגע עבירה, בין אם זו נפגעת או נפגע, נפגש עם העבריין שפגע בו, זוהי טראומה שחוזרת על עצמה שנית וצריך למנוע את זה. עם זאת, המחוקק גם חשב על האיזון, ולא נתן אוטומטית את האפשרות לכך שהנפגע יבקש והעבריין לא יחזור למקום העבירה, למקום מגוריו או למקום עבודתו. היום אנחנו למעשה מוסיפים עוד מקום אחד, שהמחוקק לא חשב עליו, וזה מקום לימודים. שערו בנפשכם נפגעת מין או נפגע מין, שחוזרים לאוניברסיטה או לבית-ספר או לכל מוסד לימודים אחר ומוצאים שם את עבריין המין שפגע בהם. ברור שזאת טראומה נוראה. לכן הצעת החוק שלנו, שהיא למעשה תיקון של החוק הקיים, באה לאפשר לנפגעי עבירות מין לפנות לבית-המשפט ולבקש שיגבילו את עבריין המין מלהיות באזור הלימודים ובסביבתם. אני רוצה להודות, אני רוצה להודות לכל מי שלקח חלק בחקיקת החוק. בראש ובראשונה לעורכת-הדין ליאת קליין, היועצת המשפטית של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית. אני רוצה להודות להתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל, שנתנו תמיכה ותמכו בחוק הזה. אני רוצה להודות ל"נעמת" תנועת הנשים העובדות והמתנדבות, לשדולת הנשים בישראל, למשרד המשפטים, למשרד הרווחה ולאנשי המשטרה, שהיו מעורבים בנושא. אני רוצה להודות לך, שרת המשפטים ויושבת-ראש הוועדה, ועדת השרים לענייני חקיקה, איילת שקד. אני רוצה להודות לך, חבר הכנסת דוד ביטן, שאני יודעת שבלי הדחיפה שלך לאורך כל הדרך, זה לא היה מגיע. ואחרונים, אבל מבחינתי ראשונים וחביבים, אני רוצה להודות ליועצי הלשכה הנפלאים שלי, קודם כול לאסף וייס, עורך-דין אסף וייס, שהחל את המלאכה ונמצא היום בחו"ל, וכמובן לדניאל שמר, ליועצת הנפלאה שלי שהמשיכה במלאכה. לסיום, אני רוצה רק לבקש ממך, שרת המשפטים: החוק הוא טוב, אבל בלי שמערכת מנע, מערכת שבאמת מודיעה לנפגעי העבירה את מה שצריך, בלי שהיא תפעל, ובלי שנפגעי העבירה ידעו שהעבריין עומד להשתחרר, החוק הזה יהיה חוק מת. אני מבקשת ממך שתיקחי על עצמך. מאז 2009 ועד היום המערכת לא ממש מופעלת, ומן הראוי שנפגעי העבירות יקבלו התרעה שלושה חודשים לפני על כך שעבריין מין עומד להשתחרר. זה ישלים את המלאכה ובאמת ייתן הגנה לנפגעות ולנפגעי עבירות המין. אני מודה מאוד לחברת הכנסת יעל גרמן, ומתכבד להזמין את שרת המשפטים חברת הכנסת איילת שקד להשיב בשם הממשלה להצעת החוק. אדוני יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה, ראשית אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולברך את הנשיא הנבחר של ארצות-הברית, הנשיא לעתיד טראמפ. דונלד טראמפ והצוות שסובב אותו הם חברים גדולים של מדינת ישראל, ואני מקווה שהקשר האמיץ שקיים בין המדינות במשך שנים רבות יימשך. אני גם מאוד מקווה שהנשיא הנבחר דונלד טראמפ יממש את הבטחותיו, ולפחות סוף-סוף יהיה ממשל שיעביר את השגרירות של ארצות-הברית לכאן לירושלים. אני רוצה גם לנצל את ההזדמנות הזאת להודות להילרי קלינטון, שהיא אישה פורצת דרך וידידה גדולה של מדינת ישראל, שעצם ההתמודדות שלה, אני חושבת שזה היה דבר ענק. הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, של חברת הכנסת יעל גרמן, מציעה לתקן את החוק כך שיקבע שבית-משפט יוכל להרחיק עבריין מין ששוחרר מן המאסר גם ממקום לימודיו של נפגע העבירה. כיום חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה מאפשר הרחקה של עבריין מין שסיים לרצות עונש מאסר מסביבת מגוריו או עבודתו של נפגע העבירה. תכלית החוק היא למנוע מפגש תדיר של נפגע העבירה עם העבריין באקראי ברחוב, במקומות מרכזיים, במקום העבודה, במקום המגורים. התפיסה היא כי מפגש כזה עשוי להשפיע על מצבו הנפשי של נפגע העבירה בעבירת מין ולערער את תחושת הביטחון שלו. על-פי הצעת החוק תהיה אפשרות להרחיק את עבריין המין גם ממקום לימודיו של נפגע העבירה, למשל כאשר מדובר בקטין שלומד בבית-ספר, או בסטודנט שלומד לימודים גבוהים. אני סבורה כי יש טעם רב בהצעה. היא נועדה לתת מענה ממוקד, שאינו קיים כיום בחוק, ולדעתי הוא ראוי. לאחר התיקון יוכל בית-המשפט להרחיק עבריין מין ששוחרר ממאסר גם מסביבת לימודיו של הנפגע, ובכך תינתן לנפגע הגנה מפני מפגש אקראי עם העבריין גם באזור זה. אני אקח לתשומת לבי גם את מה שאמרת, באמת צריך להתריע כמו שצריך, לתת התרעה לנפגעי העבירה. דרך אגב, לא מזמן ערכתי פגישה אצלי בלשכה עם כל המתאמות, האחראיות ליחידות הסיוע בפרקליטויות השונות, ביחד עם בת-עמי, שמרכזת את הנושא הזה, הפרקליטות מאוד רתומה לנושא חוק נפגעי העבירה. בהתאם לאמור, הממשלה תומכת בהצעת החוק, ואני מודה לחברת הכנסת גרמן על ההצעה הזו. תודה לשרת המשפטים.

מתנגדים להצעת החוק. אז אנחנו יכולים לעבור להצבעה. הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון, הוספת מוסדות חינוך), התשע"ו 2015, ההצבעה החלה.

ההצעה להעביר את הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון,

חינוך),

חברי הכנסת, 41 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. חבר הכנסת רוזנטל מודיע לפרוטוקול שגם הוא התכוון להצביע בעד החוק. החוק עבר בקריאה טרומית, ויועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת לצורך הכנה לקריאה ראשונה. הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 27) (אי-מתן אשרה ורישיון ישיבה לקורא לחרם על ישראל), התשע"ז 2016, של חבר הכנסת רועי פולקמן וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 28) (הארכת רישיון לישיבת ביקור), התשע"ז 2016, של חבר הכנסת איתן ברושי וקבוצת חברי הכנסת.

תודה למזכירת הכנסת.

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון, הרחבת הזכות לשעת היעדרות), התשע"ו 2016, של חברי הכנסת יעקב

מועסקת במשרה מלאה. לאחרונה תוקן הסעיף כך שגם בן-זוג של מי שילדה יוכל לממש את שעת ההורות כולה או לחלקה עם בת-זוגו, בתנאי שאף הוא מועסק במשרה מלאה בתנאים מסוימים. הרציונל של תיקונים אלו הוא הרצון לסייע להורים לשלב בין בית לעבודה לאחר לידת ילדם. ההצעה הנוכחית מבקשת לקבוע כי ההיעדרות לשעת ההורות תוענק, נוסף למי שמועסקת במשרה מלאה, לעובדת שמועסקת שמונה שעות ביום במשך חמישה ימים בשבוע, גם במקומות עבודה שבהם היקף שעות כזה אינו מוגדר כמשרה מלאה. החלטת ועדת השרים היא לתמוך בהצעה, ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים: 1. ההצעה תחול על אישה שעובדת מעל שמונה שעות ביום וחמישה ימים בשבוע בתנאים מצטברים, 2. המשך הליך החקיקה יהיה בהסכמת משרדי האוצר,

העבודה והמשפטים ובתיאום עם נציבות שירות המדינה, אני לא יודע למה צריך את נציבות שירות המדינה, אבל אוקיי, 3. לפני שההצעה תגיע לקריאה ראשונה היא תשוב לדיון בוועדת שרים לענייני חקיקה. אתה מסכים? אל תנענע עם הראש, עם הראש זה לא רשום בפרוטוקול. חבר הכנסת אשר מאשר כי הוא מסכים. כך החליטה ועדת השרים. אבל הוא צריך להביע את הסכמתו. אם הוא לא מסכים, ואנחנו מעבירים, זה לא עובד ככה. אי לכך, אבקש מחברי הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה הטרומית.

תודה רבה, השר חיים כץ. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק עבודת נשים (תיקון, הרחבת הזכות לשעת היעדרות), התשע"ו 2016. חברי חברי הכנסת, מי שמעוניין להצביע, נא לתפוס את מקומו. אנחנו מצביעים.

מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק עבודת נשים (תיקון, הרחבת הזכות לשעת היעדרות),

לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. והרי התוצאות: בעד, 48, אין נמנעים, אין מתנגדים. הצעת החוק התקבלה בקריאה טרומית, והיא עוברת לדיון ולהכנה לקריאה ראשונה בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת.

זוהיר בהלול מבקש לצרף לפרוטוקול את תמיכתו בהצעת החוק.

כמובן, מאחלים לו רפואה שלמה במהרה.

בדבר זכויות מיעוטים לאומיים, דתיים ואתניים. כל מה שיש בהצעת החוק קיים בחוק הבין-לאומי, אין שום סעיף שהוא מחוץ לגבולות של החוק הבין-לאומי. החוק מבוסס על תפיסה מודרנית של זכויות אדם, הפרט, שכוללת לצד זכויותיו לחירויות כאזרח וזכותו להשתייך למין האנושי גם את הזכות לשייכות. זאת זכות של האדם הבודד. זאת זכות אדם שאין לשלול אותה משום אדם, אין למנוע אותה, אין להגביל אותה ואין לעוות אותה או לנסות בכוח השלטון לשנות אותה. המסד השלישי של הצעת החוק הוא העיקרון הדמוקרטי החשוב של הגנה של מיעוט מפני דורסנות של רוב.

בסיס זה אנחנו הגשנו את הצעת החוק, שחתומים עליה כל חברי הרשימה המשותפת. כבוד היושב-ראש, תרשה לי להקריא את דברי ההסבר להצעת החוק, שמתחילים בכך שהחוק הישראלי אינו מכיר באזרחים הערבים בישראל כקבוצה לאומית. האם אתה מכיר בנו כרוב לאומי? אני מכיר בציבור היהודי הישראלי כעם שיש לו זכויות לאומיות, תרבותיות, כל הזכויות, לא מילימטר פחות ממה שקובע החוק הבין-לאומי,

מה שאני דורש לעצמי אני מוכן לתת לך. זאת תפיסת עולם, אתה רוצה, יש הבדל בין זה לבין תפיסת עליונות. אני נגד עליונות של צד על צד אחר. לא, אתה דווקא רוצה ליצור עליונות. האם מה שאתה חותם לגבי המיעוט אתה חותם גם לגבי הרוב? האם מה שכתבת בהצעת החוק על המיעוט, אתה מחיל את זה גם על הרוב? תקרא אותה, תקרא אותה, אני, קראתי בדיוק. תקרא את החוק הבין-לאומי גם. גם לרוב יהיה כנסת. החוק הישראלי אינו מכיר בזכויות קולקטיביות לערבים אזרחי מדינת ישראל, אלא על בסיס שייכות דתית. הרשויות בישראל מדברות באופן רשמי על בני מיעוטים או על אוכלוסייה לא יהודית, ולא על מיעוט לאומי

מטרתו של חוק זה היא להכיר במיעוט הערבי בישראל כמיעוט לאומי ערבי, הזכאי לזכויות קולקטיביות, ולבסס אותן על שוויון זכויות אזרחי מלא של האזרחים הערבים כיחידים. הכרה בזכויותיו של המיעוט הלאומי כקולקטיב משמעותה גם הכרה בזכותו לנהל את ענייניו התרבותיים. ככה קובע החוק הבין-לאומי. יש תפיסה של ליברלים ובעלי נטיות רפובליקניות אינטגרטיביות לאתר ולמצוא סתירה בין שוויון אזרחי לבין זכויות קולקטיביות. אין סתירה כזאת. זכויות האזרח של האינדיבידואל הן לא שלמות, הן לא באות לידי ביטוי מלא, אלא אם כן מכירים בזכותו להיות חלק מקולקטיב. זו גריעה לא רק מהזכויות הקולקטיביות, אלא גם מזכויות האדם, הפרט. הצעת החוק הזאת רואה בשוויון אזרחי במדינת כל אזרחיה ובהכרה באזרחותם של הערבים גם כקבוצה, שני אספקטים המשלימים אחד את השני ולא סותרים אחד את השני. בהצעת החוק, הסעיף הראשון נותן ביטוי חוקי להיות המיעוט הערבי במדינה מיעוט לאומי. כלומר, יש דרישה להכרה במיעוט לאומי.

זה מקובל בכל המדינות שטוענות שהן דמוקרטיות, וזה מסד של כל תפיסה דמוקרטית. הכחשת ושלילת זכותו של הציבור הערבי, שלילת הזכויות שלו כמיעוט לאומי, היא מעשה תוקפנות ומעשה אנטי-דמוקרטי; היא הפרה בוטה של החוק הבין-לאומי, היא הפרה בוטה של זכויות אדם. את זה צריך להבין. זה לא כאילו "אני נגד" אתה נגד? אז אתה נגד זכויות אדם. אתה נגד? אז אתה נגד החוק הבין-לאומי. אתה נגד? אז אתה רוצה לשלול ממני זכות יסוד, זכות טבעית, שבאים כאן לשלול אותה מאתנו. סעיף 2 מעגן את זכויות היסוד והחירויות הבסיסיות של האזרחים הערבים, זכויות וחירויות המושתתות על היות אזרחי המדינה הערבים ילידי הארץ, על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו, בכבודו ובהיותו בן-חורין. סעיף 3 מעגן את עקרון השוויון. כידוע, חברים, יש כאן יותר מדי רעש. בואו נכבד את מי שעומד על הדוכן ומציג את הצעת החוק שלו. רגע, רק שנייה, חבר הכנסת

אני מקווה שהשרה, לפחות, מקשיבה לי,

סעיף 3 מעגן את עקרון השוויון. אזרחי המדינה הערבים זכאים לשוויון אזרחי ולשוויון הזדמנויות מלא. אפליה על רקע לאומי פסולה ומנוגדת לחוק. סעיף זה מנוסח ברוח סעיף 4(1) להכרזה, משנת 1992, של זכויות המיעוטים. אני רוצה להסביר כאן את הנקודה החשובה הזאת. בחוק הישראלי כיום אין הכרה בשוויון. אין, שנייה, חבר הכנסת זחאלקה, רגע, שנייה. אדוני יושב-ראש הקואליציה חבר הכנסת ביטן, יושב-ראש הקואליציה חבר הכנסת ביטן, גברתי שרת המשפטים, את יודעת, ? חבר הכנסת ביטן, קודם כול, אתה בצד הלא-נכון של המליאה, פה זה לא הקואליציה,

אתה נורא נורא מפריע. הוא מתרגל את הצד הזה. אני מבין, אז בואו תתרגלו רק בשקט, כי זה לא מכובד כלפי הדובר,

גם חבר הכנסת גליק. הוא רוצה לצרף אותם אחרי ניצחון טראמפ. עקרון השוויון אינו מעוגן בחוקי-היסוד בישראל. זה דבר נדיר מאוד, שבהסדרים חוקתיים או בחוקה אין עקרון השוויון. כמעט כל החוקות שבעולם החוקה ההודית, החוקה האמריקנית, הבריטית, הצרפתית, כמעט כל החוקות בעולם, וההסדרים של חוקי-היסוד, שהם בבחינת חוקה, מתחילים בשוויון בין בני-אדם ובשוויון אזרחי. אי-אפשר לטעון שיש כאן חוקי-יסוד דמוקרטיים כאשר נעדר מהם עקרון השוויון. מה שיש הוא פרשנות של חוק כבוד האדם וחירותו, הפרשנות שנתן השופט ברק, שאמר שמבחינתו-הוא, השופט אהרן ברק, ולא מבחינת מדינת ישראל, כמדינה שלא עיגנה בחוק, אלא מבחינתו-הוא, הוא נותן את הפרשנות הזאת. יש המקבלים את הפרשנות הזאת, ואני בטוח שיושב-ראש הישיבה היום לא מקבל את הפרשנות הזאת, ואחרים שותפים לו בתפיסה הזאת. ומפני אנשים שרוצים לדרוס את זכויות המיעוט, ומפני אנשים שרוצים לשלול זכויות דמוקרטיות, ומפני אנשים שמסיתים יום ולילה שצריך לשלול מהאזרחים הערבים זכות זו או אחרת,

צריך להגן, וצריך שיהיה חוק שימנע דורסנות של הרוב כלפי מיעוט.

תודה, רבה רבה.

בשל עקרון הממלכתיות של ניהול הישיבה, אינני מגיב על הדברים. משיבה בשם הממשלה, שרת המשפטים חברת הכנסת איילת שקד. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מדינת ישראל מקיימת שוויון זכויות לכלל אזרחיה, יהודים וערבים כאחד, ללא הבדל דת, גזע ומין. חברי הכנסת, כל חברי הרשימה המשותפת, שיושבים כאן, הם אלה שהניחו את הצעת החוק הנוכחית, והם אלו שמוכיחים את זה שעה-שעה ויום-יום. חוקי המדינה והפרקטיקה הנהוגה בה לא רק אוסרים על השלטון להפלות אזרחים ערבים בכל נושא שהוא, אלא אף קובעים איסור הפליה גם ביחס לגופים פרטיים.

למשל, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה אוסר הפליית עובדים או דורשי עבודה מחמת גילם, גזעם, דתם, לאומיותם ועוד. חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים אוסר הפליה באספקת מוצר או שירות ציבורי מחמת גזע,

לאום, ארץ מוצא ועוד. יתר על כן, החוק הישראלי קובע, והממשלה מיישמת, דווקא העדפה לאזרחי ישראל הערבים, חוק שירות המדינה (מינויים) וחוק החברות הממשלתיות מעניקים עדיפות לאזרחים ערבים בקבלה לעבודה בשירות המדינה ובקבלה לדירקטוריונים של חברות ממשלתיות, כדי להבטיח ייצוג הולם. החקיקה הפלילית במדינת ישראל מוציאה מחוץ לחוק הסתה לגזענות. חוק-יסוד: הכנסת מונע השתתפות מפלגות גזעניות בבחירות, ותקנון הכנסת אוסר הנחת הצעות חוק גזעניות.

מדינת ישראל שומרת גם על הזכויות התרבותיות הקהילתיות של אזרחיה הערבים,

ומשחר הקמתה מקיימת מערכת חינוך ציבורית מלאה בשפה הערבית, שבה מונחלת המורשת התרבותית הערבית. אני כשרת המשפטים מחויבת להגנת השוויון האזרחי של מיעוטים במדינת ישראל בכלל ושל ערביי ישראל בפרט. רק לאחרונה הכרזתי שבכוונתי להקים בית-משפט בטייבה, לראשונה בעיר ערבית. אם זהו המצב החוקי, מה זה קשור? עיסאווי פריג', זה לשאלתך. אם זה המצב החוקי, והמעשי, היום בישראל, לשם מה,

חברים, אי-אפשר לנהל דיון ברעש הזה.

אז אני שאלתי את עצמי, לשם מה נועדה הצעת החוק שבפנינו. על-פי ההצעה, "חוק-יסוד זה, מטרתו לעגן בחוק-יסוד את מעמדו של המיעוט הערבי בישראל כמיעוט לאומי, הזכאי לזכויות קולקטיביות ולשוויון אזרחי מלאים".

שנוהג לומר חבר הכנסת אחמד טיבי, הוא רוצה להפוך את ישראל למדינת כל לאומיה. הצעת החוק הנוכחית לא באמת מבקשת לחדש שוויון זכויות אזרחי מלא לאזרחי ישראל הערבים,

כפי שהסברתי, השוויון הזה קיים. החידוש בהצעת החוק הוא בזכויות הקולקטיביות, הצעת החוק מבקשת לחדש בישראל מבנה חוקתי, שבו לאזרחי ישראל הערבים תינתן זכות וטו, כקולקטיב לאומי, ביחס להחלטות מוסדות המדינה. לא בכדי, גם בפסקת ההגבלה, האופיינית לחוקי-היסוד הקיימים, מבקשים מציעי הצעת חוק זו להכניס שינוי דרמטי: בעוד שבחוק-יסוד כבוד האדם וחירותו כתב המחוקק שחוקים הפוגעים בזכויות לצורך תכלית ראויה צריכים להלום את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, בהצעה הנוכחית פסקת ההגבלה מדברת על מדינה דמוקרטית בלבד, ומשמיטה באופן בוטה את זהותה של ישראל כמדינה יהודית. בן-גוריון, רבותי, היה מתהפך בקברו. חברי מציעי הצעת החוק, אתם התבלבלתם. זה לא יקום ולא יהיה. במישור ההגדרה העצמית הלאומית, מדינת ישראל היא מדינתו האחת והיחידה של העם היהודי. זכויות לאומיות ערביות יש בקרב מדינות ערב שכנותינו. מי שמעוניין לממש זכות לאומית ערבית מוזמן לעבור אליהן. אני רק לא מבטיחה שימשיך להתפנק בתנאים שהוא מקבל בווילה שלנו. אני מבקשת, ואני מקשיבה, תקשיבו, ותקשיבו טוב,

מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, וכך היא תישאר. היא לא תהפוך, היא לא תהפוך לעולם למדינת כל לאומיה. לעולם לא. חבר הכנסת חסון. אני בטוחה שמפלגת העבודה מסכימה אתי. אני מבקשת לחתום בדבריו של נשיא בית-המשפט העליון לשעבר שמעון אגרנט, בפסק-דין ירדור, מי שהיה אבי זכויות האדם בישראל, ובאותה נשימה הכיר היטב בחשיבות זהותה של ישראל כמדינה יהודית, ואני מצטטת: "לא יכול להיות ספק בדבר, וכך מלמדים ברורות הדברים שהוצהרו בשעתו בהכרזה על הקמת המדינה, כי לא זו בלבד שישראל היא מדינה ריבונית, עצמאית, השוחרת חופש ומאופיינת על-ידי משטר של שלטון העם, אלא גם שהיא הוקמה כ'מדינה יהודית בארץ-ישראל', כי האקט של הקמתה נעשה בראש ובראשונה בתוקף זכותו הטבעית וההיסטורית של העם היהודי לחיות ככל עם ועם, העומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית, וכי היה בו, באקט זה, משום הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל". ואני חוזרת ומדגישה: במדינת ישראל יש שוויון אזרחי מלא, ושרי הממשלה שיושבים פה, כל אחד בתחומו פועל לממש את השוויון הזה. מדינת כל לאומיה, חבר הכנסת טיבי, לא תקום פה. במגילת העצמאות, כפי שאתם בוודאי יודעים, מוזכר הרבה פעמים צמד המילים "מדינה יהודית" המון המון פעמים. אבותינו המייסדים, אבותינו המייסדים יסדו את המדינה הזאת כמדינה יהודית. בשנות ה-90 קבע המחוקק שזו תהיה מדינה יהודית ודמוקרטית, אבל בשום אופן אף אחד מחברי הבית הזה לא יסכים לקביעה שמדינת ישראל תהיה מדינת כל לאומיה. תודה רבה לשרת המשפטים. חברי הכנסת, נא תפסו מקומותיכם. אנחנו עוברים להצבעה. אנחנו, אה, מחילה, חבר הכנסת זחאלקה. רק תודיע לי.

אני רק אשמח אם אדוני יודיע לי, כדי שאני אדע שהוא מבקש. אתה רק צריך להודיע לי. אני עדיין לא עברתי, רגע. חבר הכנסת זחאלקה ינסה במשך שלוש דקות לשכנע אותנו בכל זאת להצביע בעד הצעתו. בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, אני קיבלתי ידיעה, עכשיו, שבוצעה הזנה בכפייה של האסיר אבו פארה לפני כמה ימים. בכל זאת, אני הבאתי הצעת חוק לפני חברי הכנסת, והייתי בטוח שהשרה שקד והממשלה מתנגדים לה, אני ידעתי זאת, אבל חשבתי שיתנהל על העניין הזה ויכוח תרבותי, שבו את תביעי את נימוקייך נגד הצעת החוק, אני אביע את נימוקי, נצביע ונלך, אבל לא חשבתי שאת, כשרת משפטים, תציעי לי לעזוב את הארץ. תארי לעצמך שחבר הכנסת מיהדות התורה היה מציע לשנות את סדרי השלטון והם מאמינים בזה, זחאלקה. זה בוקר של הפתעות היום. והם מאמינים בזה, היית מעלה בדעתך להגיד לו לחזור לברוקלין, או למרוקו? איזה מין דבר זה? למה, למה, למה, למה מדברים בצורה כזאת? למה מרעילים את האווירה? למה להפיץ גזענות במקום להתנגד לגזענות? מי שאומר: יש חוקים בארץ נגד גזענות, ובאותה נשימה מציע, מציע לאזרחים הערבים ולחברי הכנסת: לא מוצא חן בעיניך, לך לירדן, בעצמו הוא עובר עבירה. ואם יש דין, היה צריך להעמיד אותו למשפט. קריאה לגירוש אזרחים, קריאה להם לעבור מהארץ בגלל עמדותיהם, בגלל זהותם, זה דבר איום ונורא, אני לא יודע איך לקרוא לזה. אני מתבייש. אני חושב שאם יש מצפון אצל חברי הכנסת, הם היו צריכים להתבייש בשרת המשפטים, שמתלהמת וצועקת ומציעה דברים איומים ונוראים, דברים ש, איך אומרים, כאילו שהיא האדון, ואנחנו העבדים שלה, כאילו שהיא האדון, ואנחנו נתינים שלה. אנחנו אזרחים, אנחנו ניאבק על אזרחות מלאה, על הזכויות המלאות שלנו, על אפם ועל חמתם של כל הגזענים והפאשיסטים דוגמת שקד. תודה רבה לחבר הכנסת זחאלקה. חברי הכנסת, נא תפסו מקומותיכם. אנחנו עוברים כעת להצבעה על הצעת חוק-יסוד: המיעוט הערבי כמיעוט לאומי, של חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה וקבוצת חברי כנסת.

ההצעה

אז תצביע אצלך, השר כץ. טוב, אז הרי התוצאות: 77 מתנגדים, 19 תומכים, אין נמנעים. השר חיים כץ מבקש לצרף הצבעתו לפרוטוקול נגד ההצעה. הוא בטעות הצביע במקומו של השר אזולאי, אבל השר אזולאי סומך את ידיו על ההצבעה הזאת. חבר הכנסת סלומינסקי מבקש להודיע שבטעות הוא הצביע בעד, אבל הוא נגד. לא בטוח שאנחנו מאמינים לך. אם כן, הצעת החוק לא התקבלה והיא ירדה מסדר-היום. אנחנו עוברים כעת לסעיף הבא שעל סדר-היום: הצעת חוק מעונות יום שיקומיים (תיקון, הרחבת גיל הזכאים), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף וקבוצת חברי כנסת. חבר הכנסת אבו מערוף ינמק את הצעתו אבל תשובה והצבעה יהיו במועד אחר, כך על-פי הסיכום המוקדם. עשר דקות, אדוני, לרשותך.

אדוני היושב-ראש, במדינה הדו-לאומית לא היית מקבל תוצאה כזאת, רק שתדע. מקיר לקיר, כן? חברי הכנסת, ששש. המרפסות בקצוות. אתה לא מתחיל.

ששש. חברים, נורא נורא קשה, ובעיקר לא מכובד כלפי הדובר, לנהל כך את הדיון.

חבר הכנסת גליק, אדוני השר, בואו. קצת מוגזם. ששש. טוב, תנסה, חבר הכנסת אבו מערוף, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, כבוד השר חיים כץ, חוק מעונות יום שיקומיים חוקק בשנת 2000 ונכנס לתוקף בשנת 2001. מטרת החוק הייתה, חוק טוב מאוד, להבטיח לפעוט עם מוגבלויות מסוימות מסגרת טיפולית חינוכית שיקומית טובה.

עד גיל שלוש יש הרבה פעוטות שהם בהגדרה נכים, והם מחויבים למסגרת כזו. המסגרת הזאת תהיה להם גם טיפול, גם שיקום,

זה מאוד עוזר וטוב.

לא התייחס בצורה הנכונה, גם מבחינה רפואית וגם מבחינה טיפולית, לגיל של הפעוטות. הגיל מתחיל משישה חודשים, ואני מציע כאן לתקן. בקיצור, אני אנמק ואני מקווה שחברי הכנסת יאזינו טוב לנימוק. זה חשוב מאוד מבחינה שיקומית,

אפילו הביטוח הלאומי מסכים ומגדיר שילד או פעוט נכה מגיל שלושה חודשים,

אבל החוק כאן הגדיר למעונות רק מגיל שישה חודשים. יש פרדוקס עצום, לא רק בגלל העניין של הזמן, גם בגלל הזמן,

שאפשר לטפל בפעוט ואכן לאבחן ושיהיה במסגרת הנכונה מגיל שלושה חודשים ולא מגיל שישה חודשים. שלושה חודשים הם לא תקופה קצרה לשיקום וטיפול במסגרת הנכונה, ולא בבית. זה לא רק מעמיס מאוד על ההורים, ועומס כלכלי כבד על ההורים ועל המדינה, אלא לפעוט עצמו לא תהיה מסגרת טיפולית ובמשך שלושה חודשים הוא יהיה בלי המסגרת הנכונה. יש הגדרה בחוק מי הילד הזכאי לטיפול כזה ומי זכאי למעון. אני לא אכנס לזה, אבל מבחינה רפואית-שיקומית נכונה אנחנו היום מאבחנים ילדים, הרפואה מאבחנת גם בגיל חודש-חודשיים את הילדים האלה, ואפילו לפני הלידה. לכן מן הראוי, גם מבחינה רפואית, שהילדים אכן יהיו במסגרת ויגיע להם מגיל שלושה חודשים ולא רק מגיל שישה חודשים. לפי ההגדרות גם המאובחנים בגיל שנה ייכנסו למעונות והמעונות יקבלו אותם במסגרת הטיפולית גם מגיל שישה חודשים ולא רק מגיל שנה. זה לא עולה הרבה כסף. אני לא יודע למה ועדת השרים לענייני חקיקה לא הסכימה. כנראה שלא בחנו טוב, ולכן הסכמנו שהתשובה וההצבעה יהיו במועד אחר. אני עשיתי חישוב. יש בישראל 113 מעונות יום ובהם 2,550 פעוטות. העלות למדינה בכלל לכל פעוט היא 7,923 שקלים. זה הסכום הכולל. זה 75% מהמדינה, ממשרד האוצר וממשרד הרווחה 25% מהשלטון המקומי, היכן שהמעון נמצא. השתתפות ההורים תלויה במצב הסוציו-אקונומי ובמצבים אחרים, נעה מ-100 שקלים עד 1,700 שקלים.

העלות של כל התיקון הזה משישה חודשים לשלושה חודשים, לא תעלה הרבה, פחות מ-5 מיליון למדינה. לא רק זה, זה מצב טוב מאוד שהילדים והפעוטות יקבלו את הטיפול ואחר כך לא יהיה עומס על החברה, עומס כלכלי. דווקא זה רווח טוב, רווח נקי, גם למדינה, גם לאוצר וגם כמובן מבחינה בריאותית-שיקומית לפעוטות הללו. לכן העליתי את התיקון הזה של החוק, ואני מקווה שבמועד אחר, בהקדם, תהיה הצבעה.

תודה רבה לחבר הכנסת אבו מערוף. כאמור, תשובה והצבעה במועד אחר. אנחנו עוברים,

לסעיף הבא שעל סדר-היום: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, עידוד השתלבות בעבודה בקרב זכאי קצבת נכות), התשע"ו 2016, של חברת הכנסת קארין אלהרר. גם בהצעה הזאת, בהתאם לסיכום מוקדם, תשובה והצבעה יהיו במועד אחר. חברת הכנסת אלהרר, עשר דקות לרשותך לנימוק ההצעה,

אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חברי וחברותי חברי הכנסת, בשנת 2009 תוקן תיקון משמעותי מאוד בחוק הביטוח הלאומי. אנשים שהיו זכאים לקצבת נכות יכלו לצאת לשוק התעסוקה, להרוויח סכום נמוך מאוד מאוד, אבל עדיין להיות זכאים לקצבה. חשבנו שזה יפרוץ ונראה יותר ויותר אנשים שמשתלבים בשוק התעסוקה. הדבר הזה לא קרה. מנתוני המוסד לביטוח לאומי אנחנו רואים שיש קו ישר. סטטי, לא הייתה שום עלייה בשיעור ההשתלבות של אנשים עם מוגבלות בשוק תעסוקה. החוק שאני מביאה היום, התיקון לחוק הביטוח הלאומי, רוצה לשפר את המצב. דהיינו, להעלות את הסכום שאליו יוכלו להגיע אנשים שעובדים, בעצם להעלות את סכום ההשתכרות ועדיין לשמור על הקצבה.

אני יודעת שחלק מהתיקון הזה נכנס לחוק ההסדרים, שכנראה נצביע עליו בחודשים הקרובים, ועל כך אני רוצה להביע הערכה גם לשר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים וגם לשר האוצר.

ההצעה שמגיעה לחוק ההסדרים היא הצעה לא מספיק טובה, כי היא מעלה את הסכום שמותר להשתכר ל-2,745 שקלים. זה לא מספיק גבוה. אנחנו צריכים לזכור שהקצבה היא 2,400 שקלים. אי-אפשר באמת לחשוב שמישהו יוותר על רשת הביטחון הזאת, כשהוא משתכר 2,745 שקלים.

צריך לשנות את כל ההיבטים הטכניים. אם אדם לא מצליח להשתלב בשוק התעסוקה לאורך זמן, הוא לא יצטרך לעבור שוב את כל ועדות הביטוח הלאומי כדי להיות מוכר. זה קריטי, כי אם מדינת ישראל תעשה את החישוב לטווח הארוך, לא היום, לא מחר, בעוד עשר שנים, אנחנו נראה אנשים שהם יצרנים, אנשים שהם חלק מהחברה הישראלית באופן מלא, לא רק עד שוק התעסוקה. במה זה משתלב? בדיון על שכר המינימום. נכון, כל תקופה אנחנו מעלים את שכר המינימום, וזה דבר מבורך, אדוני היושב-ראש, מאוד מבורך להעלות את שכר המינימום. אבל מה עם שכר המינימום של אנשים עם מוגבלויות, שלהם יש צרכים גדולים בהרבה? הקצבה שהם מקבלים היא קצבה זעומה. אז במקום לעודד אותם לצאת, להשתלב בשוק התעסוקה, להרוויח יותר, וגם שתהיה להם רשת ביטחון, אנחנו אומרים להם: לא. אתם תצאו, אם תרוויחו שקל יותר מ-2,745 שקלים,

תצטרכו לחזור אחורה ל-2,300,

הדבר הזה הוא לא סביר. ואני רוצה לדבר על עוד מצב. מה עם אלה שהם בפריפריה? תשמעו סיפור. אדם עם מוגבלות שכבר מצא עבודה, וצריך לנסוע למרחק רב יותר, אם המעסיק שלו רוצה לתת לו החזר נסיעה, והנסיעה לאדם עם מוגבלות היא יקרה יותר,

בעצם העלות של הנסיעה מגולמת בשכר, זה בתלוש המשכורת. אתם לא תאמינו: פתאום הסכום שהוא ירוויח יהיה יותר מ-2,745 שקלים. אז מה עשינו? הוא בעצם חוזר לאותו מצב, ושוב אין שום מוטיבציה לצאת לשוק התעסוקה. אני קוראת גם לשר העבודה והרווחה וגם לשר האוצר: עדיין לא העברנו את תקציב המדינה. יש עוד הזדמנות לשנות. תעלו את הסכום. לא מדובר בעוד הרבה. אני מציעה להעלות אותו ל-3,500 שקלים, כדי שזה יהיה שכר המינימום. אל תפקירו את האוכלוסייה הזאת. גם הם רוצים להיות חלק שווה בחברה.

תודה רבה לחברת הכנסת קארין אלהרר. כאמור, תשובה והצבעה בזמן אחר.

לסעיף הבא שעל סדר-היום: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, קצבת נכות וקצבת שאירים), של חבר הכנסת מאיר כהן וקבוצת חברי הכנסת. חבר הכנסת כהן. זה תשובה והצבעה. אה, הוא כבר נימק. אני מתנצל. תשובה והצבעה. שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים צריך להשיב כעת על הצעת חוק שכבר נומקה בעבר, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון,

אדוני השר, המציע כבר נימק את הצעתו, כעת אדוני רק ישיב. לאחר מכן נצביע. כתוב שתשובה והצבעה בזמן אחר. לא, זה על הצעת החוק של חברת הכנסת אלהרר. עכשיו אדוני צריך להשיב על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, קצבת נכות וקצבת שאירים), התשע"ו 2016, של חבר הכנסת מאיר כהן. היא הוצגה כאן בעבר, ואדוני כעת ישיב עליה, בשם הממשלה, ולאחר מכן נצביע. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חוק הביטוח הלאומי קובע כי אין למבוטח זכאות לקבל שתי קצבאות בעד אותו פרק זמן, מה שמכונה כפל גמלאות, ועליו לבחור רק באחת מהן. עם זאת, סעיף החוק קובע גם רשימת חריגים לעניין כפל גמלאות, כמו למשל מבוטח הזכאי לקצבת זיקנה וזכאי גם לקצבת שאירים, שאז משולמת לו, בנוסף לקצבת הזיקנה, מחצית מקצבת השאירים. הצעת החוק שבנדון מבקשת להוסיף חריג לעניין כפל הגמלאות ולקבוע שזכאי לקצבת נכות יהיה זכאי גם למחצית מקבצת השאירים במקרים שבהם בן-זוג או בת-זוג של הנכה נפטר. כיום יש כ-3,000 אלמנים ואלמנות המקבלים קצבת נכות שעשויים להיות זכאים לקצבת שאירים. עלות הצעת החוק היא כ-36 מיליון שקל. לנוכח העלות הכלכלית, הגם שמדובר על פניו בהצעת חוק ראויה, ועדת שרים לחקיקה החליטה להתנגד להצעת החוק מכמה סיבות: קודם כול, הביטוח הלאומי הולך היום להשקיע כ-300 מיליון שקל בטיפול בקשישים. ועל מה אני מדבר? הולכים לקחת אנשים עריריים, שגרים לבד, בני 86, מ-86 זה 300 מיליון שקל, שהם לא סיעודיים, ולתת להם שש שעות סיעודיות בשבוע, כלומר כל יום מישהו ייכנס אליהם הביתה לשעה, יראה אם הם חיים, ידבר אתם. כל אחד כזה יקבל קופסת תרופות, יבדוק, לא יסדרו את התרופות כי אסור לסדר, אבל כל אחד יבדוק אם קיבל את התרופות, אם לקח אותן, יפתחו את המקרר, יראו אם יש אוכל במקרר, והיה ואין אוכל במקרר, יקבל אותו אחד גם חמגשית של אוכל. את הדבר הזה יבצעו, המגמה, לצערי, 65,000 מתוך הקשישים מקבלים הבטחת הכנסה. המגמה היא לקחת אנשים שמעבר לגיל הפנסיה, נשים, 62, גברים, 67, ומקבלים הבטחת הכנסה, לתת להם אפשרות לבוא לבתים לביקורים אצל אותם אנשים. הם יקבלו כ-30 שקל לשעה, שש שעות, אם יעשו ארבעה ביקורים ביום. כ-4,000 איש כאלה יסתובבו, ויקבלו תוספת של 3,600 שקל. לא יודע מה יקרה עם הבטחת הכנסה, אבל זה יוסיף להם מעל 2,000 שקל לשכר, וגם ייתן להם מקום עבודה. גם אותם אנשים שגרים לבד, מישהו ייכנס, יראה אם הם חיים. המהלך הזה הוסכם על-ידי האוצר, ברצוני לציין. כולי תקווה שתבוא החלטת ממשלה אי-שם, אין הגבלת זמן? אין הגבלת זמן לשרים. כמה זמן יש לי? אדוני השר, יש לך עוד ארבע דקות, בלי שום בעיה. אנחנו לא שמים שעונים.

בוחנת את זה.

טוב. אני חושב שזה יביא פתרון ל-16,000 אנשים שחיים בגפם.

משרד הרווחה מתחיל בתוכנית "יתד", בינואר 2017, לילדים וילדות בסיכון, שעד היום היו מקבלים מענה עד גיל 18. החל מינואר 2017 הם יקבלו מענה עד גיל 25. התוכנית הזאת, עלותה כ-100 מיליון שקל. אתה שומר לי על השקט? חברי חברי הכנסת, נורא קשה, וכאמור, בעיקר לא מכובד לנהל כך את הדיון. המרפסות של הקואליציה, אנחנו מבקשים לשמור על הכנסת. מאחר שאתה אומר שישמרו על השקט, אז אני מבקש מחברי הכנסת להתנגד להצעת החוק. תודה רבה לשר. חבר הכנסת כהן, המציע, מבקש, במשך שלוש דקות נוספות, לנסות ולשכנע אותנו בכל זאת לתמוך בהצעת החוק. שלוש דקות, אדוני, לרשותך.

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, צר לי שזאת הייתה התשובה. אני דיברתי אתך בענבים, ענית לי בפולים. נכים הם לא קשישים, מה אתה עומד כאן ומדבר על קשישים? 36 מיליון שקלים. זו נקודה בים. אתם יודעים כמה כסף קואליציוני עובר מצד לצד? אני מדבר אתך על נכים, אתה עונה לי על קשישים? אתם צריכים להתבייש. זאת הפקרות של קשישים, נכה הופך להיות גלמוד, לא רק שהוא הופך להיות גלמוד, אלא גם לוקחים לו את הכסף. לא באנו בהצעה של מיליארדי שקלים ולא של מאות-מיליוני שקלים. 36 מיליון שקלים, אנשי הקואליציה, החברתיים שבכם. ועולה לכאן השר ומקשקש חמש דקות על מה?

אתה עמדת פה לפני כמה חודשים ואמרת: מאיר, תדחה את זה, אני אטפל בזה. אבל כנראה שהמילה שלך שווה לקליפת השום. אני רק אומר לכולם לא לעשות אתך עסקים. אתך לא צריך לעשות עסקים. חבל מאוד, אתה שר בממשלת ישראל. ומכם אני מבקש: פעם אחת, 36 מיליון שקלים, תעשו חסד עם 3,000 נכים.

תודה רבה לחבר הכנסת כהן. אנחנו נעבור,

כעת להצבעה על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, קצבת נכות וקצבת שאירים), התשע"ו 2016, של חבר הכנסת מאיר כהן וקבוצת חברי כנסת, בקריאה טרומית.

ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, קצבת נכות וקצבת שאירים), התשע"ו 2016, נתקבלה. 38 תומכים, 52 מתנגדים, אין נמנעים. חבר הכנסת טלב אבו עראר וחברת הכנסת חנין זועבי מבקשים לצרף את תמיכתם בהצעת החוק, לפרוטוקול. זה כמובן לא משנה את התוצאות.

לא התקבלה.

לסעיף הבא שעל סדר-היום: הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)

הגבלה על השקעות בחברה שערכה הסדר חוב), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת מיקי לוי. חבר הכנסת לוי ינמק את הצעתו במשך עשר דקות. עשר דקות, אדוני, לרשותך.

תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, שרים, שרות, ביום ראשון האחרון הרמתי גבה כשוועדת השרים לחקיקה החליטה שלא לתמוך בחוק הקלון הכלכלי שמונח לפניכם. לצערי הרב, שרי הממשלה הזו הוכיחו בפעם המי-יודע-כמה שהם בחרו, יש רעש נורא. אני מצטער, אני מוכן להמתין. כן, אתה ממש צודק. שיהיה עשר דקות. אנחנו נעצור את השעון. חברי חברי הכנסת, בפעם המי-יודע-כמה, אנא. זה דווקא בתאים של העוזרים. אתה תמתין.

תודה רבה, אדוני. ביום ראשון האחרון הרמתי גבה כשוועדת השרים לחקיקה החליטה שלא לתמוך בחוק הקלון הכלכלי שמונח לפניכם. לצערי הרב, שרי הממשלה הזו הוכיחו בפעם המי-יודע-כמה שהם בחרו להפקיר את חסכונות הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של הציבור בידיים חסרות אחריות. בעשור האחרון נתקלנו בתופעה המקוממת של תספורות בעלויות דמיוניות שנעשו להסדרי חוב של בעלי ההון במשק הישראלי. פעם אחר פעם עמדנו נפעמים מהחוצפה, מההפקרות ומההתנהלות הכלכלית הקלוקלת שנחשפה בביצוע הסדרי החוב, מה שקרוי בלשון העם תספורות. פעם אחר פעם ראינו כולנו איך מבצעים תספורות על חשבון החסכונות של הציבור, ללא חשש, ללא רתיעה, והיעדרן של סנקציות משמעותיות זעק לשמים. הצעת החוק שאני מביא היום להצבעה בפני הכנסת תטיל קלון כלכלי,

את מפריעה לי, צר לי שאני אומר את זה. הצעת החוק שאני מביא היום להצבעה בפני הכנסת תטיל קלון כלכלי על מנפיקי איגרות חוב שלא עמדו בהתחייבויותיהם בדמות סנקציות, שיתמרצו מצד אחד הזרמה של כסף כדי להימנע מתספורת, ומהצד השני יגבו מחיר כבד ממי שהתנהל בחוסר אחריות משווע. זה אומר שלא יכול להיות בעל קונצרן שבאחת החברות שלו הוא יבצע תספורת ויפגע בכספי הציבור, בקרנות ההשתלמות, בכספי הפנסיה, ומהצד השני יוכל למשוך מחברה אחרת שלו דיבידנדים. זה לא יעלה על הדעת. בהצעת החוק, שנכתבה ביחד עם התנועה לאיכות השלטון, ישנם שלושה סעיפים מרכזיים. הראשון בא להגן בצורה ישירה על ציבור החוסכים במדינת ישראל, וקובע כי תיאסר רכישה של איגרות חוב של חברות שביצעו תספורות חוב באמצעות כספי קופות הגמל וקרנות הפנסיה, ואם לא עמדו בהתחייבות לפירעון או בהגעה להסדר חוב למשך עשר שנים. צריך להבין, חברי, אלה הכספים שלנו. אלה כספי החוסכים. אלה הכספים של אלה ששלחו אותנו לבית הזה. אין כאן שום הוצאה ממשלתית, יש פשוט הגנה על כספי החוסכים, על כספי הפנסיה, מפני אותם בעלי הון שמקבלים הלוואות מהר הכסף של הפנסיה של כל הציבור בישראל. הפנסיה וקופות הגמל של הציבור נוצרו כדי להבטיח גב כלכלי לחוסכים. לא ייתכן כי נפקיר אותם בידי בעלי חברות שהוכיחו חוסר יכולת וחוסר אחריות כלכליים. התפיסה הזו מתחדדת עוד יותר כשלוקחים בחשבון כי בניגוד לעבר, רוב ההשקעות של הגופים המוסדיים אינן באיגרות חוב ממשלתיות, אלא באיגרות חוב קונצרניות, שהן בטוחות הרבה יותר. לכן אסור לחשוף את חסכונות הציבור לסיכון גדול עוד יותר. גברתי היושבת-ראש, חשוב להבין שאין בהצעה הזו משום הטלת עול כבד על שוק ההון. לממונה על שוק ההון יש את הסמכות המלאה לאשר קנייה של איגרות חוב של חברות שנקלעו לקשיים כתוצאה מנסיבות שאינן תלויות בהן, כגון, חלילה, מלחמה או פגעי מזג אוויר. זה בא להגיד שאם אותו בעל הון ביצע הלוואה ואין באפשרותו להחזיר את איגרות החוב, אפשר יהיה לתת למדינה לרכוש חלק מהאיגרות כדי להקל על הציבור. יחד עם זאת, הכנסנו בהצעה הזאת סמכות לממונה לקנוס את מי שיפר את האיסור. חברי חברי הכנסת, הסעיף המרכזי השני בהצעת החוק קובע כי מי שביצע תספורת של 20% ומעלה יאבד את השליטה בחברה שבבעלותו. הגענו למצב של חוסר אכפתיות. לא מצליח להחזיר את הכסף, פושט את הרגל, עושה תספורת, ומי שניזוקים הם אלה ששלחו אותנו לבית הזה. זוהי ללא ספק סנקציה חמורה והכרחית, שתתמרץ את בעל השליטה להזרים כסף לחברה, ולא לרוץ מייד בצורה אוטומטית, כמו שהתרגלנו, להסדר חוב, שהפך בשנים האחרונות למין ברירת מחדל. חייבת להיות הרתעה חזקה בחוק, שתעמוד מעל ראשם של בעלי ההון. לא ייתכן שלא יהיה מחיר כבד וברור לאותם מבצעי תספורות. לא אחת בבית הזה אנחנו נרעשים: מישהו ביצע תספורת, הציבור הפסיד, ישר מקיימים דיון. ומה יוצא מהדיון? שום דבר. והנה הזדמנות לחוקק חוק שיגן על ציבור, והחוק הזה אינו עולה אפילו שקל אחד לממשלת ישראל. והסעיף השלישי והאחרון, אדוני היושב-ראש, הוא בבחינת "שברת, שילמת". אני מציע להרים את המסך מעל כל ההחזקות שיש בידיו של בעל שליטה בחברה מסוימת. אם הוא ביצע הסדר חוב, כל החזקותיו בשאר החברות ישועבדו לקראת ההחזר של כספי הנושים. מחזיר בעל חוב, מחלק את הקונצרן שבבעלות לחברות-בת משנה, מבצע הלוואה לחברה מסוימת, ואחר כך מצהיר על תספורת באותה חברה, אבל שאר החברות שלו מרוויחות כסף, והוא ממשיך למשוך דיבידנד, ואז הציבור ניזוק. למה לא להגיד: אתה לא תמשוך דיבידנד, אלא קודם תחזיר את החובות שלך לציבור עצמו? למה לאפשר לך לבצע תספורת? צריך לשים סוף לאבסורד הזה, שבו מצד אחד אדם מבצע הסדרי חוב על סכומי כסף עצומים, ומתחמק מתשלום חובותיו באמצעות חברות אחרות שלו. מהצד השני הוא ממלא את כיסו מתזרים מזומנים, מדיבידנדים ומכספים משאר עסקיו הרווחיים. זה לא מוסרי, זה לא הוגן וזה לא ערכי. כך לא עובדת כלכלה, וכך לא אמורים להתנהל עסקים, וחייבים לשים לזה סוף. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כל מי שעיניו בראשו ודואג לכספו של הציבור, ובמקביל מעוניין ליצור אווירה של התנהלות עסקית הוגנת בישראל, לא יכול להצביע נגד החוק המוסרי הזה. הייתי מסתפק, אם הייתה באה הוועדה ואומרת: החוק הזה ראוי, נשלח אותו לאוצר לבחון אותו, או אולי ניקח סעיף אחד משלושת הסעיפים שהבאת, נבחן אפשרות להגן על כספי הציבור, לא נאפשר תספורות. אבל אנחנו בבית הזה, כל פעם שיש תספורת, קדימה, דיון חירום בוועדת הכספים, במליאה. אני מבקש מכם להצביע בעד החוק המוסרי הזה. יש בכוחנו היום בכנסת להפחית את הכדאיות של ביצוע תספורות חוב, לגבות מחיר כבד עבורן, ומעל הכול להגן על חסכונותיו של הציבור. אני קורא לחברי הקואליציה: אל תצביעו נגד האינטרס הציבורי. לפחות תצביעו בקריאה טרומית, כדי שהחוק הזה, ילכו ויבחנו אותו בוועדה, שיקברו אותו אחר כך בוועדה, אבל שמישהו ישים עין. החוק הזה ראוי. אנא מכם, בואו נשים את הציניות בצד, נתעלה מעל השיקולים הפוליטיים ונצביע בעד החוק החשוב, המוסרי והערכי הזה.

תודה רבה לחבר הכנסת מיקי לוי. משיב על ההצעה, בשם הממשלה, שר הבריאות הרב יעקב ליצמן.

תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני משיב כאן בשם סגן שר האוצר, שמשיב בשם שר האוצר. העיקר הבריאות. העיקר הבריאות. טראמפ או קלינטון? מה החלטנו? יש תוצאות סופיות כבר? לא. עוד לא, הימאים, מה? לא הבנתי. קולות הימאים, החיילים. קולות החיילים. יש בג"ץ בדרך. עדיין מעבירים את הקולות מבני-ברק. מבני-ברק גם. עד כאן הכול בסדר.

תודה רבה. אדוני היושב-ראש, הממשלה מתנגדת להצעת החוק, כך אמר סגן השר כהן בשם הממשלה. ניהול חסכונות הציבור נעשה על-ידי הגופים המוסדיים בהתאם לעקרונות של נאמנות ובהתאם להגבלות השקעה הקבועים בדין. החלטות השקעה של גופים מוסדיים עוברות ביקורות רבות, החל משלב התוויית מדיניות השקעה רצויה, שמוכתבת על-ידי ועדת ההשקעות, דרך שלב הייזום, שבו מנותחת ההשקעה מבחינת סיכון מול סיכוי, וכלה בשלב המעקב אחר ביצועי ההשקעות על-ידי דירקטוריון הגוף וועדת ההשקעות שלו. בנוסף, מבוצעות ביקורות שמטרתן לבחון את התאמת ההשקעות למדיניות ההשקעה של הגוף, לוודא שאין ניגודי עניינים ולמנוע חריגות מכללי ההשקעה שנקבעו בתקנות ובחוזרים. אחרי המשבר הפיננסי בשנת 2008 הוקמה על-ידי הממונה על אגף שוק ההון בזמנו הוועדה לקביעת פרמטרים להתייחסות גופים מוסדיים המעמידים אשראי באמצעות רכישת איגרות חוב לא ממשלתיות. בעקבות דוח הוועדה והמלצותיה, שעוגנו בהוראות הממונה, הוטלו חובות רבים על הגופים המוסדיים בבואם להשקיע באיגרות חוב קונצרניות,

קביעת מדיניות להשקעה באג"ח קונצרניות, עריכת אנליזה שמתייחסת למכלול הפרמטרים של כל אג"ח, ובכלל זה מאפייני המנפיק ואיגרת החוב. לכן אין למנוע מגוף מוסדי באופן גורף להשקיע באיגרת חוב מסוימת רק בגלל שבוצע הסדר חוב באיגרת של אותו בעל שליטה, אלא יש לבחון את ההשקעה באיגרת חוב מסוימת בהתאם לפרמטרים הייחודיים לה. יתרה מזאת, חשוב לציין שמניעת השקעות באיגרות חוב מסוימות עלולה לגרום לפגיעה בכספי החיסכון הפנסיוני, בו בעת השקעה זו התאפשרה למשקי בית, לקרנות נאמנות וכיוצ"ב. לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ישנה הפררוגטיבה לקבוע כללי השקעה לגופים המוסדיים. מטרת הכללים לשמור על האינטרסים של העמיתים החוסכים. כללי השקעות אלה מורכבים ממגוון שיקולים אשר מטרתם, בסופו של דבר, לספק לחוסכים תשואה גבוהה תוך שמירה על רמות הסיכון של התיק. הגבלה כמתואר בהצעת החוק עשויה למנוע מהעמיתים אפיקי השקעה הטובים עבורם בשל סיבות שלאו דווקא מצביעות על יכולת ההחזר העתידית או רמת הסיכון של החברה המגייסת. אתה יודע,

יש לציין שלאותו בעל שליטה עשויות להיות מספר חברות השונות במהותן זו מזו. אני בטוח, מיקי, שהבנת את התשובה מצוין. אני יכול לומר, יותר אג"חים, אחת אחרי השנייה בלי הגנה,

כי זה נורא במודה, ואנשים הולכים להפסיד שם הרבה כסף. וזה, זה לא דבר חדש. אבל שומר הסף לא מתריע מפני כלים שהם בלתי מתקבלים על הדעת. אני יודע דבר אחד, ואני זוכר שאותו דבר,

אתה העלית את זה גם בוועדת הכספים. אני זוכר את זה. תראה מה קורה ב"צים". ב"צים" הם מחזירים כסף לחברה ציבורית, וחברת-האחות שלהם, עשתה מיליארד וחצי, אוקיי, אני מבקש מחברי הכנסת להסיר את הצעת החוק מסדר-היום. אני, ברשותכם, רוצה דבר תורה.

אפשר? אדוני, הוא לא עבר את העשר דקות? לא, לא עברתי עשר דקות. הוא מוגבל לעשר דקות, אבל הוא עדיין לא עבר אותן. הוא יכול לומר דבר תורה נפלא בדקות שנשארו לו, כי אנחנו לא מפעילים שעון לשרים, אנחנו מסתכלים בשעון שמולנו.

אני אשאל אותך שאלה.

בפרשת השבוע כתוב שה' הבטיח לאברהם את הארץ. הוא שאל אותו: "במה אדע כי אירשנה?" הוא שאל אותו: מה, איך אני יודע שהנכדים שלי באמת יירשו את הארץ? באותה פרשה, בשני פסוקים, ה' הבטיח לו ילדים. אז רש"י אומר: כאן הוא לא שאל "במה אדע שיהיו לי ילדים?"

מה ההבדל בין ילדים, שהוא לא שאל אותו כלום על זה, הוא סמך עליו, אך בהבטחת הארץ הוא אמר "במה אדע כי אירשנה?" אגיד לכם מה שאני חשבתי. אני יודע שאתם בטח תחלקו על זה, אבל אני אגיד את זה, לא מפחד להגיד את זה. ילדים, הוא סמך על ה', מה שה' הבטיח לו שזה יהיה, הוא סמך עליו, הוא הבטיח לו ילדים,

הארץ, הוא ראה אברהם אבינו הרי ראה מה שיהיה עד סוף כל הדורות,

הוא ראה שפעם יחזרו לחלק מהארץ או לא יחזרו, חלקם יגידו להחזיר וחלקם יגידו לא להחזיר. אז אברהם אבינו שאל את ה': "במה אדע כי אירשנה?" במה אני יודע שבאמת הארץ תישאר ליהודים? זה לא אומר לגבי ההשקפה הפוליטית, כי אף אחד כאן באולם הזה לא יודע אם אני ימין או שמאל. אף אחד לא יודע, מעולם לא התבטאתי: ימין או שמאל. אז זה דבר אחד. אפשר עוד אחד? עוד שתי דקות. שתי דקות יש לי. אוקיי, אז עוד אחד. תגיד לי, דוד ביטן, דוד, עוד שתי דקות. תגיד גם מה הוא אמר ללוט כשלוט רצה, אנחנו מצביעים אתכם. מה הוא אמר ללוט. שמה? אם תימין אני אשמיל, ואם תשמיל אני אימין. אתה יודע למה? יש משהו מעניין מאוד. היה ריב בין רועי לוט לרועי אברהם. איך התורה ממשיכה? מה אברהם טוען? למה תהיה המריבה בינינו? הם לא רבו, רק הרועים רבו. אז קודם כול, אם העוזרים רבים, תדע מייד, הראשים גם רבים. זה הכלל, זה דבר אחד. בזה אני אסיים את דברי. תודה רבה. תודה רבה לשר הבריאות. המציע, חבר הכנסת מיקי לוי, במשך שלוש דקות נוספות שעומדות לרשותו לנסות לשכנע אותנו בכל זאת לתמוך בהצעת החוק. שלוש דקות, מכובדי, לרשותך.

אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חברי חברי הכנסת, אדוני שר הבריאות, האמת היא, זאת תשובה אומללה, ואני לא רוצה להרוג את השליח, כי אין זה עניינך. לא אתה היית צריך. אבל תשובה אומללה כגון זו לא שמעתי מחיי.

ממש. אומלל. מה עניין ועדת ההשקעות? מישהו הזכיר את ועדת ההשקעות? אני ביקשתי שוועדת ההשקעות תתערב? לא אמרתי דבר וחצי דבר כנגד המוסדיים, הם הרי מחזיקים את הכסף והם צריכים להלוות אותו לאותם גופים שצריכים להניע את הכלכלה. לא ביקשתי בהצעת החוק שלי למנוע את הלוואת הכסף. הרי המוסדיים, הם באמת מחזיקים את כספי הציבור. העניין הוא מול התספורות שמבצעים בעלי ההון וההפסד שהם גורמים לציבור. היעלה על הדעת שבעל הון מחזיק קונצרן, כמה חברות, ויש לנו דוגמאות חיות בכלכלה הישראלית, ולווה כספים מהמוסדיים בעבור אחת החברות שלו, אלה הכספים ששלחו אותנו לכאן, ואותו אחד, בהסדר החוב, גורם הפסד לציבור עצמו, אבל מהחברות האחרות שלו הוא מושך דיבידנד כדי להרוויח? למה לא ייקח את הדיבידנד מהחברות המרוויחות ויחזיר לציבור? למה לאפשר לו לרוץ לעשות תספורת? מה ביקשתי? לאפשר בחוק, לחייב אותו לקחת כסף מהחברות האחרות, המרוויחות, ולא למשוך דיבידנד. זה כל מה שביקשתי. אבל אם המשפט הזה הוא חוסר הבנה כלכלי ומדברים אתי על ועדת ההשקעות באוצר, אני מכיר אותה היטב, והמפקחת על שוק ההון, מה עניין שמיטה להר-סיני? את המשפט הזה אתה מבין, אדוני השר. אבל עוד הפעם, הטענות הן לא אליך. אני לא רוצה להרוג את השליח, אלא את מי שכתב את השטות הזו בתשובה שהבאתם לכאן.

תודה רבה לחבר הכנסת מיקי לוי. חברי חברי הכנסת, נא תפסו את מקומותיכם. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון, הגבלה על השקעות בחברה שערכה הסדר חוב), התשע"ה 2015. מי בעד? מי נגד? ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון,

לוח ההצבעה אצל חברת הכנסת קארין אלהרר כנראה תקול. מה ביקשה חברתי להצביע?

אז יש לנו 38 תומכים, כולל קולה של חברת הכנסת קארין אלהרר, 49 מתנגדים. הצעת החוק לא התקבלה וירדה מסדר-היום שלנו. זה לא רלוונטי עכשיו אחרי ההצבעה. חבר'ה, מספיק עם הנוהג הזה. אנחנו עוברים, אם כן,

לסעיף הבא שעל סדר-היום: הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון, הגבלת דמי ניהול לעמית שסיים את עבודתו), התשע"ו 2016, של חברת הכנסת מרב מיכאלי וקבוצת חברי הכנסת. חברת הכנסת מיכאלי תנמק את הצעתה במשך עשר דקות תמימות

אנחנו מעמידים לך את מכסת הדקות במלואה. אין צבירת ימי מחלה פה. בבקשה, גברתי. תודה רבה, אדוני. חברי וחברותי חברות הכנסת, אני מציגה בפניכם ובפניכן הצעת חוק שעל פניו היא נדמית לי מתבקשת ממש. פשוטה, הגיונית, ראויה. לראיה, עוד 74 חברות וחברי כנסת חשבו כמוני וחתמו על ההצעה הזאת. למרות זאת, הממשלה, שלפחות חצי מהחותמות והחותמים כאן הם מהקואליציה שלה, בחרה להתנגד לה. גם ההצעה הזאת עוסקת בפנסיה שלנו, וכמו שכולן יודעות ויודעים, הפנסיה היא היום בעיה קשה וחמורה. הפנסיה היום הולכת ומידלדלת, ורובנו המכריע לא נזכה לפנסיה שממנה נוכל באמת להתקיים כמו שצריך. אחד המרכיבים, רק אחד מהם, אבל אחד המרכיבים במה תהיה שווה הפנסיה שלנו, כמה כסף ייצבר בה וכמה באמת נוכל להתקיים ממנה, אחד המרכיבים האלה הוא דמי הניהול: כמה מתוך הכסף שאנחנו מפקידות ומפקידים בפנסיה ונצבר בה, הולך לחברה שמנהלת את זה, בשביל מה שזה לא יהיה. ומן הידועות הוא שדמי הניהול הם גבוהים מדי, הם מנצלים לרעה את חוסר הידע, את חוסר ההבנה והרבה פעמים את חוסר היכולת של חוסכות וחוסכים לעבור בין קרנות, בין קופות וכו'. מלכתחילה דמי הניהול הם סוגיה, סוגיה של ניצול לרעה של חוסר הניידות של החוסכות והחוסכים. ובכן, באה הצעת החוק הזאת ואומרת דבר כל כך פשוט: כשמישהו או מישהי חוסכת לפנסיה מתוך מקום העבודה, בדרך כלל מקום העבודה עושה את העסקה עם החברה שמבטחת וחוסכת לפנסיה, ככה שהסיכוי שדמי הניהול נמוכים יותר הם גבוהים, כי יש חברה גדולה, יש מעסיק עם עובדות ועובדים רבים שמנהל את הפנסיה, אז דמי הניהול סביר שהם הוגנים יותר. ובכן, באה הצעת החוק ואומרת: במשך השנה הראשונה אחרי שהאדם עזב מקום עבודה לא תוכל החברה להעלות לו את דמי ניהול הפנסיה למשך השנה או עד שלושה חודשים מרגע תחילת עבודתו במקום עבודה חדש. מה הרציונל? הרציונל הוא להגן על עובד,

על חוסך או חוסכת, שבתקופה שבה הם לא מקבלים שכר, ולכן הם מראש באיזה מצב כלכלי פגיע יותר, לא יהיה אפשר לנצל את המצב הזה לרעה ולעשות את מה שלצערי קרנות רבות עושות, להקפיץ מייד את דמי הניהול לדמי ניהול גבוהים בהרבה ממה שהיה לו במקום העבודה שלו.

חברות וחברים, הממשלה מתנגדת להצעת החוק הכל-כך סבירה ומתבקשת הזאת. הממשלה מתנגדת להצעה, שחתומות וחתומים עליה תמר זנדברג, מיכל רוזין, עיסאווי פריג', אילן גילאון, זהבה גלאון, ישראל אייכלר, מנחם אליעזר מוזס, אורי מקלב, יו"ר ועדת הכספים משה גפני, עודד פורר, רוברט אילטוב, סופה לנדבר, אורלי לוי אבקסיס, אביגדור ליברמן, כשהיה עוד חבר כנסת ועדיין לא שר ויכול היה לחתום על חוקים, יגאל גואטה, יעקב מרגי, שולי מועלם-רפאלי, מוטי יוגב, יו"ר ועדת החוקה ניסן סלומינסקי, אכרם חסון, מירב בן ארי, רועי פולקמן, אלי כהן, כולם מסיעתו של שר האוצר, שלא זאת בלבד שלא יבוא בעצמו להשיב על הצעת החוק, אלא גם סגנו לא יבוא להצעת החוק, כי פנסיה זה כנראה לא מספיק חשוב, יפעת שאשא ביטון, מאותה מפלגה, טלי פלוסקוב, רחל עזריה, מייקל אורן בטרם היה סגן שר, אלי אלאלוף, יו"ר ועדת העבודה והרווחה, אלעזר שטרן, מיקי לוי, עליזה לביא, חברתי קארין אלהרר, חיים ילין, עפר שלח, יעקב פרי, מאיר כהן, יעל גרמן, עבדאללה אבו מערוף, אוסאמה סעדי,

דב חנין, יושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה עאידה תומא סלימאן, יעל כהן-פארן, יוסי יונה, איל בן ראובן, איילת נחמיאס ורבין, קסניה סבטלובה, נחמן שי, מיכל בירן, איתן ברושי, זוהיר בהלול, יואל חסון, רויטל סויד, מיקי רוזנטל, אראל מרגלית, פרופסור מנו טרכטנברג, איש הכלכלה הנודע בעל השם העולמי וההבנה המאוד-עמוקה בכלכלה, אראל מרגלית, מבין גדול בכלכלה עם הישגים בזכות עצמו, יושב-ראש ועדת הכלכלה איתן כבל, יחיאל חיליק בר, עמר בר-לב, איציק שמולי, סתיו שפיר, שלי יחימוביץ, שרן השכל, אורן אסף חזן, נורית קורן, אברהם נגוסה, אבי דיכטר, יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, נאוה בוקר, ענת ברקו, מכלוף מיקי זוהר, יושב-ראש ועדת הכנסת יואב קיש, יושב-ראש הקואליציה דוד ביטן, ו-חברות וחברים, יושב-ראש הקואליציה הקודם, היום השר, צחי הנגבי. כולם חתומות וחתומים על החוק הזה, שאומר את הדבר הפשוט: הגנה על עובד, עובדת, חוסך, חוסכת, בשנה שבה היא עזבה את מקום העבודה, לא להעלות לה את דמי הניהול. זה הכול.

הסבירה לי הממונה על הביטוח, שאני ממש מעריכה אותה, מאוד מאוד,

הערכה רבה ביותר. דורית סלינגר, אישה רבת הישגים, אני לא.

שאתה בממשלה שמינתה אותה, אבל אני אישית מעריכה אותה. והיא הסבירה לי באמת הסבר מנומק ותקיף מדוע יש לחוסכות ולחוסכים אופציות לעבור, במקרה שמעלים להם את דמי הניהול, לעבור לברירת מחדל, ששם דמי הניהול הם אפס. אבל אני שואלת אתכן, חברות וחברים: כמה מאתנו עוברות ועוברים בהתנדבות קופת פנסיה? תודה לך, אדוני היושב-ראש. אנחנו, באמת, מי מבין בזה? זה מפחיד, זה מלחיץ, זה כתוב בשפה שאנחנו לא מבינות ומבינים. לא בטוח שאנחנו יודעים לקרוא בכלל איפה כתובים דמי הניהול ומה גובהם.

לכם יש הפחדים שלכם, לנו יש הפחדים שלנו. הכול בסדר, כולנו מפחדות ומפחדים מסוג הדבר הזה. זה מדבר כלכלה, זה מדבר פיננסים, זה מדבר מספרים, זה לא נגיש, מי מאתנו יודעת בכלל לחשוב על זה? ובטח ובטח אם עזבת מקום עבודה, לא חשוב אם התפטרת או פוטרת, זה מה שתזכור לחשוב עליו ולטפל בו, להעביר את הקופה של הפנסיה לברירת המחדל עם אפס דמי ניהול? זאת תשובה כל כך כל כך לא ראויה.

אומרת לי עוד, המפקחת על הביטוח, היא אומרת לי: הרי חברות הביטוח ירצו, אם נטיל עליהן כזאת מגבלה, ירצו לפצות את עצמן.

הן יעלו את האחוז של מה שהן גובות על הצבירה עצמה, ואת זה הן יעשו לכולן ולכולם.

אפשר לחשוב, אנחנו יודעות, חברות שהן חזירות, ונגיד: לא כל החברות חזירות, ולא תמיד, ולא כולן, אבל חברות שהן חזירות ייקחו כמה שהן יכולות יותר, עם ההגבלות או בלי ההגבלות, או יותר נכון בלי ההגבלות, כי כשיש הגבלה הן לא יכולות לקחת יותר. אבל אני בשום פנים לא מבין את הטיעון.

אם יעלו את הניהול מהצבירה אנשים יעברו קופה.

לשיטתם הם לא יעברו. יפה דרש היושב-ראש ואמר: לשיטתה, אם יעלו את האחוז שלוקחים על הצבירה, אז אנשים יעברו קופה. זאת אומרת, אתה אומר: אדרבה ואדרבה, אם את מאמינה בתחרות, אז התחרות הייתה צריכה לעבוד גם כאן. צודק אדוני היושב-ראש, ניכר ששנים של לימודי תורה וגמרא, מוחך המפולפל באמת יצא מהם נשכר מאוד, ותודה לך על ההערה הזאת. אנחנו מדברות ומדברים פה על דבר נורא פשוט ובסיסי: הגנה על עובדות ועובדים, חוסכות וחוסכים, ברגע הפגיע הזה, שעזבת את העבודה. לא לנצח, או לשנה הראשונה או עד שלושה חודשים ראשונים במקום העבודה החדש. נורא בסיסי, נורא טריוויאלי, לא עולה כסף למדינה. ממש לא ברור לי למה משרד האוצר מסרב לתמוך בהצעה הזאת. תודה, אדוני. תודה רבה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. משיב בשם הממשלה, בשם שר האוצר, השר המקשר יריב לוין. בבקשה, אדוני. הדגשתי שאדוני משיב בשם שר האוצר. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, כבוד השרים, חברות וחברי הכנסת, חברת הכנסת מיכאלי, אני חושב שאמרת כאן, בהצגת הצעת החוק, דברים שלי, כמי שלא מופקד על התחום הזה ולא בקי בו לעומקו, לפחות נשמעים כאלה שראוי לבחון אותם לעומק. רגע. רק, אדוני השר, על-פי התקנון. אם אדוני רוצה להגיע להסכמה על תשובה והצבעה במועד אחר, אז אדוני לא יוכל להשיב כרגע. אז תסכמו את זה. אם אדוני ישיב, אנחנו ניאלץ לקיים הצבעה על-פי התקנון. אז אני יכול לאשר לאדוני, אף שהוא כבר עלה,

מאה אחוז. אז, חברת הכנסת מיכאלי, אני רוצה להציע שנחכה שבוע, שהפרוטוקול יועבר לעיונם של שר האוצר וסגן שר האוצר, ואולי על בסיס הדברים האלה אפשר יהיה להגיע לאיזושהי הבנה שתאפשר לזה להתקדם.

מאחר שביום ראשון לא יכולתי להשתתף בוועדת שרים לענייני חקיקה גם לא הייתי בדיון שהיה, כך שאני לא יכול אפילו להתייחס לעמדה שהייתה, ומדוע היא נקבעה כך ולא עמדה אחרת. יכול להיות שיש לזה נימוקים מקצועיים של האוצר. אני מציע שנחכה עוד שבוע ונשמע אותם, אין הרבה מה להפסיד בעניין הזה.

בהתאם להסכמה בין השר בשם הממשלה לבין חברת הכנסת המציעה, אנחנו מגדירים כרגע: תשובה והצבעה במועד אחר. אני לא קובע מועדים, אתם תסכמו ביניכם. נודיע בשבוע הבא. אם כן, תשובה והצבעה במועד אחר.

לסעיף הבא שעל סדר-היום, הצעת החוק האחרונה שעל שולחננו להיום: הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון, העדפה בקבלה למוסדות להשכלה גבוהה לשכבות מצוקה), התשע"ו 2016, של חבר הכנסת יוסי יונה וקבוצת חברי הכנסת. חבר הכנסת יונה יוכל לנמק את הצעתו במשך עשר דקות שיעמדו לרשותו. עשר דקות, אדוני, לרשותך.

חברותי וחברי חברי הכנסת, אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת החוק, הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון). אני רוצה, ברשותכם עליזה, חברי הכנסת, אי-אפשר ככה לנהל דיון. במחילה. תזכור את ההפרעות אחר כך. הכול בסדר. הכול בסדר. אם יחסר לך זמן, נוסיף לך. יופי, תודה. אם כן, הצעת החוק מאוד פשוטה, שני סעיפים בלבד, ואומרת את הדבר הבא: מוסד מוכר יקצה בכל מסלול לתואר בוגר לפחות 10% מן המקומות למועמדים מאזורי עדיפות לפי אמות מידה חברתיות-כלכליות. לעניין זה, אזורי עדיפות: הפריפריה החברתית והפריפריה החברתית-גיאוגרפית, והיא בעצם תובעת, או מאפשרת לשר החינוך לקבוע את התנאים, את הכללים, לביצוע הסעיף הזה. אדוני היושב-ראש, מן הסתם אתה וכולנו פה יודעים שהחברה הישראלית מתאפיינת בפערים כלכליים מהגדולים ביותר בעולם המערבי. היא מאופיינת בשיעורי העוני הגדולים ביותר בעולם המערבי. קברניטי המשק, ראש הממשלה, שר האוצר ושרים בכירים אחרים נוהגים מדי פעם להתפאר ולהתגאות בנתונים, בממצאים, שנוגעים לחוסנה של הכלכלה הישראלית, וודאי שאני מצטרף לשמחתם. שמחתם, שמחתי. אכן יש לנו כלכלה, יש לנו משק מאוד מאוד איתן ומאוד חזק. אבל, כפי שאמרתי פעמים רבות בעבר, הם לא אוהבים לעסוק בשאלה כיצד העושר של המפעל הזה מתחלק בין אזרחיות ואזרחי המדינה.

אנחנו יכולים על דרך האנלוגיה לומר שהמפעל מאוד מאוד חזק, וחלק ניכר מעובדיו ועובדותיו נאנקים תחת תנאים כלכליים קשים מאוד. דבר נוסף, אדוני היושב-ראש, אנחנו גם יודעים את העובדות הבאות, שקיימת הלימה גדולה מאוד מאוד בין השכלתה של אישה, של גבר בחברה ישראלית, לבין היכולות הכלכליות העומדות לרשותו, או אם תרצו שעומדות לרשות הוריו, שגם אצלם קיימת ההתאמה המאוד גדולה בין המצב הסוציו-אקונומי לבין השכלתם. הממצאים האחרונים, מלפני כשבוע, מלמדים על כך שההוצאה הפרטית לחינוך הולכת וגדלה,

עומדת על כ-5 מיליארד שקלים.

ההורים מתבקשים לממן את הלימודים של ילדיהם. המדינה הולכת ונסוגה מהמחויבות שלה לממן את שירותי החינוך של ילדות וילדי ישראל ומפילה אחריות הולכת וגדלה על ההורים. דרך אגב, אנחנו רואים את התופעה הזאת קיימת כמעט בכל אחד מהתחומים החברתיים השונים, בין אם זה בתחום הבריאות, בתחום הרווחה ועוד כהנה וכהנה. כפי שאמרתי, אם כן, קיימת הלימה. תגידו לי מה השכלתו של האדם ואומר לכם מה היא הכנסתו באופן סטטיסטי. ודאי שיש רבים שאין להם השכלה והם עשירים כקורח, ויש המון אנשים משכילים שהם עניים מרודים. גם מזה וגם מזה קיים. אבל עדיין קיימת הלימה גדולה מאוד. לפני שלושה עשורים ההזדמנויות להשכלה גבוהה היו מצומצמות

אפשר לומר לזכותו של שר החינוך בזמנו, אמנון רובינשטיין, שיזם ועשה את מהפכת המכללות, שהביאה לגידול דרמטי במספר התלמידים שזוכים להשכלה גבוהה בישראל.

עדיין אנחנו רואים שלמול עינינו גם הולכת ומתהווה לה איזו הייררכיה בין האוניברסיטאות לבין המכללות.

הייררכיה במובן הבא, אדוני יושב-ראש ועדת החינוך יעקב מרגי, אתה מודע לעובדות שאני מציג כאן בפני באי הבית, שגם שם, הלוואי שיכולתי להצביע בעד.

אני יודע. אני מודע לחלוטין לאילוצים שעומדים בפניך. ואני רוצה גם לציין, משום שאתה כבר העלית את הנקודה הזאת, שעל הצעת החוק שאני מביא בפניכם חתומים חברות וחברי הכנסת מסיעות שונות, וגם מסיעתך, חבר הכנסת מרגי, ואפילו חתימתך על הצעת החוק הזאת. ובכל אופן, כפי שאמרתי, גם הברכה הזאת שבכינונן של המכללות והגידול המרשים מאוד והדרמטי במספר הסטודנטים או במספר הצעירים והצעירות מכלל אזרחי ישראל שזוכים להשכלה גבוהה, עדיין קיימת הייררכיה, עדיין קיימת חלוקה נוקשה מאוד מאוד באשר למי מגיע להיכן: מי מגיע למכללות ומי מגיע לאוניברסיטאות. לפני כשבוע פרסם המרכז למחקר ולמידע של הכנסת ממצאים שהייתי מכנה אותם "מטרידים מאוד מאוד", חברות וחברי הכנסת יקרים, מטרידים מאוד מאוד באשר להזדמנויות בשדה החינוך, כפי שאנחנו מחלקים אותן, כפי שאנחנו מפענחים אותן, על-פי המצב הסוציו-אקונומי. כולנו מכירים את החלוקה של החברה הישראלית לאשכולות מ-1 ועד 10. המחקר שנעשה על-ידי המרכז למחקר ולמידע של הכנסת נותן לנו תמונה מדאיגה למדי, חברות וחברי הכנסת, ואני רוצה להציג אותה בפניכם, את חלקה לפחות. חשבו, לדוגמה, על תחום הרפואה. אשכולות 1 4, כמה סטודנטים מהאשכולות הללו, מהמצב הסוציו-אקונומי הנמוך ביותר, מגיעים ללימודי רפואה? 0.4% למול 3% מאשכולות 7 10. זאת אומרת, הייצוג בלימודי הרפואה של האשכולות 7 10 עומד על פי-שישה. אותו דבר גם בתחום המשפטים. בעוד שבאשכולות 1 4 יש לנו 0.3%, הרי ב-7 10 זה עומד על 2%. תעשו שוב את החשבון,

חברי הכנסת, חברות הכנסת, אנחנו מדברים שוב על יחס של פי-שישה. תחשבו על משפטים במכללות. עד כאן דיברנו על משפטים באוניברסיטאות. משפטים במכללות, 1 4, 1.8%. אשכולות 7 10 במכללות עומד על 8%. 8% למול 1.8%. יותר מפי-שישה. ודאי גם בתחום האדריכלות. בעוד ש-1 4, 2%, הרי באשכולות 7 10 אנחנו מדברים על 14%. כלומר, פי-שבעה. במדעי המחשב, היכן אראל מרגלית שמביא לנו את הבשורה הזאת של הסייבר? והיכן ראש הממשלה שמדבר על כך שהפכנו להיות מעצמה בין-לאומית בתחום המחשוב? גם הוא לא ירצה ולא ישׂישׂ לספר לנו על הפערים הקיימים בתחום הזה. אז הנה, רבותי, בעוד ששיעור הסטודנטים מאשכולות 1 4 במדעי המחשב באוניברסיטאות עומד על 1.4%, הרי שבאשכולות 7 10 הוא עומד על 6.6%; פי-שישה. גם כך הפער מתקיים במכללות. בעוד שהסטודנטים הבאים, בתחומי המחשב, מאשכולות 1 4 עומד על 1.2%, הרי שבאשכולות מ-7 עד 10 אחוז הסטודנטים עומד על 4.5% פי-חמישה. הצעת החוק הזאת שאני מציג בפניכם, יושב-ראש הקואליציה דוד ביטן, אתה מחייך, ואני מתאר לעצמי שאתה הולך לתמוך בכל כוחך בהצעת החוק הזאת,

אני לא יודע, כולל מי ששירת בצבא? סליחה? השירות הצבאי גם, מה קשור עכשיו השירות הצבאי? אנחנו מדברים על אנשים ולאיזה אשכולות הם משתייכים. מי ששירת בצבא. מה הקשר? עודד, מי שלא שירת בצבא בכלל, עודד, בוא אומר לך: על פניו, אני לא יודע מה הרלוונטיות של ההערה שלך לדיון שלנו. יכול להיות שהיא רלוונטית, אבל אני אשמח לברר אותה אתך בהמשך. אני לא יודע עד כמה היא רלוונטית. בכל אופן, האוניברסיטאות,

חבר הכנסת יונה.

ברשותך, עשר דקות אדוני קיבל. ברשותך, האוניברסיטאות, ואני מבין את עמדתן, הן חושבות שזו תהיה התערבות די בוטה באוטונומיה שלהן. אני מבין את העמדה הזאת, לכן אני לא בהכרח בא ואומר: הבה ונחייב אותן, אבל אנחנו יכולים להוביל מהלך. שר החינוך בנט, שביקר זה עתה בדימונה,

ואמר: אנחנו מעלים את דימונה על ראש שמחתנו,

הבה נעלה את דימונה על ראש שמחתנו, ויישובים אחרים.

משפט אחרון, אדוני היושב-ראש. ניתן לעשות זאת באמצעות תמריצים לאוניברסיטאות שמעניקות העדפה לתלמידים ותלמידות, סטודנטיות וסטודנטים הבאים מהאוכלוסיות המוחלשות של החברה הישראלית. אני מבקש מכם, חברות וחברי הכנסת, להצביע בעד הצעת החוק הזאת. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, חבר הכנסת יוסי יונה. משיב על הצעת החוק בשם הממשלה סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש. אדוני סגן השר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת המציע, הצעת החוק שבנדון, שהעלה אותה כאן חבר הכנסת יוסי יונה ואליו מצטרפת רשימה נכבדה של חברי כנסת, היא הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון, העדפה בקבלה למוסדות להשכלה גבוהה לשכבות המצוקה). היא נדונה בוועדת השרים לענייני חקיקה בישיבתה ביום 6 בנובמבר 2016, וועדת השרים החליטה לדחות את ההצעה. אני אבקש קודם כול לפרט ולהרחיב מהי הצעת החוק מנקודת המבט שאני צריך להציג אותה. הצעת החוק מבקשת להוסיף בסעיף 15 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח 1958, הוראה שלפיה כל מוסד יהיה מחויב להקצות בכל מסלול לתואר בוגר לפחות 10% מהמקומות למועמדים מאזורי עדיפות, פריפריה חברתית או גיאוגרפית, לפי אמות מידה חברתיות-כלכליות. מדברי ההסבר להצעת החוק עולה כי מטרת החוק היא להסיר חסמים העומדים בפני תושבי הפריפריה בבואם להתקבל למוסדות להשכלה גבוהה. אכן, מטרת החוק היא חשובה וראויה, אך עם זאת אנו סבורים כי אין צורך לקדם את הדבר באמצעות חקיקה, מהמטעמים הבאים: ראשית, הנושא מטופל מזה שנים רבות, ואני ארחיב תכף על כך הנושא מטופל מזה שנים רבות על-ידי מל"ג וות"ת ונמצא על סדר-היום גם בזמן הזה, גם בעת הזאת. בעשורים האחרונים ביצעו מל"ג וות"ת שורה של פעולות על מנת להרחיב את הנגישות להשכלה הגבוהה למועמדים מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית, והפעולות האלה נשאו פרי ויש גם תוצאות מעודדות. בשנת הלימודים תשע"ו, חבר הכנסת יונה, כ־24% מהסטודנטים לתואר ראשון למדו במוסדות הלימוד הקיימים במחוזות הצפון והדרום 9.7% במחוז הצפון ויותר מ־14% במחוז הדרום, לעומת 9% שלמדו במחוז הדרום בלבד בשנת תש"ן.

אני חייב לומר גם שחלק מהנתונים האלה שאמרתי ואני אומר בהמשך, הצגתי גם בשבוע שעבר במסגרת הצעה דחופה לסדר-היום שהוגשה על-ידי חברי הכנסת יגאל גואטה וטלב אבו עראר בנושא פערים בין סטודנטים במרכז לסטודנטים בפריפריה בתחום ההשכלה הגבוהה. השינוי המשמעותי הזה במפת ההשכלה הגבוהה של ישראל שהתרחש בשני העשורים האחרונים, לא היה מתאפשר אלמלא הפניית המשאבים התקציביים שנדרשו לכך אל שני מחוזות הפריפריה שהזכרתי. אני מבקש לציין כ׳ למרות ההאטה הקיימת במערכת ההשכלה הגבוהה בשנים האחרונות, מספר הלומדים במחוז הצפון גדל כמעט פי-שלושה בהשוואה לתחילת העשור הקודם, פי-שלושה בהשוואה לתחילת העשור הקודם, בעיקר כפועל יוצא של הרחבת התוכניות הקיימות במכללות האקדמיות בצפון ופתיחת תוכניות לימודים חדשות. חבר הכנסת יונה, מעבר לתקצוב ופיתוח מערך המכללות האקדמיות בפריפריה והאוניברסיטה הפתוחה, במסגרת התוכנית הרב-שנתית מקצה ות"ת תקציבים ישירים נוספים לקידום מוסדות וסטודנטים מהפריפריה. אני מבקש לציין את הדוגמאות הבאות: תוכנית "הישגים", זו תוכנית המיועדת להנגשת ההשכלה הגבוהה לצעירים מיישובי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, ובמסגרתה ניתן ייעוץ והכוון ללימודים אקדמיים על-ידי רכזים ייעודיים לנושא. נוסף על כך, החל משנת תשע"ו פועלת התוכנית "הישגים להיי-טק", המיועדת לעידוד ותמיכה בצעירים מהפריפריה בלימודי הנדסה ומדעים במוסדות האקדמיים המובילים בישראל. עדיפות בהקצאת מכסות סטודנטים למוסדות בפריפריה ניתנה הן במהלך החומש האחרון והן לחמש השנים הקרובות, על מנת לסייע בהתפתחות האקדמית והכלכלית של מכללות אלה.

קיימת גם תמיכה משמעותית לליווי סטודנטים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך במכללות ולמכללות בפריפריה לשם צמצום נשירה ורכישת תואר איכותי. אני מבקש גם לציין כי מודל זה מתואם עם התאחדות הסטודנטים הארצית.

גם קרן הסיוע ואני שכחתי לפרט, ועשיתי את זה בשבוע שעבר בהרחבה, ובניית מעונות סטודנטים באזור הפריפריה. על כל פנים, לסיכום הדברים, יש השקעה עצומה של הממשלה, ורואים גם תוצאות בשטח בעניין הזה. ומאחר שהדבר הזה מקבל ביטוי ויש גם תוצאות טובות, אני מבקש מחברי הכנסת לדחות את הבקשה, בעצם לכפות לפי החוק על המועצה להשכלה גבוהה לפעול כך, כי זה לא נהוג להתנהג כך עם המועצה להשכלה גבוהה. תודה, חברים. אני מבקש להוריד את הצעת החוק, להתנגד לה. תודה רבה לסגן השר. המציע, חבר הכנסת יוסי יונה, מבקש את שלוש דקותיו כדי לנסות ולשכנע אותנו בכל זאת לתמוך בהצעת החוק. פרופסור יוסי יונה, לרשותך שלוש דקות.

בוא נאמר כך: אני די משוכנע שלא יעלה בידי לשכנע אתכם, לשנות את עמדתה של הקואליציה ולהצביע בעד החוק הזה. אבל אני רוצה לומר כמה דברים לגבי התהליך, של בוא נאמר, היעדר הזדמנות אפילו לשכנע. ולמה אני מתכוון? ועדת השרים לענייני חקיקה, עד כמה שידיעתי משגת, התכנסה לה, במשך חצי שעה, 40 דקות, ודנה ב-39 הצעות חוק. עכשיו, אני מבקש מכם, חברות וחברי הכנסת: מה מידת הרצינות שוועדת השרים לענייני חקיקה גילתה ביחס להצעות החוק שעמדו לפניה? רצינות

אתה מבין שזה היה נכון גם אם היא הייתה תומכת בהצעת החוק.

אתה מבין שזה היה נכון גם אם היא הייתה תומכת בהצעת החוק. אם היא הייתה תומכת בהצעת החוק, מסתבר שהיא הייתה באה עם ידע מוקדם מאוד עשיר ומפורט.

מה יצביעו יוצאי מרוקו ותוניס, אני תוהה, אני תוהה, עיסאווי פריג'. אני תוהה מה יצביעו. והצעת החוק הזאת, היא לא באה רק לעיירות הפיתוח, ליוצאי מרוקו וליוצאי תוניס, היא באה כדי לקדם את האינטרסים של הפריפריה החברתית והגיאוגרפית, שזה כולל יוצאי חבר המדינות, זה כולל יוצאי אתיופיה, זה כולל שכונות, זה כולל אוכלוסייה ערבית וכולל את כל התושבים שנמצאים באשכולות הנמוכים של החברה הישראלית. אדוני סגן שר החינוך, העובדות שהצגת בפני כלל אינן עומדות בהלימה עם הממצאים שמרכז המידע והמחקר של הכנסת הביא בפנינו רק לפני שבוע. אז או שאכן עשיתם מאמצים גדולים ומשרד החינוך לא יודע איך לעשות את העבודה, או שאין מספיק משאבים לעשות את העבודה. אני חוזר ואומר: הצעת החוק הזאת באה מתוך נקודת מבט, היא באה מתוך עמדה שרוצה לחזק את החברה הישראלית כחברה סולידרית, היא באה לחזק את החברה הישראלית כך שלא יהיה מצב שבו תהיה חלוקה נוקשה של אדונים ושל משרתים, שלא תהיה חלוקה נוקשה בחלוקת ההזדמנויות בין השכבות המוחלשות של החברה הישראלית לבין השכבות החזקות שלה. הסירוב והצבעת חברי הקואליציה נגד הצעת החוק הזאת הם למעשה הצבעה בעד המשך הסגרגציה המעמדית,

הגיאוגרפית, של החברה הישראלית.

בעודכם מדברים גבוהה-גבוהה על דאגתכם הכנה והעמוקה לפריפריה, הרי כאשר אנחנו מתעמתים עם סוגיה ספציפית, סוגיה קונקרטית,

אתם מוצאים לנכון כל פעם להצביע נגד. אם כי אני רוצה לומר, באופן חד-משמעי,

אבל את העשר דקות האלה משכת עוד שתי דקות,

הצבעה אנטי-סולידרית והצבעה אנטי-שוויונית. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת יוסי יונה. לבקשת 25 מחברי הבית היקרים כאן, אנחנו נקיים הצבעה שמית על הצעת החוק. גברתי מזכירת הכנסת תקרא בשמות חברי הכנסת. בבקשה (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף,

טלב אבו עראר,

יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה,

מיכאל אורן, אינו נוכח דוד אזולאי,

ישראל אייכלר,

רוברט אילטוב, אינו נוכח אלי אלאלוף, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, נגד דוד אמסלם,

אופיר אקוניס,

גלעד ארדן,

אורי אריאל, נגד יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין, נגד זוהיר בהלול, אינו נוכח נאוה בוקר,

דוד ביטן,

מיכל בירן,

מירב בן ארי, נגד אלי בן-דהן,

יואב בן צור,

איל בן ראובן, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח יחיאל חיליק בר,

איתן ברושי,

עמר בר-לב, בעד ענת ברקו, נגד יוסף ג'בארין,

יגאל גואטה,

באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון,

זהבה גלאון, בעד יהודה גליק,

יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, בעד משה גפני,

יעל גרמן,

אבי דיכטר, אינו נוכח צחי הנגבי,

יצחק הרצוג,

שרן השכל, נגד יצחק וקנין,

מכלוף מיקי זוהר,

חנין זועבי, בעד

זחאלקה, בעד תמר זנדברג, בעד עבד אל חכים חאג' יחיא, בעד ציפי חוטובלי, נגד אורן אסף חזן, אינו נוכח דב חנין, בעד אכרם חסון,

יואל חסון,

אחמד טיבי, אינו נוכח מנואל טרכטנברג,

מרדכי יוגב,

יוסי יונה, בעד שלי יחימוביץ,

חיים ילין, אינו נוכח איתן כבל, אינו נוכח אלי כהן, נגד יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח יעל כהן-פארן,

חיים כץ, נגד ישראל כץ,

עליזה לביא, אינה נוכחת ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס,

ז'קי לוי, אינו נוכח מיקי לוי, בעד יריב לוין,

יעקב ליצמן,

סופה לנדבר, נגד יאיר לפיד, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי,

ירון מזוז, נגד מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי,

אורי מקלב,

יעקב מרגי,

אראל מרגלית,

אברהם נגוסה,

איילת נחמיאס ורבין,

בנימין נתניהו, אינו נוכח קסניה סבטלובה, בעד רויטל סויד, בעד ניסן סלומינסקי,

בצלאל סמוטריץ,

אוסאמה סעדי,

איימן עודה, אינו נוכח רחל עזריה, נגד חמד עמאר,

רועי פולקמן, נגד

נגד טלי פלוסקוב,

יעקב פרי,

עיסאווי פריג' בעד עמיר פרץ, אינו נוכח

יואב קיש,

איוב קרא,

מירי רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל,

יואל רזבוזוב, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת יובל שטייניץ, אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו נוכח נחמן שי, בעד עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי,

סתיו שפיר, בעד איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, בעד גברתי המזכירה תקרא,

בשמות חברי הכנסת שלא נכחו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) מיכאל אורן, אינו נוכח רוברט אילטוב, אינו נוכח אלי אלאלוף, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת יעקב אשר, אינו נוכח זוהיר בהלול, אינו נוכח איל בן ראובן, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח באסל גטאס, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת אבי דיכטר, אינו נוכח אורן אסף חזן, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח חיים ילין, אינו נוכח איתן כבל, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח עליזה לביא, אינה נוכחת ציפי לבני, אינה נוכחת ז'קי לוי, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח מרב מיכאלי, בעד יוליה מלינובסקי,

בנימין נתניהו, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יעקב פרי, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח מירי רגב, אינה נוכחת יואל רזבוזוב, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת יובל שטייניץ, אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו נוכח עפר שלח, אינו נוכח

אינה נוכחת חברים, האם יש מישהו באולם שלא הצביע?

(קוראת בשם חבר הכנסת) אחמד טיבי, בעד עוד מישהו? תמה ההצבעה. גברתי תספור, בבקשה, את הקולות.

ההצבעה: 39 בעד, 49 נגד. ההצעה לא התקבלה

וירדה מסדר-היום.

הצעות לסדר-היום בנושא: ירידת ירושלים בירת ישראל בדירוג הלמ"ס מהאשכול הרביעי לשלישי,

ראשון הדוברים חבר הכנסת נחמן שי. חבר הכנסת נחמן שי, אדוני

כן, אדוני, עד שלוש דקות לרשותך.

גברתי היושבת בראש, תודה רבה, חברי חברי הכנסת, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה דירוג שהוא מאוד חשוב, את הדירוג החברתי-כלכלי של יישובי ישראל. אני הייתי סקרן פעמיים, פעם אחת לגבי היישוב שלי, מבשרת-ציון, מבשרת-ירושלים, ופעם שנייה לגבי ירושלים, בירת ישראל, שהיא העיר היקרה לי ביותר, ושבכנסת הזאת, יחד עם עוד חמישה חברי כנסת, אנחנו מובילים את השדולה למען ירושלים. היא לא רק בירת ישראל, היא עיר חשובה בקנה מידה עולמי. והנה קרה לנו אירוע חשוב, ירד הדירוג הסוציו-אקונומי של ירושלים מ-4 ל-3, שלום, כבוד השר. ירד הדירוג הסוציו-אקונומי של ירושלים מאשכול 4 לאשכול 3. מה זה אומר, בעצם? זה אומר שירושלים נעשית יותר ויותר ענייה. בעיר הזאת מתרכזת אוכלוסייה ממגזרים שונים: המגזר הערבי, המגזר החרדי, המגזר הפריפריאלי, קבוצות שונות שמתקבצות למאסה ואומרות: אנחנו עניים, העיר הזאת, 60% מהאוכלוסייה שלה מתחת לקו העוני. בישראל זה 30%, בירושלים, 60%. עכשיו, עוד הייתה תגובה משונה מסוימת שאמרה שראש עיריית ירושלים הביע "סיפוק" או "שמחה", במירכאות, על הדירוג, כי עכשיו הוא יקבל הקצבות לאומיות, ממלכתיות, יותר גדולות לטובת העיר. אז הוא עצמו טרח להכחיש את זה מכול וכול בשיחה אתי ובשיחה עם חברים, הוא אמר: אני לא הבעתי את שמחתי, אל תחששו, אני הלוא משקיע כל מה שאני יכול. אין לי סיבה לא להאמין לו,

אבל יצא עקום ללא ספק. אבל מעבר לכך, מה אני רוצה מהבית הזה, לעזאזל? אנחנו אומרים את זה פעם אחת ביום ירושלים, אנחנו אומרים את זה לאורך השנה כולה: ירושלים היא בירת ישראל, והיא זקוקה למשאבים בסדר גודל שונה מכל עיר אחרת בישראל, אפילו לא כמו העיר ערד, שגברתי עמדה בראשה בשעתו.

כי בכל זאת ירושלים היא ירושלים. אנחנו נאבקים על הר-הבית, אנחנו נאבקים על הכותל, אנחנו נאבקים על המקומות הקדושים, אנחנו מסבירים שירושלים לא ניתנת לחלוקה, אבל תיכנסו פנימה, ממשלת ישראל, לתוך העיר ירושלים ותבדקו איך אפשר להציל אותה. אוכלוסייה מבוססת עוזבת אותה, אוכלוסייה שיכולה לשאת אותה על גבה, איננה, הממשלה משקיעה, אבל הרחק מהצרכים. אנחנו רוצים שבירושלים תוסיף השנה הממשלה מיליארד שקל לתקציב. מיליארד שקל. בתוך התקנה הזאת, ירושלים, ובדרכים אחרות. מיליארד שקל, גם כדי לאזן הוצאות נוספות וגם כדי להחזיר אותה ולהעלות אותה בדירוג שלה. כי עיר שנכשלת וכושלת, אף אחד לא רוצה לגור בה. תודה רבה, גברתי. תודה רבה, חבר הכנסת נחמן שי. חברת הכנסת רחל עזריה, בבקשה. עד שלוש דקות, גברתי. כבוד היושב-ראש, כבוד השר,

חברי וחברותי חברי הכנסת, ירושלים ירדה בדירוג הלמ"ס, ואני מאוד שמחה לשמוע שראש העיר חזר בו מהשמחה שהוא הפגין סביב העניין הזה בגלל התקציבים. אני רוצה לומר משהו שאני חושבת שצריך לשבת לכל אחד מאתנו בראש איפשהו. ירושלים מתמודדת עם כל האתגרים של החברה הישראלית בעצימות גבוהה.

יש לנו בירושלים את האוכלוסיות המגוונות, יש לנו בירושלים את הקושי גם בבנייה, כיוון שיש כל מיני מגבלות. באמת, בירושלים כל האתגרים מגיעים מהר מאוד. אם במקומות אחרים בארץ אפשר להתעלם מזה שיש חרדים ויש אוכלוסייה ערבית, בירושלים זה חלק מהמרחב של העיר. לכן אני חושבת שהניסיון לחפש את הפתרונות ולעבוד כדי לחזק את ירושלים צריך להיות אתגר שכל אזרחי מדינת ישראל מבינים שצריך לעשות אותו, כדי לאפשר בסופו של דבר את הפתרון כשהאתגרים האלה יגיעו למקומות אחרים בארץ. בשנים האחרונות, בשנים שנמדדו, שבהן ירדה ירושלים בדירוג הלמ"ס, המדינה השקיעה בהתחלה 186 מיליון שקלים, והתקציב גדל לחצי מיליארד שקלים. זה בעצם אומר שהפתרון שפשוט נוסיף כסף כל פעם ככל שהמשולש נפתח, ככל שהצדדים גדלים, בעיני זה לא פתרון. אני חושבת שאנחנו צריכים לחשוב מה הם פתרונות העומק. אם האתגרים האלה יגיעו למקומות אחרים במדינה, זה לא שיהיה מקום אחר לשפוך כסף. הייתי רוצה שנקיים דיון בדיוק על מה הפתרונות האפשריים, כשאני חושבת שאלו פתרונות שבשיתוף פעולה עם המדינה הם יכולים לעבוד יפה מאוד. קודם כול, צריך לבנות. כדי שיהיו אוכלוסיות חזקות וכדי שצעירים יישארו בעיר, היה גל שאני קניתי בו דירה, אני עוד מהדור ההוא, אני בת 38 39. הצעירים יותר לא יכולים לקנות, לא נבנה כמעט שום דבר בירושלים. עכשיו יש את מורדות-ארנונה, אבל זה בעצם המקום היחיד. אין בנייה בירושלים כבר הרבה מאוד שנים, והגיע הזמן להפסיק את העניין ולהתחיל לבנות דירות בגדלים מגוונים, לאפשר לאנשים לחיות. הדבר השני זה יצירת מקומות עבודה. הגענו למצב טוב, אנשים רוצים לגור בירושלים. אם לפני שמונה-תשע שנים אנשים לא רצו לגור בעיר הזאת, אנשים רוצים, הם פשוט לא מצליחים. בגלל הדיור, זה נושא אחד, והנושא השני זה מקומות עבודה. יש לירושלים הרבה מאוד הזדמנויות גדולות שעומדות לפתחה. האחת זה נושא של תיירות: אם בעבר תיירים הוציאו הרבה יותר כסף בירושלים מאשר באזור המרכז, היום המצב התהפך, ההוצאה הכספית של תיירים בירושלים היא מינימלית, מספר הלילות הוא קטן יחסית לאחוז הזמן שהם שוהים בארץ, הרבה אנשים מגיעים לביקור יומי בירושלים ולא נשארים בירושלים, וזאת עבודה שאנחנו יכולים לעשות בשיתוף פעולה כדי לאפשר לתיירים להגיע. אגב, מהפכה משמעותית שעשו בתל-אביב, פשוט שינו את כל הקונספט והביאו קבוצות תיירות שעד אז לא הגיעו לתל-אביב,

משהו דומה צריך לעשות בירושלים. הנושא הנוסף זה הנושא של ההיי-טק. ירושלים דורגה כמקום שיש בו חממה מאוד משמעותית לסטרט-אפים, העניין הוא שהסטרט-אפים לא מצליחים להגיע לשלב הבא, הם לא מצליחים לקבל את המענקים, כי הם מאוד מאוד קטנים. הם לא מצליחים להיכנס לתוך קהילת ההיי-טק המשמעותית. נא לסכם.

והדבר האחרון זה שצריך לשתף פעולה בין המגזרים. אם יש דבר אחד שכל המגזרים בירושלים, נושא אחד שבטוח חשוב להם זה היכולת להתפרנס בכבוד ולחיות בעיר לא ענייה. ובדבר הזה צריך לעבוד בשיתוף פעולה גם עם חרדים שרוצים לצאת לשוק העבודה וגם עם תושבי מזרח העיר. אני חושבת שבבית הזה אנחנו יכולים לקיים דיון, יחד עם הנהגת העיר ירושלים, על איך אנחנו גורמים לכך שירושלים תעלה בדירוג הסוציו-אקונומי, ולא כל פעם תבוא ותאמר: אנחנו צריכים עוד כסף. כי בסופו של דבר אנחנו רואים שזה לא הפתרון, זה עוזר לרגע, אבל לטווח הארוך צריך עבודה הרבה יותר עמוקה.

תודה רבה לחברת הכנסת רחל עזריה. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, בבקשה. אם אני לא טועה, זו ההצעה הראשונה שלך.

אז ברכות. אנחנו יחד ממועצת העיר ירושלים. מאותו הכפר. בבקשה. עד שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש,

אדוני השר זאב אלקין, ירושלים ענייה, זה לא סוד. ומי שהופתע מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה צריך רק לשאול את עצמו. מי שמכיר את ירושלים, וכאחד שגר בירושלים, יודע שהיא ענייה. אנשים עניים באו לגור בירושלים עוד לפני קום המדינה. הם בנו שכונות וחיו בעוני. לא רק בעוני, אלא ברעב. מדובר ברובם באנשי היישוב הישן ובמשפחות רבות מבני העדה הספרדית. משפחות של בני תורה ומשפחות ספרדיות נודעות. ירושלים חייבת להן חוב עולמי. הן באו לכאן בזמן שאף אחד לא רצה לבוא לכאן, ואנחנו חייבים להם תודה. אדוני היושב-ראש, זה שירושלים ענייה זה לא סיבה להעלות את ירושלים על ראש שמחתנו. היינו שמחים אם היו מתגוררים בה גם אנשים בעלי אמצעים. לצערנו, דווקא בעלי היכולת נוטשים את העיר, וזו עובדה.

וכאן יש אבל גדול: זו תהיה טעות גדולה לבוא ו"להאשים" את העניים בירושלים ואת בני התורה בירושלים. כי בזכותם ירושלים קיימת. זה יופייה של ירושלים וזה ייחודה של העיר. כבר כתוב בגמרא: היזהרו בבני עניים, שמהם תצא תורה. היזהרו בעמלי תורה, שבזכותם העולם קיים. מהדוכן הזה אני מבקש להביע את מלוא ההערכה לאותן משפחות שחיות בעוני, כאן, בירושלים. חלקן עושות זאת מאונס, לא נתנו להן הזדמנות אחרת, הפנו להן עורף.

חלקם עושים זאת, נכון, מבחירה. הם מעדיפים את חיי הרוח על החומר. אפשר ורק צריך להצדיע להם על כך. תרשו לי, הערה: אחת הסיבות שגרמו להורדת ירושלים מהאשכול הרביעי לשלישי היא הכללת נושאים כמו בגרויות בכלל הפרמטרים.

לכפור בשיקול הדעת של מי שקבע את זה. לא הבגרויות יקבעו את מעמדה של ירושלים, אלא דווקא אנשי הרוח, האנשים ששומרים על המסורת היהודית, שלפעמים אין להם הבגרות שהלמ"ס דורשת מהם, אבל הם שומרים על ייחודה וכבודה של ירושלים. אבל זה במאמר סגור. אדוני השר, הייתי עד לפני שבוע חבר מועצת העיר בירושלים. אני מכיר את פועלו של ראש העיר ניר ברקת למען העיר. אני יודע גם כמה אתה, כשר לענייני ירושלים, קשוב לצורכי העיר. אני שמח שהתקופה העכורה שהפריעה להתפתחות העיר חלפה מן העולם. אני בטוח שכעת, בכוחות משותפים, תרשום העיר תנופה. הציפיות ממך הן גדולות, דווקא משום שזה עתה. אני קורא מכאן לממשלה להפנות משאבים מופלגים לעיר ירושלים. זו העיר היחידה בעולם, אין עוד ירושלים. אני מקווה שכולם יבינו שרק נושאים יהודיים הם שיקדמו את העיר הקדושה בעולם, ואני מבקש לקיים דיון בנושא.

תודה רבה, אדוני. רק הערה קטנה, ברשותך: גם אם רשום אצלך בנאום "אדוני היושב-ראש", אז תפנה שמאלה, יש לנו שתי נשים שממלאות תפקיד של סגן היושב-ראש,

נכון.

ושוב, בהצלחה, כמובן. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. מותר לו בפעם הראשונה.

אני בגלל זה לא הפרעתי לו בזמן הנאום, אלא אמרתי את זה אחרי.

עד שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, גברתי. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, בתחילת דברי, חבר הכנסת מלכיאלי, אני רוצה לברך אותך על ההגעה לבית הזה, הרבה עבודה, זה לא פשוט. יש לך ניסיון פרלמנטרי פוליטי, אני משוכנע שבחוכמתך כי רבה, ועם הניסיון שצברת למרות גילך הצעיר, תוכל לתרום לבית הזה. ברוך הבא ובהצלחה.

גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, ירושלים ענייה יותר, ועתידה הכלכלי, חברים, אינו צופה לה טובות. כך עולה מהנתונים החדשים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ואני לא יודע, אמר חברי נחמן שי, אני מוכן לקבל את זה, אבל לאחרונה הוגדרה ירושלים באשכול סוציו-אקונומי 3, וראש העיר צהל ושמח. אני לא מסכים עם שמחתו, ואני מקבל את מה שאמר חברי שי, חבר הכנסת נחמן שי, שהוא לא שמח, אבל אני יכול להבין אותו: הוא פשוט יקבל יותר תקציבים, זה הכול. פשוט יקבל יותר תקציבים. ולצערי, תקציב המדינה הדו-שנתי, ומכאן הדאגה שלי, אדוני השר, אני מפנה את תשומת לבך, אינו מבשר טובות לירושלים. ונראה כי שר האוצר, בגלל יריבות אישית, שאני לא מבין אותה, ואולי כאן חברי סיעתו, שני חברי, חברת הכנסת עזריה וחבר הכנסת פולקמן, ינסו ליישר את ההדורים, כי בסוף, מי שנפגע זה העיר ירושלים, אין פה בכלל ספק, בעניין הזה, דילג מעל תקצוב בירת ישראל והפקיר את תושביה וילדיה. אין תקצוב, בתקציב הדו-שנתי, לתקציב ירושלים. אני אברך אם אני אמצא משהו כזה. ירושלים לא רק ענייה יותר, מה זה נגמר כבר? היא גם חסרה אלפי כיתות לימוד. אני לא מוותר על ירושלים, ואני בטוח שרבים מחברי בבניין הזה לא יוותרו גם הם על ירושלים, הן קואליציה והן אופוזיציה, זו בירת מדינת העם היהודי. כל חיי אני נושם וחושב וחי ירושלים. שר האוצר, אני פונה אליך: תדלג על האינטריגות האישיות, ותדבר עם ראש העיר ואנשי צוותו, מה אנחנו כממשלה, מה אנחנו כמדינה, יכולים לעזור לבירתה של מדינת ישראל, לבירתו של העם היהודי. חצי דקה,

כי אני מוסיפה לך חצי דקה, כי בירכת בזמן הנאום.

אני מאוד מודה לך, גברתי. אז אני מביאה את זה בחשבון. אני משוכנע שגם לכם, כמו לי, כואב לראות את מצבה של ירושלים, המחסור הגדול בתקצוב תחת הממשלה הזאת. הייתי בצד השני, ואני יודע שהעברנו כמעט 480 מיליון שקל, בשנת 2014, לעיר ירושלים. אני יודע כמה אתה, אדוני השר, בשנה הקודמת, כשהיה לך, היית רק בכובע אחד, כשר לענייני ירושלים, עשית מאמצים ודילגת בין ראש העיר לבין שר האוצר,

שני כובעים. על שני כובעים. עוד לפני שפיטרו אותי ממשרד הקליטה.

אז אני מתנצל. פיטרו, אדוני השר. אז בתפקידך בשני כובעים, אדרבה ואדרבה, כי הקדשת לעיר ירושלים זמן, ואני יודע שהקדשת תשומת לב מיוחדת לעיר העתיקה, ותבורך על כך. אין לנו שום כוונה לאבד את העיר הזאת, וגם עכשיו, למרות,

אני אבקש לסכם. בבקשה, אדוני. לא שמעתי מה חברת שלי יחימוביץ אמרה על, לא שמעתי מה אמרת.

הוא אמר: זה כי פיטרו אותי, אז אמרתי שחשבתי שהוא עזב מרצונו. את רואה: היה שווה, אז הוא אמר שהוא פוטר מרצונו. היה שווה להתעכב. לא מרצונו, בהסכמה.

אני מבקש שבסוף הדיון, וגם ככה מתואם,

עם חברי חברי הכנסת הירושלמים, שלבנו יוצא אל העיר הזאת, אני מניח שגם האחרים, להמשיך את הדיון בוועדת הכספים, יחד עם השר לענייני ירושלים, בנוכחות ראש העיר. אנחנו, הממשלה, חייבים להתעורר. ואדוני השר, אני אגיד לך למה כספים. כי אם לא נשים את זה בכספים ונגיד: אם לא תעבירו כספים לעיר ירושלים לא נעביר, אבל הם צריכים תוכנית אמיתית,

תאמיני לי,

תאמיני לי, אנחנו, שילך לוועדת הכנסת. מניסיון קודם, כשזה הגיע לוועדת הכספים, היה כסף. ואם לא יגיע לוועדת הכספים, חבל על המאמץ.

תודה רבה לחבר הכנסת מיקי לוי. חבר הכנסת משה גפני. כן, בהחלט. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה, גברתי. כן, הוא ביקש להחליף. עד שלוש דקות, גברתי, לרשותך. תודה, גברתי היושבת-ראש, לדבר על עוני תמיד זה כואב, ולדעת שעיר חשובה כמו העיר ירושלים ירדה במדרג של האשכולות, ובעצם זה ביטוי לעלייה בעוני שקיים בעיר, זה תמיד כואב, כי לחיות מתחת לקו העוני, לחיות בעוני ובדוחק, זו בעיה שמגיעה ומחלחלת לתוך הנפש של כל אדם שאכפת לו מבני-אדם. אבל אי-אפשר לדבר על העוני בעיר ירושלים בלי להזכיר את רמת העוני הגבוהה והכפולה ממה שדובר עליו עד עכשיו בעיר ירושלים המזרחית, שנמצאת תחת כיבוש משנת 1967. ויש אחריות למדינת ישראל לתושבים, אפילו כרשות כובשת. כאשר אחוז העוני בעיר ירושלים המזרחית מגיע, בין האוכלוסייה הפלסטינית, ל-82% ב-2014, וזה ממשיך לעלות, זאת אומרת, כל התושבים הפלסטינים של העיר ירושלים המזרחית, אפשר להגיד היום שחיים מתחת לקו העוני. זה אומר שכל הילדים, גם כן, בירושלים המזרחית חיים מתחת לקו העוני. אף אחד לא הזכיר את זה מעל הבמה, אף אחד לא דאג להגיד שעומק העוני בין התושבים הפלסטינים הוא הרבה יותר חזק. עובדה, כאשר הופעלו תוכניות להרים את האנשים שחיים מתחת לקו העוני במדינת ישראל מעל לקו העוני, האחוז של היהודים שעלו מעל לקו העוני היה הרבה יותר גדול משל הערבים העניים שעלו מעל לקו העוני. זאת אומרת, העוני בתוך האוכלוסיות הערביות, כולל האוכלוסייה הפלסטינית במזרח-ירושלים, הוא לא רק יותר רחב, אלא יותר עמוק. האם יש תוכנית ברורה איך לשפר את המצב בירושלים, בירת מדינת ישראל, ובירושלים המזרחית, שתחת הכיבוש? אני לא חושבת שיש, אף שהחוק הבין-לאומי אומר בצורה הכי ברורה שכל עוד הרשות הכובשת קיימת היא אחראית לרווחת התושבים הקיימים, אם זה בענייני חינוך, אם זה בענייני שירותי רווחה, אם זה במאבק בכל מיני תופעות חברתיות אחרות, כולל המאבק בעוני, ומתן אופציות לעבודה, כדי שהאנשים יתפרנסו בכבוד. אני קוראת לכולם ללכת פעם אחת ללשכת התעסוקה שמשרתת את התושבים בירושלים המזרחית, ולראות איך אנשים צריכים להגיע בשלוש בבוקר, לעמוד בתור שם, שנראה כמו מחסום, כמו אני לא יודעת מה, ולחכות בתור שעות, תוך השפלות, כי הם מחפשים פתרון לעניין האבטלה שלהם. אלה לא אנשים שטוב להם לחיות תחת, נא לסיים,

קו העוני. אבל אי-אפשר להמשיך להתייחס אליהם בצורה כזאת.

תודה רבה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חבר הכנסת משה גפני, בבקשה, אדוני. ישיב לנו השר לירושלים ומורשת חבר הכנסת זאב אלקין. בבקשה, אדוני, גם לרשותך עד שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, כבוד השר לענייני ירושלים, יש ויכוח, ויכוח פוליטי, אם יש צורך להמשיך להחזיק בכל יהודה ושומרון, וכמובן ירושלים, תחת שלטון ישראלי, ויש כאלה שטוענים שצריך חלק מהאזור הזה להחזיר, או להקים מדינה פלסטינית.

ואני דווקא פונה אליך, השר לענייני ירושלים, עמדתך ברורה, ואני לא מתווכח בכלל, ברור שזה צריך להיות תחת ריבונות ישראלית, וברור שזה צריך להיות חלק ממדינת ישראל. אתם הייתם צריכים להיות הראשונים שלא לתת לביזיון הזה לקרות.

מדובר על מציאות שבה עיר הבירה של מדינת ישראל, שלא לדבר על מקום הקודש והמקדש, שעיני כל ישראל נשואות למקום הזה, לתת שתהיה כזאת פגיעה מבחינה כלכלית בתושבים, אז אני לא יודע מה נעשה בציבור הערבי במזרח ירושלים, אבל אם מדינת ישראל לא יודעת להחזיק את זה,

אין מציאות כזאת, שאתה אומר: אני מחזיק את זה, ואני חושב שאתה צודק, שאתה לא יודע להחזיק כלכלית את התושבים. אז זה לגבי הפלסטינים או הערבים, במקרה הזה זה לא פלסטינים, כי הם תושבי מדינת ישראל הרגילים, יש להם תעודות,

אני לא נכנס למינוחים,

להיכנס לזה, אני רוצה לדבר רק כלכלית. שלא לדבר על התושבים החרדים. התושבים החרדים, לא נעשה דבר וחצי דבר כדי שהם יוכלו להתפרנס בכבוד. דבר וחצי דבר. אתה משכנע אותו, חבר הכנסת נחמן שי, שהוא לא יחזיק את,? אתה, השר אלקין, מחזיק עדיין הצעת חוק שנועדה לתת העדפה מתקנת לחרדים, כדי שיוכל להתפרנס, כדי שיוכל להגיע למקום, אנשים יוכלו לבוא בעקבותיו. זה עומד לקריאה שנייה ושלישית, אתה רוצה שם, ואתה צודק מבחינת הטיעון הפורמלי, אבל בינתיים לא נעשה כלום. לגבי כל האחרים נעשה, לגבי החרדים, לא. שמישהו יגיד לי, השר לענייני ירושלים, תגיד לי למה הילדים בירושלים,

לומדים במקומות לא ראויים? למה? למה בא אלי ראש עיריית ירושלים ואומר לי: חסר לי 2,000,

הוא מדבר במונחים, אני לא יודע, זה נראה כמו ארצות-הברית. 3,000. למה? למה הילדים האלה לומדים במקומות האלה? למה לא בנו להם?

בושה למדינת ישראל.

למה זה בושה? אני לא מדבר מדינית, לא מדבר ביטחונית, לא מדבר שום דבר. אני אומר שעיני כל העולם נשואות לירושלים, עיר הבירה של מדינת ישראל, ששם גרים ערבים ויהודים, ודתיים, וחרדים, וחילונים, וימין ושמאל, והדירוג הסוציו-אקונומי שלהם יורד. נא לסיים, אדוני. היה צריך לעלות. הרי, איך מסתכלים עלינו? הרי אם הנושא הזה צריך להיות באיזושהי מדינה באסיה, או באירופה, או באפריקה, עיר הבירה של מדינת ישראל, ירד שם הדירוג, שם חיים כולם. כל הממשלות לא עשו כלום בעניין הזה. תודה רבה לחבר הכנסת משה גפני. כאמור, ישיב לנו השר לירושלים ומורשת, השר להגנת הסביבה, חבר הכנסת זאב אלקין. אז אתה תעשה בוועדת הכספים. לעזור ואף אחד לא עוזר, מה קרה לך.

שהדיון יהיה בוועדת הכספים. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, התלבטתי כשחשבתי איך אני עונה על ההצעה לסדר של החברים כאן, כי כעיקרון יכולתי לעשות לעצמי חיים מאוד מאוד קלים,

יכולתי ללכת לכותרת המאוד-ברורה של המדד,

אף אחד מכם לא התייחס לזה, אבל המדד הזה מתייחס לנתוני שנת 2013,

ולהגיד,

מאז 2013 הממשלה השקיעה כך וכך וכך וכך, והכול יהיה מצוין. אבל היות שאני מאוד מכבד את חברי הכנסת שהציעו כאן את ההצעה לסדר, ואני יודע שמדובר באנשים שעוסקים בירושלים לא רק לרגע כי אז יש כותרת טובה בעיתון, החלטתי לנסות להיות קצת יותר רציני ולנסות יחד אתכם להבין מה בדיוק קרה כאן ולמה, וכמובן אחר כך איך להתמודד עם זה. קודם כול, ואפילו,

בחרתי להיעזר בצורה לא פורמלית במכון מחקר שגם מלווה אותנו שנים בעבודה שלנו כמשרד ירושלים בירושלים, וזה מכון ירושלים, שהוא אולי הגוף הכי מקצועי שיש היום בעניין הזה. וקודם כול, הערה ראשונה שאני רוצה להעיר, שכדאי שכולנו ניקח אותה לתשומת לבנו: כל חברי הכנסת שהתייחסו לכותרת הזאת שיצאה לתקשורת: דבר ראשון, בשלב זה עוד אי-אפשר לנתח נכון מה המשמעות של הירידה במדד, מסיבה מאוד פשוטה, הלמ"ס פרסם את הרשימה אבל לא פרסם בדיוק את הפרמטרים השונים שהשתנו מנקודה לנקודה בכל הערים השונות. ולכן כל מי שהיום רץ ומסיק מסקנות וממהר להגיד שזה בגלל א' או בגלל ב' או בגלל ג', מדבר על סמך התרשמות בלבד. קצת סבלנות. הלמ"ס אמור,

לפרסם את מה שעומד מאחורי הרשימה היבשה, ואז אנחנו נהיה הרבה יותר חכמים ונבין מה השינוי. אבל כבר עכשיו כדאי לשים לב לכמה דברים שנדמה לי שבאף פרסום על השינוי הזה בנתוני ירושלים לא שמו אליהם לב, שאני חושב שהם מאוד מעניינים. קודם כול, כדאי לשים לב ששיטת החישוב הפעם הייתה שונה מאוד משיטות החישוב בפעמים הקודמות, ולכן יש בכלל שאלה עד כמה אפשר להשוות ולדבר כאן על שינוי ברור. אני אביא לכם כמה דוגמאות. למעשה, הדירוג הקודם נבחר על סמך מפקד אוכלוסייה וסקר ותשובות שנתנו האנשים, והדירוג הזה, ואגב, מכאן מדובר על כך שכך יהיו כל הדירוגים הבאים, נבנה על סמך נתונים שהעבירו משרדי הממשלה השונים.

הוא לא בנוי על הערכה עצמית אלא בנוי על נתונים יבשים, וזה נכון מאוד שזו השיטה שעברו לעבוד על-פיה, כי כך נוכל באמת להשוות מדד למדד והנתונים יהיו הרבה יותר מסודרים.

כמה שינויים ספציפיים שנעשו כהחלטת למ"ס בשיטת הדירוג, ומיד תבינו איך זה יכול להשפיע על ירושלים גם אם לא השתנתה, אף לא בשקל אחד, לא לכאן ולא לשם, רמת החיים כאן.

הוחלט לתת אחוז מסוים בדירוג למשפחות עם ארבעה ילדים ויותר.

ברור לכם שזה דרמטי לגבי ירושלים, חבר הכנסת מיקי לוי, אתה מכיר את ירושלים, גם חברי כנסת אחרים שדיברו. ברגע שאומרים שאתה עולה בדירוג, המשמעות של עולה היא יורד, כי הראשון הוא הכי עני. ואם יש יותר משפחות עם ארבעה ילדים בהשוואה לרשות אחרת, אז מקפיצים אותך למעלה, וברור שרק השינוי הזה יכול להקפיץ את ירושלים לא באשכול אחד, מ-4 ל-3, אלא אפילו מ-4 ל-2 או מ-4 ל-1. אני מופתע שככה זה שינה, אני לא יודע להגיד לכם מה בדיוק השקלול של זה, כי למ"ס עוד לא פרסם את הנוסחה, אבל ברגע שהכניסו מרכיב בנוסחה שמשפחות מרובות ילדים לוקחות אותך למטה, אז מיידית יש פה השפעה דרמטית על ירושלים, כי נאמר כאן,

שרוב אוכלוסיית ירושלים זה משפחות מרובות ילדים. כמעט בכל מגזר שאתה תסתכל, ברוכות.

אמרת מרובות. ברוכות, אוקיי, אני מקבל את התיקון. גם במגזר הערבי וגם בתוך המגזר היהודי, במגזר החרדי ובמגזר הציוני-דתי ואפילו גם במגזר המסורתי, שהוא חלק גדול מאוד מאוכלוסיית ירושלים, גם שם זה נכון בהשוואה לרשויות רבות אחרות במדינת ישראל. עוד כמה שינויים מעניינים שהכניסו בהשוואה לדירוגים הקודמים של למ"ס. למשל, ימי השהייה בחו"ל, קרי חופשות בחו"ל. גם כאן לא פלא שהאוכלוסייה הירושלמית היא לא בדיוק משיאני הנסיעות לחוץ-לארץ, ולא רק מסיבות תקציב. זה נכון שזה פרמטר תקציבי, אבל זה גם פרמטר של דפוסי התנהגות תרבותית, ויש פה קבוצות אוכלוסייה גדולות שנסיעות לאירופה לחופש זה לא בדיוק סוג ההתנהלות שלהן. ולכן גם זה יכול להשפיע על התוצאה של הלמ"ס, בלי שום קשר לסוגיה הכלכלית עצמה. עוד נקודה: חיבור לאינטרנט במשק בית. גם זה היה מרכיב. גם כאן יש פה קבוצות אוכלוסייה גדולות שבוחרות לא להתחבר לאינטרנט, ולכן גם המרכיב הזה עושה הטיה לגבי ירושלים בהשוואה לדירוגים הקודמים. נושא אחר מאוד מעניין: בלמ"ס הקודם חישבו פרמטר שלהפך, נתן לך יתרון, רמה סוציו-אקונומית יותר גבוהה, לפי אחוז האנשים שעבדו במשלח יד אקדמי או כמנהלים. הייתה רובריקה כזאת. הפעם שינו את זה לאנשים שהם בעלי תואר אקדמי ושנות לימוד במוסד אקדמי. ברור שזה משנה לגבי ירושלים,

באוכלוסייה החרדית בפרמטר השני מן הסתם רובה המוחלט לא נכנסת, כי השינוי הגדול של כניסה לאקדמיה של אוכלוסייה חרדית רק מתבצע בשנים האלה ועוד לא יכול לתת אותותיו על שוק העבודה. לעומת זאת, מנהלים בירושלים בהרבה מאוד מוסדות ומסגרות כלכליות, יש לא מעט גם במגזר החרדי, אבל הם לא נתפסים במסננת החדשה. אני לא בא לשפוט האם זה נכון או לא נכון, השיטה החדשה, אני רק משווה מה שהיה, איך שחישבו את 2013 מול איך שחישבו את 2008. משמעות הדבר, ואפשר להביא עוד כמה שינויים כאלה, ששינויים בשיטת החישוב יכלו להשפיע דרמטית דווקא במקרה של ירושלים, כי זאת עיר עם אוכלוסייה גדולה מאוד,

הרי גודל האוכלוסייה פה הוא דרמטי בהשוואה לשאר הרשויות במדינת ישראל, וברגע שאתה מכניס פרמטרים שהם מאפיינים של האוכלוסייה הירושלמית באופן דרמטי מול שאר האוכלוסיות, זה יכול להסיט אותך מכאן ולשם. ולכן אני לא יודע להגיד לכם, עם יד על הלב,

רצו מייד להסיק מפה מסקנות, האם אפשר כרגע ללמוד מהנתון שהתפרסם על שינוי דרמטי במצב הסוציו-אקונומי בירושלים. זה נושא שראוי לבדיקה, וברגע שהלמ"ס יפרסם את הנוסחה ואת הנתונים השונים ונראה מה השתנה למעלה, מה השתנה למטה ואיך הפרמטרים החדשים השפיעו על המקום הסופי, אז באמת נוכל להגיד פה דברים מסודרים על מה בדיוק קרה בחומש הזה.

אחרי שאמרתי את כל ההסתייגויות האלה, ואני חושב שכשאנחנו מדברים על העניין של דירוג הלמ"ס החדש, כדאי להעמיק ולהבין מה בדיוק קרה שם. יחד עם זה, אין ספק שירושלים זכאית להיות במקום הרבה יותר גבוה בדירוג הסוציו-אקונומי, וזאת צריכה להיות משימה של ממשלת ישראל.

גם אם 3 של היום הוא כמו 4 של אתמול ויש פה רק סטיות מהסוג שדיברתי עליו, גם 4 זה לא היה בסדר וודאי ש-3 הוא לא בסדר. גם עצם העובדה שירושלים היום ממוקמת במקום 66 מתוך יותר מ-250 רשויות,

הראשון זה הכי בעייתי; אומנם זה לא נחשב הכי עני,

כי סוציו-אקונומי זה לא בדיוק מודד עוני, אבל עדיין זה לא מקום שהיינו רוצים לראות בו את ירושלים. אני תכף אכנס בכמה מילים למה נכון בעיני לעשות, אבל עוד הערה אחת. נאמרה ביקורת רבה על התגובה של ראש העיר, שבהתחלה הוציא הודעה כביכול שמחה על הירידה במצב הסוציו-אקונומי. אני חייב להגיד שהאירוע הזה מלמד עד כמה כל שיטת המימון שלנו של הרשויות היא מאוד מאוד בעייתית וצריך לתת עליה את הדעת. אני נתקלתי בזה כבר לא פעם ולא פעמיים, שבעידן הקריטריונים והפורמולות, שכולם הרי מפחדים לסטות מהם, כמעט בכל דבר שהמדינה נותנת הולכים לי אשכולות של סוציו-אקונומי, ויש פה בעיה מאוד מאוד גדולה,

כפי שכבר הדגמתי לכם בכמה פרמטרים, סוציו-אקונומי לא בדיוק מודד את העוני, בניגוד למה שמקובל לחשוב, אלא יש בו עוד הרבה מרכיבים אחרים. דבר נוסף הוא שאין כמעט שום קשר בין מצב סוציו-אקונומי לבין המצב הכלכלי התקציבי של הרשות המקומית, שהיא זאת שמקבלת את הכסף. כשמפעילים את הפרמטר הזה לסיוע לתושבים עוד אפשר להבין את זה, כי זה אולי משקף בממוצע את רמת התושבים, בהסתייגויות. אבל בכלל לא בטוח שזה משקף את הרמה התקציבית של הרשויות. כי הרמה התקציבית של הרשויות תלויה בראש ובראשונה באזורי התעשייה שבהן ובכמות המשרדים שבהן. כולנו יודעים שארנונה ממגורים היא הפסדית, וארנונה מתעשייה ומסחר ומשרדים היא רווחית, ומזה חיות העיריות. זאת אומרת שכיום יש מצב אבסורדי: אף עיר לא מעוניינת להתרחב כמעט. כי אם היא לא מתרחבת בתחום של התעשייה אז יהיו לה רק יותר בעיות מבחינה תקציבית. לכן אני חושב שהגיע הזמן לשקול ברצינות, ואני פונה פה גם לחברי ועדת הכספים וגם לחברי ועדת הפנים לתת את דעתם על הסוגיה הזאת. כי כל שיטת התקצוב של הרשויות במדינת ישראל

וזה לא רק משרד הפנים, במענק האיזון שלו, כי היא לא מבוססת על ההכנסות, היא מבוססת על המעמד והמצב של התושבים. אבל אין קשר בין ההכנסות של הרשות למעמד של התושבים.

כשמדובר על שירות שמוענק לתושבים, עוד אפשר להבין את ההיצמדות למדד, אבל כשמדובר על סיוע לרשות מקומית, אין בזה הצדקה. לכן צריך פה שיטה הרבה יותר מורכבת. ובטח לגבי ירושלים אנחנו צריכים לראות איך אנחנו כן,

על ירושלים ספציפית אני אדבר, אבל האירוע הזה הוא מאוד אינדיקטיבי על כלל המצב. וראיתי כבר רשויות שהמצב הסוציו-אקונומי של התושבים שם היה גבוה והתקציב שלהן היה נמוך. וגם הפוך, גם הפוך זה קורה. שר הפנים היה אתמול בוועדת הכספים, והוא אמר: אנחנו הולכים לשנות את זה, זאת שיטה שהיא אנכרוניסטית, היא שיטה שהייתה פעם.

הוא אומר שהולכים לשנות את זה.

אני חושב שצריך לשנות את זה, אבל לא רק בתקצוב של משרד הפנים. אני יודע שאתם עסוקים עכשיו עם התקציב, חבר הכנסת גפני, אבל כשתסיימו עם התקציב ויתפנה קצת זמן לוועדת הכספים, כדאי בכלל להעלות לדיון את כל השיטה הזאת,

לצערי, רוב משרדי הממשלה בעידן המשפטיזציה עברו לתקצב כמעט כל דבר לפי סוציו-אקונומי. גם אצלי במשרד אני עושה קול קורא, בא מייד היועץ המשפטי אומר: לפי סוציו-אקונומי. אין פרמטרים אחרים, וזאת בעיה. או מדד פריפריאלי או סוציו-אקונומי, ולא בטוח שזאת מערכת שיודעת לכוון נכון את הסיוע. עכשיו לירושלים. קודם כול, דיברה כאן חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן על הסוגיה של האוכלוסייה הערבית במזרח-ירושלים, ואמרה שאף אחד לא התייחס לזה. אני דווקא, אם היית ממתינה לדברי, הייתי מתוכנן,

הייתי בטוחה שאתה תתייחס. הייתי בהחלט מתוכנן להתייחס לזה, ובהרחבה, כי אין ספק שחלק מהסיבות למצב הסוציו-אקונומי של ירושלים הוא האוכלוסייה הערבית במה שקרוי מזרח-ירושלים,

היום ההגדרות האלה מאוד מורכבות, אבל בסך הכול, אין ספק שמה שקורה במזרח-ירושלים היום הוא, תגיד חלקה המזרחי, ואז ירושלים היא רבתי, אחת. קודם כול, אתה יודע שמי כמוני מסכים לקביעתך שירושלים, לא יעזור, אתה מאגף את זאב אלקין מימין. מה נשאר? אדוני השר, אני במקומך נעלב. אני מאגף גם את ראש הממשלה מימין. אני במקומך נעלב. בנושא של ירושלים אני וחבר הכנסת לוי נמצאים באותה עמדה, ובוודאי כמו רוב מוחלט של הבית הזה. ודווקא בגלל זה, ודווקא בגלל זה חובתה של הממשלה לפעול ולעשות הרבה מאוד במזרח-ירושלים, או בחלק המזרחי של העיר,

אני הייתי אומר את זה לגבי האוכלוסייה הערבית של ירושלים, כי היום מספר היהודים במה שקרוי מזרחה של העיר הוא אולי לא פחות מבמערב העיר, אבל לא מצבם הוא הבעיה. אז למה לא נותנים להם אזרחות? אני כרגע עונה על סוציו-אקונומי. אם תזמיני אותי לפה לשעת שאלות, זה פשוט עלה מתוך הדברים שלך. אם תזמיני אותי לפה לשעת שאלות, אני אשמח אחר כך להתייחס גם לנקודה הזאת, אבל כרגע אני רוצה,

מה אתם עושים ל-150,000 התושבים מחוץ לגדר, שלא מקבלים שום דבר? גברתי היושבת-ראש, אתה צודק, אדוני. אז כמו שאומרים, אתם רוצים להזמין את השר לשעת שאלות?

הוא נתן לכם רעיון. אז כרגע תיתנו לו בבקשה להשיב להצעה לסדר-היום. אני בכל זאת אתייחס להצעה לסדר-היום הספציפית, וכמו שאמרתי, אני פתוח לשעת שאלות על נושא ירושלים. היא בהחלט ראויה לכך. לגבי מזרח-ירושלים, להגיד שהממשלה לא עושה דבר, זה לא נכון.

יש החלטת ממשלה מיוחדת על מזרח-ירושלים בסכום שבעיני הוא רחוק מלהיות מספק, של 200 מיליון שקל, של השקעה ייחודית, מעבר להשקעה הכללית שמתקיימת דרך כל משרדי הממשלה. יש היום פעילות מאוד אינטנסיבית של משרד התחבורה בירושלים לגבי התשתיות התחבורתיות. אבל זה עדיין רחוק ממה שצריך להיות, ולכן הייתי סבור, וכאן דווקא אני רוצה לפנות אליכם, שכשהממשלה הביאה תוכנית של סיוע משמעותי למגזר הערבי, הייתי הראשון סביב שולחן הממשלה שהעלה את השאלה למה לפי איך שהתוכנית הזאת מוגדרת,

דווקא נכנס חבר הכנסת טיבי, הוא בוודאי יעזור לי בזה, כי היה לנו על זה דין ודברים, למה האופן שבו התוכנית מוגדרת, רובה המוחלט לא יכול להגיע לאוכלוסייה הערבית בירושלים?

כי התוכנית הייתה מיועדת ברוב המרכיבים שבה ליישובים שבהם הרוב היו המיעוט הערבי, וירושלים היא לא כזאת. אבל האוכלוסייה הערבית של ירושלים בהיקפה היא 20% כמעט מהאוכלוסייה הערבית של מדינת ישראל, והיא בעצמה כמו עיר שלמה שקיימת, ולכן אני ביקשתי ונלחמתי על כך שהדבר הזה ישונה וישונו ההגדרות בפרמטרים, בסעיפים הרלוונטיים של התוכנית, כדי שגם האוכלוסייה הערבית במזרח-ירושלים תוכל ליהנות מהתוכנית הכוללת. ולהפתעתי הרבה, במסגרת המאבק הזה, אצל מי לא מצאתי אוזן קשבת? אצל חברי הרשימה המשותפת, שבאו אלי להשתדל שאני אוריד את ההתנגדות שלי בגלל נושא ירושלים, כי זה מעכב את כל התוכנית, ואפשר לטפל אחר כך בנושא ערביי ירושלים, ולמה בכלל לערבב שמחה בשמחה ולמה להכניס את זה לכאן. ואני חייב להגיד לכם, חברי חברי הכנסת מהרשימה המשותפת, שמאוד הופתעתי מהגישה הזאת,

אני נלחם על זכותם של ערביי ירושלים, ואתם מבקשים ממני להוריד את ההסתייגות שלי ואת ההתנגדות שלי.

ולכן, אני הייתי מאוד מאוד שמח אם דווקא,

על מנת להעלות את המצב הסוציו-אקונומי של ירושלים, אנחנו מציעים להעביר את כל, לרשות הפלסטינית, גם כשיהיה הדירוג של מערב ירושלים, אתם ממילא לא משקיעים שם כספים, לא נותנים להם שירותים. וזה לא יעלה כסף. חוסכים תקציב. לפי שני פרמטרים שאני רואה, חוששני שהצעד הזה לא בדיוק יעזור למצב הסוציו-אקונומי של האוכלוסייה הערבית בירושלים. איך אני יודע את זה? איך אני יודע את זה?

בגלל שני פרמטרים: קודם כול, אני רואה את זה בכמות האוכלוסייה.

האוכלוסייה הערבית בירושלים המצב הכי קשה הוא בשכונות שמחוץ לגדר, אין על זה ויכוח. אבל בשכונות מחוץ לגדר, חוץ מהאוכלוסייה הירושלמית של ערביי ירושלים שמחזיקים בתעודת תושב, נמצאים, בערך שליש מהאוכלוסייה ששם היא דווקא אוכלוסייה פלסטינית מיהודה ושומרון, שעוברת לתוך השכונות האלה, שהן הכי עניות בשכונות הערביות של ירושלים. אז אם המצב ברשות הפלסטינית הוא כל כך טוב, למה יש פתאום הגירה בכל מחיר לתוך השכונות בירושלים שהן הכי עניות בין השכונות הערביות של ירושלים?

אני לא הייתי, מאיפה הנתון הזה? לא הייתי מזדרז. זה הנתון הרשמי. מתוך כ-120,000 אנשים שמתגוררים בשכונות מחוץ לגדר,

בערך 40,000, 50,000 זה אנשים שלמעשה אין להם תעודת תושב בירושלים,

אתה אומר עכשיו

והם עברו לשם ממקומות סמוכים בתוך הרשות הפלסטינית.

כנראה המצב ברשות הפלסטינית מבחינה כלכלית לא יותר טוב מאשר בשכונות שמחוץ לגדר, אלא נהפוך הוא, וגם יכולות תעסוקה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וחבר הכנסת אוסאמה סעדי, אנחנו לא בדיון כרגע, אנחנו מקשיבים לתשובתו של השר. נא לא להפריע. הוא יסיים והדיון יימשך כבר בוועדת הכספים או איפה שתחליטו. תנו לשר לסיים. והמדד השני לעניין הזה יהיה כמובן הסקרים,

על-ידי מכון סקרים פלסטיני, לא ישראלי חס וחלילה, לפי הזמנה של מכון סקרים אמריקני, לא ישראלי חס וחלילה, לגבי רצונם של התושבים הערבים בירושלים, מה יקרה אם כן יהיה פה פתרון מדיני וחלוקה של ירושלים לשניים. יותר מ-50% הביעו את רצונם דווקא להישאר בחלק הישראלי.

נראה שהפטנט שאתם מציעים הוא לא בדיוק הפטנט שטוב לאוכלוסייה. אבל בלי שום קשר לוויכוח הפוליטי הזה, שהיה ויישאר בינינו, אני מציע לכם: בואו נשתף פעולה בניסיון להביא לערביי ירושלים את מה שמגיע להם. אני חושב שזה נכון לעשות. בחלק מהנושאים של החלטת הממשלה הצלחתי במאבק שלי,

לצערי לא הצלחתי, ולכן אני היום מנסה להוביל מהלך, ואני מקווה שמשרד האוצר יהיה שותף אתי במהלך הזה, ומשרדי ממשלה אחרים, ואני מקווה מאוד שהוא יזכה לתמיכה בבית הזה מן הקצה אל הקצה, ושלא כמו בסיבוב הקודם גם הרשימה המשותפת תתמוך במהלך הזה, להביא תוכנית סיוע ממשלתית משמעותית לערביי ירושלים, שבהחלט זכאים לזה ובהחלט צריך לעשות שם הרבה. לדוגמה, למשל, אני מקווה שבניגוד למה שכבר הופיע פה בתקשורת, תתמכו באחד הניסיונות שלנו לקדם אופציית תעסוקה לערביי מזרח-ירושלים ולקדם את אופציות ההשכלה לערביי מזרח-ירושלים במהלך ניסיון לפתוח אופציה של תוכניות לימודים ישראליות ליותר ויותר משפחות ערביות במזרח-ירושלים. לפי הסקרים, כ-50% מהאוכלוסייה מעוניינים בזה, מהאוכלוסייה הערבית, אבל בפועל לומדים סדר גודל של 3%, 4% מהתלמידים. התוצאה של זה היא חסם תעסוקתי. זה בניגוד להסכמים, אתם חתומים על זה עם הרשות הפלסטינית. קודם כול, זה לא נכון. אני מציע לך לקרוא את ההסכם. אני קראתי את ההסכמים. אין שם אפילו רמז למה שאתה מדבר עליו. החינוך והבריאות, אין שם אפילו רמז למה שאתה מדבר. אבל אני אפתיע אותך. דווקא ממישהו כמוני תשמע שאני לא הולך ולא מציע, בואו נאסור לימודי תווג'יה, ונלמד רק את התוכנית הישראלית, למרות שלפי החוק זה מה שצריך להיות. למה אתם מתנים את זה בתוכנית חינוך ישראלית? אתם מתנים, זה תנאי, לא, לא. תנאי לקבלת תקציבים. אני אומר, בואו, תבדוק, אדוני השר.

מתנים תקציבים בלימוד תוכנית ישראלית.

בואו ניתן בכל בית-ספר במזרח-ירושלים את שתי התוכניות, ושההורים ישלחו את הילדים למה שיותר מתאים להם. הבחירה תהיה של ההורים. לא בכפייה ולא, זה לא מה שקורה.

היום מתנים את זה. יש תנאי: אם אתם רוצים לקבל תקציבים ממשרד החינוך, אני וחבר הכנסת, פגשנו את ועד ההורים. לכן אני אומר, התנאי הוא לא לעזור לתלמידים שלומדים תוכנית ישראלית, ולא לעזור לבית-ספר שיש בו תוכנית ישראלית בלבד. התנאי הוא מאוד מאוד פשוט: היות שעל-פי החוק, המצב התקין זה הוראה של התוכנית הישראלית,

זה החוק במדינת ישראל, כמו שהוא נכון לאוכלוסייה החרדית הוא גם נכון לאוכלוסייה הערבית, התנאי הוא שבית-ספר שפתח אצלו מסלול בלי לבטל את לימודי התווג'יה, אלא אפשר את הבחירה, הוא זה שיכול לקבל את הסיוע המוגדל, מעבר לסיוע הרגיל של משרד החינוך. אני מאוד אשמח אם במקום להתנגד לזה, וגם מאיימים בבג"ץ, ואני לא מאוים מהבג"ץ הזה, כי אם יצא משהו מהדיון בבג"ץ זה בדיוק הפוך, כי יבוא בג"ץ וישווה מה קורה עם האוכלוסייה החרדית ומה קורה עם האוכלוסייה הערבית, ויבין שאי-אפשר להתיר את לימודי התווג'יה בבית-ספר ממלכתי, לכן אני לא ממליץ לאף אחד לרוץ לבג"ץ,

התוצאה יכולה להיות מעניינת. בסופו של דבר אני דווקא הייתי שמח אם חברי כנסת מהרשימה המשותפת היו תומכים במהלך הזה. הרי אם בסוף האוכלוסייה בוחרת, ובכל בית-ספר יהיה גם זה וגם זה, מה הבעיה? אתם לא סומכים על האוכלוסייה הערבית במזרח-ירושלים שהיא תבחר,

מה שנכון לה?

ואני מציע לכם, במקום לריב על זה, ללכת על זה במאמצים משותפים, כי מי שירצה להשתמש בזה, זה יפתח בפניו אופציות, גם תעסוקה במשכורת יותר גבוהה וגם לימודים אחר כך. במקום הצורך היום לעבור את המכינה ואת כל המסלול וכו' וכו'. אבל זאת רק דוגמה. זאת רק דוגמה אחת קטנה לאפשרות לשתף פעולה, ויש רבות. אני אשמח לשתף פעולה בכל מה שקשור בהעלאת רמת החיים במזרח-ירושלים, כי חובה לעשות את זה. זאת חובתה של ממשלת ישראל, ואנחנו, לצערי, בחובה הזאת רחוקים מלהצליח. עכשיו, האם זאת בעיה רק של האוכלוסייה הערבית?

יש בעיה של האוכלוסייה החרדית בירושלים, בהחלט צדק כאן חבר הכנסת גפני. גם כאן הממשלה לא עושה כל מה שהיא צריכה לעשות. אני לא אכנס אתך כרגע לוויכוח הפרטני על החוק, זה לא מה שיפתור את הבעיה הכלכלית של האוכלוסייה החרדית בירושלים, כל דבר יפתור. אבל דווקא אני תומך בחוק הזה, ותמכתי גם בעבר וגם היום. הייתי צריך לריב הרבה כדי להכניס את זה להסכמים הקואליציוניים, זה חוק שעבר פה פה-אחד. האופוזיציה הצביעה בעד. רק כל מה שאמרתי הוא שצריך לקיים הסכמים קואליציוניים, אבל זה כרגע לא נושא לוויכוח הזה. אבל זה חלק מהפתרון. לסיכומו של דבר, לכולם יש העדפה מתקנת, לחרדים לא. לסיכומו של דבר, כל השורה של הבעיות. לסיכומו של דבר, חבר הכנסת גפני

רק אל תגידו שאתם עוזרים לחרדים. זה לא בראש מעייניכם. אתם דואגים לחברי מרכז ליכוד, לא לחרדים. או, ממש. החוק הזה תקוע בגלל חברי מרכז ליכוד. לא, אבל בסדר. אוקיי, בסדר. אבל החוק הזה תקוע. אפילו את זה אתה לא תוכל להגיד. אני אוכל להגיד עוד הרבה דברים. כשאני אתחיל להגיד את האמת יהיה רע מאוד.

יש כל כך הרבה חברי מרכז ליכוד חרדים, שאני כבר לא יודע, גם הטיעון הזה לא עובד. מי שהוא חרדי ונמצא בליכוד הוא פשוט מפגר. עכשיו מתחיל להיות מעניין, חרדי ובליכוד. כל החרדים האלה, באמת. הם דואגים לחרדים. אני רואה שהתופעה הזאת מאוד מטרידה אותך, לא מטרידה אותי. אתה יכול לקחת אותם. קחו אותם. זה שעטנז. אני שמח שהיא מטרידה אותך.

איך זה שיהדות התורה,

הם יסבירו את כל מה שאתם עושים. אחרי שהיה חבר כנסת חרדי ביש עתיד, מה אתה רוצה מחברי מרכז הליכוד? לא רוצה כלום. לא רוצה.

יש עוד כמה הצעות של חרדים שתיקחו. בואו נחזור לסוגיה של ירושלים. העדפה מתקנת, יש כרגע כמה סוגיות משמעותיות מאוד שעומדות על סדר-יומה של ירושלים: יש הצורך לפתח מקומות עבודה. כאן דווקא, כפי שנאמר בצדק, נדמה לי שחבר הכנסת לוי הזכיר את זה, אישרנו ביום ירושלים האחרון תוכנית אסטרטגית חסרת תקדים בנושא של ירושלים. מ-350 מיליון שקל לחומש זה עלה ל-850 מיליון שקל כתוצאה ממאמצים משותפים גם שלי וגם של ראש העיר,

המחויבות של ראש הממשלה ושל שר האוצר, שבלי העזרה שלהם בוודאי לא יכולנו להגיע לתוצאה הזאת. אבל זה כמובן לא מספיק. זה לא מספיק כי קיימת על הפרק סוגיה בוערת, והתייחסתם לזה, של התקציב העירוני. התקציב של ירושלים הוא תקציב לא מאוזן. את צודקת, חברת הכנסת רחל עזריה, מי כמוך מכירה את זה, הוא דורש תוכנית רצינית איך מאזנים את התקציב הזה כדי שהוא לא ילך ויעמיס יותר ויותר על תקציב המדינה, מצד אחד, אבל מצד שני הוא מחייב פתרון. עצם העובדה שאנחנו סגרנו את התקציב, אבל הסוגיה של תקנת ירושלים לא מוסדרת עדיין, היא כמובן סוגיה שמשאירה ענן גדול של ספק על המצב הכלכלי בעיר, ולכן אני חושב שחברי הכנסת צודקים שעדיף, זה תמיד נקבע לא בבסיס התקציב של המדינה, אבל זה נקבע בשיח בין משרד האוצר לבין עיריית ירושלים, הוא בכל מקרה יתקיים, ונכון לקיים אותו ולסגור אותו לפני אישור התקציב. זה ייתן ודאות ויציבות גם לעיריית ירושלים. לכן, דווקא כנציג הממשלה אני לא מתנגד, אלא תומך ברעיון להעביר את ההצעה לסדר-היום הזאת לוועדת הכספים, ושם לנהל את הדיון. אני חושב שיש פה אתגר לא פשוט לרשות כמו ירושלים כי אין לה מקורות הכנסה בגלל מיעוט מקורות הכנסה מתעשייה.

עם פרויקט הכניסה לעיר ופרויקטים אחרים, אבל ייקח זמן עד שזה ישתנה. באמת מתמלא בעסקים. כי כרגע הפרויקט, גם זה נכון. יש הרבה מאוד סוגיות שאנחנו, הממשלה והכנסת, מחויבים לתת את הדעת עליהן, איך אנחנו מצעידים את ירושלים, לא משנה שלוש או ארבע, זאת לא הנקודה, שינוי פרמטר כזה או אחר, מצעידים את ירושלים לאחד המקומות המובילים במדד הסוציו-אקונומי שלה, על שלל המגזרים שמתגוררים בה, כולל המגזר החרדי וכולל המגזר הערבי. אני מאוד מקווה שבעבודה בנושא הזה אנחנו נשתף פעולה,

גם נציגי הממשלה וגם נציגי הכנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה,

בנושא של ירושלים והעלאת רמת החיים בה אין קואליציה ואין אופוזיציה. דבר אחרון. יש עוד נושא שמאוד מאוד מכביד על החיים בירושלים, בוודאי במגזר היהודי, אבל בהרבה מאוד מובנים גם במגזר הערבי, והוא סוגיית המגורים. עלות המגורים בעיר גבוהה ביותר, גם בשכירות וגם ברכישה. היא נובעת מכך שהצרכים של העיר הזאת בדיור למעשה לא מוצאים מענה. לכן לא ניתן להעלות את רמת החיים בירושלים בלי לאפשר לזוגות הצעירים לגור בירושלים, להישאר לגור כאן, ואחר כך להתקדם בהתאם להתקדמות הכלכלית. חייבים לנצל פה את כל האפיקים שיש: גם את ההתחדשות העירונית, שבה דוגל ראש העיר, אני לא מתנגד לזה,

רק צריך לראות את זה קורה. אבל אי-אפשר גם בלי קידום בנייה חדשה בירושלים. רק עכשיו התקדמו עם מורדות-ארנונה. כן, אבל זה לא מספיק. לא, לא. את יודעת היטב כמוני שלמשל במגזר היהודי ירושלים צריכה, רק כדי לענות על הצרכים של גידול טבעי, כ-4,000 יחידות דיור כל שנה, והסיבה העיקרית לכך שהיום משפחות צעירות עוזבות את ירושלים זה בדיוק זה. אין דירות, ומה שיש יקר מאוד. לכן אני קורא מפה לבית הזה לשלב כוחות בדחיפה ובקידום של בנייה בירושלים. בנייה לכולם ובנייה בכל מקום. לפעמים אנחנו חוטפים על זה ביקורת מדינית בין-לאומית, אבל אני חושב שכל מי שירושלים יקרה ללבו צריך להתייצב פה, לא משנה קואליציה או אופוזיציה, אפילו בלחץ על הממשלה, ובוודאי בתמיכה בממשלה כשהיא עושה את זה, לקדם תוכנית בנייה בירושלים. אני קורא מפה גם לראש הממשלה, גם לנו בממשלת ישראל, לשר האוצר, שמופקד על נושא הבנייה, לכולנו כחברי ממשלה, ולכנסת הזאת, לקואליציה ולאופוזיציה, לעשות הכול כדי שיהיו יותר ויותר פרויקטים של בנייה בירושלים. זה אולי בין המנופים העיקריים לקידום העיר הזאת קדימה. תודה רבה. תודה רבה לשר זאב אלקין. כאמור, רבותי, יש לנו הבעת דעה, נכון? חבר הכנסת אחמד טיבי. איוא. בבקשה, יש לך דקה להבעת דעה. יש פה הצעה להעביר את הדיון לוועדת הכספים. נצביע. גברתי היושבת-ראש, אני ושאר חברי נשאלים: תגידו, אתם מאוכזבים מהבחירה של טראמפ, או שאתם לא מאוכזבים?

מי שמתאכזב הוא מי שתלה תקוות. הממשל האחרון של אובמה, הממשל הדמוקרטי שקלינטון היא המשך ישיר שלו, היה אחד הממשלים הגרועים ביותר לגבי מדיניות במזרח התיכון. בגללו מדינות ערב מתרסקות. גם בעניין הפלסטיני הוא היה סופר-מאכזב. טראמפ, שהצהיר כמה הצהרות גזעניות נגד מוסלמים, גם היו לו כמה אמירות קצת מפתיעות לגבי יהודים והכספים שלהם, לגבי הכספים שלהם. הוא אדם מוזר, בלתי צפוי לחלוטין. קראתי היום שנתניהו בירך אותו, ראש הממשלה, ואמר שהוא ידיד אמת של ישראל. האמת, מצא מין את מינו. (אומר בערבית: סיר שמצא את מכסהו, אבו ח'ודיפה.) זה לא,

רבותי, יש כאן שתי הצעות: הצעה אחת, להעביר את הדיון לוועדת הכספים, והשנייה, לוועדת הפנים.

אנחנו כרגע נצביע על העברת הדיון לוועדת הכנסת לקביעת המשך הטיפול בנושא. אנחנו מצביעים. מי בעד? מי נגד? בבקשה, להעביר את הדיון לוועדת הכנסת.

להעביר את הנושא לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. 14 חברי כנסת בעד, אחד מתנגד, אין נמנעים. ההצעה עוברת לוועדת הכנסת להמשך הדיון. הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת, חבר הכנסת מלכיאלי בטעות הצביע נגד במקום בעד, אז הוא מבקש לרשום בפרוטוקול שהוא תמך. בבקשה, יושב-ראש ועדת הכנסת. בבקשה. שלום, כבוד היושבת-ראש, שרים ושרות וחברי כנסת, הודעה שלא דרושה בה הצבעה.

חברי הכנסת, בהחלטת ועדת הכנסת בדבר חלוקה ופיצול של הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), מיום ו' בחשוון התשע”ז, 7 בנובמבר 2016, נותרו כמה נושאים פתוחים שוועדת הכנסת נדרשה להחליט לגביהם. בהחלטה נקבע כי פרק ה', סעיף 44, הוראות לעניין פרישה משירות קבע ופנסיית גישור, וסעיפים 45 56, יישום המלצות ועדת גורן, יידונו בוועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בראשות ועדת החוץ והביטחון. הוועדה המשותפת תהיה בת 16 חברים, שמונה מכל ועדה, בהרכב הבא: מטעם ועדת החוץ והביטחון, חברי הכנסת אבי דיכטר כיושב-ראש, ענת ברקו, אמיר אוחנה,

עמיר פרץ, עפר שלח, מרדכי יוגב ורוברט אילטוב, מטעם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, חברי הכנסת אלי אלאלוף, מירב בן ארי, מיכל בירן, מאיר כהן, יגאל גואטה, ישראל אייכלר, אילן גילאון ושולי מועלם-רפאלי. כמו כן, נקבע כי חבר הכנסת משה גפני יכהן כיושב-ראש הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים, בהרכב הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון, לדיון בפרק ה', סעיף 57, תקציב הגופים הביטחוניים, ובהצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 9). תודה. תודה רבה לך, יושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת יואב קיש. הודעה לסגן מזכירת הכנסת,

ברשות יושבת-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 183), התשע"ז 2016, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. מסקנות ועדת הכלכלה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת יעל גרמן, אוסאמה סעדי, אכרם חסון וחמד עמאר בנושא: אוזלת ידו של משרד התחבורה בטיפול בכביש 89,

המאבק שקד נאור על אופי בית-המשפט העליון,

4787, 4790, 4810, 4816, 4843, 4866 ו-4867.

עד שלוש דקות לרשותך. תודה רבה. גברתי היושבת-ראש, גברתי השרה, הבעיה במדינת ישראל היא שסערות של אתמול, עוטפים בהן דגים היום. ובכל זאת, בפתח הדברים אני רוצה למחות בכל תוקף על השימוש בביטוי הבאמת-לא-ראוי, ואני בורר את מילותי, מאחר שיש לי כבוד רב לבית-המשפט העליון, להניח אקדח על השולחן. הביטוי הזה, למי שאיננו יודע, לקוח משיטות משטר אחרות, שבהן היו מכניסים אדם לחדר, מניחים לו אקדח על השולחן ומצפים שהוא יודע היטב מה לעשות אתו לבד. אז האם נשיאת בית-המשפט העליון רמזה שזה מה שביקשה שרת המשפטים לעשות לה? אני מקווה מאוד שלא, ואני חושב שמן הראוי יהיה שנשיאת בית-המשפט תמצא בהקדם את הדרך להתנצל על השימוש בביטוי הזה.

לא מדובר אפילו באיזו פליטת פה, אלא במכתב שמישהו ישב וכתב והגיה ובדק שהפסיקים במקומם. זה כמובן חמור מאוד. ומכאן, כמובן, לעניין עצמו. אז אחרי הברכות הגדולות לאזרחי ארצות-הברית, ובתוכם לאזרחי ישראל שהם אזרחי ארצות-הברית, על הבחירה בנשיא החדש, אתם יודעים שאחד מן הנושאים, אולי אחד מנושאי הדגל בקמפיין הבחירות של נשיא ארצות-הברית החדש דונלד טראמפ היה זהות בית-המשפט העליון. וכחלק מהקמפיין פרסם המועמד דאז, הנשיא דהיום, את רשימת המועמדים שלו שמתוכם הוא יבחר את אחד משופטי העליון בארצות-הברית שאמור להתחלף בתקופתו. אתה רוצה לשנות את, אני בהחלט חושב, לא, לא, לא. אני מבקשת שלא להפריע. אלה שלוש הדקות שלו. אוסאמה סעדי, יהיו לך עוד שלוש דקות להתייחס. וזה לא רק בארצות-הברית, זה ברוב מדינות העולם הנאור והמתוקן. אין מדינה שבה השופטים ממנים את עצמם. אין מדינה שבה השופטים שותפים להליך המינוי. ברוב המדינות המתוקנות, מי שממנה שופטים זה המערכת הפוליטית, בתשקיף כזה או אחר, לפעמים זה נבחרי הציבור ישירות, לפעמים זה ועדות מומחים שנבחרי הציבור בוורסיה כזאת או אחרת ממנים. אין תקדים לגוף שממנה את עצמו. אגב, זה גם מאוד הגיוני לא רק בתחום מערכת המשפט. אין גם תקדים לגוף שקובע לעצמו בעצמו את גבולות הסמכות שלו. יש שני גופים כאלה בלבד, אגב, במדינת ישראל: בית-המשפט העליון והיועץ המשפטי לממשלה. אין בשום חוק הסדרה של גבולות אחריותו, תפקידיו וסמכותו של היועץ המשפטי לממשלה. הוא קובע לעצמו מה מותר לו, מה הוא צריך או מה הוא מוסמך לעשות ומה לא. קחו מוסד שכבר הפך לאיזה כמעט מוסד חוקתי במדינת ישראל: הנחיות היועץ. אין בשום מקום בחוק איזושהי אמירה שמקבעת את המעמד של הנחיות היועץ. היועץ, כשמו, הוא יועץ. ועצותיו חשובות, ומן הראוי כי נקשיב להן קשב רב. אין בשום מקום חוק שמסמיך את בית-המשפט העליון לפסול חוקים של הכנסת. גברתי היושבת-ראש בוודאי יודעת שבמדינות אחרות בעולם, במדינות שיש בהן חוקה וזה מוגדר בחוקה, בצרפת אין דבר כזה. בית-המשפט מוסמך להצהיר שחוק איננו חוקתי, הוא לא מוסמך להורות לכנסת לבטל את החוק. אגב, גם בחוק הישראלי, בחוק-יסוד: השפיטה, הסמכות של בית-המשפט היא ליתן צווים לרשויות המדינה. הכנסת היא ריבון. הכנסת איננה רשות מרשויות המדינה, היא המדינה.

לא לגיטימי לנהל דיון בעניין הזה? לי יש דעה. כנראה שלחברים אחרים פה יש דעות אחרות. אבל הניסיון של השמאל להשתיק את הדיון הזה, להכתיב כאן איזו אקסיומה של מה צריך להיות המבנה החוקתי של מדינת ישראל, כזה שמעניק עליונות מוחלטת לבית-המשפט העליון, ומאפשר לו לחדור ברגל גסה לגבולות ולסמכות של רשויות אחרות במדינת ישראל, אז מישהו שמנסה לעורר דיון, תודה. רק משפט אחרון.

שרת המשפטים ממפלגתי נבחרה על בסיס אג'נדה מסוימת, ואנחנו פועלים ונפעל כדי לקדם את האג'נדה הזאת. זה הכי לגיטימי, ובעיני גם הכי מתחייב מתוקף הדמוקרטיה שלנו.

תודה רבה לחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ. חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה, אדוני. גברתי היושבת בראש, תודה. אני הבנתי שחברי בצלאל סמוטריץ כבר פתח בהתקפה על היועץ המשפטי לממשלה,

שבחרה אותו שרת המשפטים עם הוועדה, לנוכח ההמלצה שפורסמה זה עתה על עמונה.

אז אולי באמת בואו נחליף את בית-המשפט העליון, ואת היועץ המשפטי לממשלה נפטר, ואחרי זה אנחנו נמשיך. מי תקף? אלעזר, מי תקף?

אני שמח שאנחנו לא באמריקה ואין פה שתי מפלגות, יש פה יותר, ויש פה שיטת ממשל אחרת לחלוטין. אבל אני רק רוצה לומר שאתמול, אחרי שהונח האקדח על השולחן הרשה לעצמו חבר כנסת, בדיונים שהיו בוועדת הפנים, להגיד: אני מזהיר מכאן את שופטי בית-המשפט העליון, חבר הכנסת אייכלר על הסדר הפשרה בכותל. ואני גם רוצה, אמרתי את זה אתמול לבצלאל, אני אומר עוד פעם: מזל שיש לנו בית-המשפט העליון בגלל שזה לא הולך פה שהרוב קובע, זה מיעוט שמחזיק את ראש הממשלה בזכותו על הכיסא, הוא יכול להיות שישה מנדטים או שמונה, כמו הבית היהודי: תחתום על סטטוס-קוו ואין טלוויזיה בשבת ואין שידורי רדיו בשבת. ולמה יש? בזכות בית-המשפט העליון. אבל יכולתם להכניס את הסעיף הזה של שינוי המבנה בהסכם הקואליציוני. למה משתמשת נשיאת בית-המשפט העליון, שעל פניו, לפחות לפי הנתונים, אני נזהר מלהגיד את זה, לא בטוח שהיא הצביעה לגוש השמאל לפי הרקע המשפחתי, מה הביא אותה להשתמש באמת בביטוי החזק הזה של אקדח על השולחן, אם לא שתוך כדי דיון על הרכב בית-המשפט העליון לפי החוק שמים על השולחן את הצעת החוק הזו ואומרים לה: השופטת, כמו אייכלר, דיר באלכ. אייכלר לא מתבייש לומר את זה, והוא אומר: אני מזהיר את בית-המשפט העליון, אבל לצערי הרב כששמים הצעת חוק מתוחכמת כאילו, על שינוי דרך ההחלטה, זה סוג של אזהרה לשופטי בית-המשפט העליון. ואנחנו במבנה השלטוני שלנו, לצערי הרב, מוכרחים את בית-המשפט העליון, כיוון שאחרת, ואולי צריך להגיד עוד דבר אחד: שופטי בית-המשפט העליון לא חתמו על ההסכם הקואליציוני ולא קראו להם באותו לילה שמכרו את המדינה כדי שראש הממשלה נתניהו יישאר בשלטון, לא משנה כמה כסף זה עולה, כמה ערכים מקריבים על זה, לא אמרו לבית-המשפט העליון: בוא תחתום על ההסכם הקואליציוני.

הרצון הזה, במיוחד שאין נציג לאופוזיציה בהרכב הנוכחי, במיוחד שבית-המשפט העליון נלחם, ודרך אגב, גברתי היושבת בראש,

עם כל האיום הזה בית-המשפט העליון כולה ביטל, לא ביטל: החזיר, 11% מהפניות אליו. אני אגיד יותר מזה, גם ההתערבות שלו בענייני דת ומדינה, זה לקח לו עשר שנים, גיוס בני הישיבות, הגיור אפילו. ואני אומר לנו אותו דבר.

רוב הקואליציה הזאת, אני מניח שגם היושבת בראש, יודעת את מצוקת הגיור, לקח לבית-המשפט העליון עשר שנים, עשרה שופטים, כדי להחליט שהוא מתערב ומכריח את המדינה לרשום, רק במרשם האוכלוסין, גם את מי שהתגייר בדרך אחרת. ואני רוצה לסיים את דברי, כיוון שאני צריך.

כשאני גדלתי במדינת ישראל היו כותרות: מי מתמודד על כיסא השופט הדתי בבית-המשפט העליון. ברוך השם, נגמלנו מזה. אין דבר כזה כיסא דתי. לא שופטים אנשים לפי מי דתי ולפי מי לא דתי. ואני מאחל הפעם מעל הדוכן שיבוא יום ואת הכותרת שאנחנו עוד רואים, התמודדות על הכיסא הערבי בבית-המשפט העליון, גם אותה לא נצטרך,

ששופטים ערבים, כמו שהיום שופטים דתיים, ייבחרו לפי כישוריהם, תודה. ובית-המשפט העליון, מה לעשות, לא חלק מהקואליציה.

תודה רבה לחבר הכנסת אלעזר שטרן. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה, אדוני. עד שלוש דקות לרשותך.

גברתי השרה, חברי חברי הכנסת, יצא המרצע מהשק, ומה שהזהרנו מפניו, עכשיו בא בצלאל סמוטריץ ואמר את זה במפורש פה, מעל דוכן הכנסת, שהם נבחרו כדי להנהיג, כדי למשול, וכדי לשנות, ולכן כמובן הם רוצים לשנות סדרי עולם, ומזה כמובן בית-המשפט העליון והנשיאה שלו הזהירו, שעומדים לשנות את כללי המשחק. אז אנחנו שמענו פה מחבר הכנסת סמוטריץ, ואני מקווה, גברתי השרה, שכשתעמדי פה ותעני לנו תגידי שהוא לא מייצג את העמדה שלך ואת העמדה של משרד המשפטים ושאתם לא עומדים לשנות את כללי המשחק תוך כדי תנועה. הלוואי, חברי אלעזר שטרן, שיבוא יום ונגיד שלא ממנים שופטים, שופט ערבי ושופט דתי. אבל זה המצב, היום יש מיעוטים. ואני חושב ואני סבור, וזו העמדה שלי, שבית-המשפט העליון צריך לשקף את כל הרבדים של האוכלוסייה. כמובן, אנחנו לא רוצים למנות שופט ערבי בהיותו ערבי, אלא קודם כול מכיוון שהוא שופט מקצועי ומגיע לו להיות בעליון.

גם העניין הזה של התקן של רק שופט ערבי אחד או רק שופט דתי אחד.

אולי אנחנו סתם מדברים עכשיו, הבית היהודי ושרת המשפטים לסגור את רשימת השופטים?

הם מתכננים עם מוטי יוגב איך לעלות עם ה-D9 על בית-המשפט העליון.

נראה לי זה רשימת, זו הסכנה, גברתי שרת המשפטים. אני אומר לך, אנחנו עבדנו בשיתוף פעולה גם עם בית-המשפט העליון, גם עם לשכת עורכי-הדין, וזה לטובת בית-המשפט העליון, לטובת כולם, ואל תשנו את כללי המשחק. אפשר להגיע להסכמות בעניין הזה. אני רוצה להגיד פה, ושלא יהיו שום ספקות: אני תקפתי וביקרתי את בית-המשפט העליון לא פעם, ואמרתי שבית-המשפט העליון לא עושה צדק עם כמעט 99% מהעתירות של העם הפלסטיני, אם זה בעניין של הפקעת קרקעות, בעניין מעצרים מינהליים, הוא אפילו אישר גירוש, הוא אפילו אישר התנקשויות. ולכן, אני זה שבאתי וביקרתי את בית-המשפט העליון. אבל מפה עד לעלות עם D9 על בית-המשפט העליון זה מרחק גדול. אני קורא לשרת המשפטים, ואני דיברתי עם ראש לשכת עורכי-הדין, צריך לחזור ולדבר ולהידבר ולהגיע.

אפשר לבחור ארבעה שופטים מעולים מתוך הרשימה, בהסכמה, ואני מוכן לעשות את זה אתכם.

תודה רבה לחבר הכנסת אוסאמה סעדי. חבר הכנסת יגאל גואטה, בבקשה,

עד שלוש דקות לרשותך, אדוני. שנייה, רגע. לא נחשב רגע. תני להתארגן. בבקשה, שלך. גברתי היושבת-ראש, כבוד השרה, מכובדי חברי הכנסת, תרשו לי להתחיל בשני ציטוטים.

אני פשוט באמת עדיין חבר כנסת חדש, יש איזושהי תקנה שהשרה צריכה גם להקשיב כשמדברים אליה?

השרה חייבת להיות במליאה. ממש מעליב.

עד כמה שאני מכירה את השרה, היא יודעת גם להקשיב וגם לדבר על דברים אחרים. כן, היא יודעת גם להקשיב וגם להשיב.

תרשו לי להתחיל בשני ציטוטים. "תחושת חוסר השוויון" היא שומעת כל מילה שלכם, תאמינו לי. אני אשמח מאוד אם תקשיבי לי, כבוד השרה. "תחושת חוסר השוויון היא מהקשה שבתחושות. היא פוגעת בכוחות המאחדים את החברה, היא פוגעת בזהות העצמית של האדם"; ציטוט שני: "השוויון שומר על השלטון מפני השרירות. אכן, אין לך גורם הרסני יותר לחברה מאשר תחושת בניה ובנותיה כי נוהגים בהם איפה ואיפה". הציטוטים האלה נאמרו על-ידי נשיא בית-המשפט העליון דאז אהרן ברק.

אני רוצה להציג את הפער בין ציטטות מחכימות השזורות בלשון יפה לבין המציאות העגומה. 13 נשיאים כיהנו עד היום בבית-המשפט העליון, מתוכם אף לא מזרחי אחד. מתוך 28 המועמדים לבית-המשפט העליון כעת, רק שלושה מועמדים מזרחים. בשבוע שעבר התנגדה השרה שקד, כבוד השרה, להצעת חוק ייצוג הולם למזרחים בתאגיד השידור הציבורי, בטענה שאינה יודעת כיצד ינהגו במקרה כמו שלה, שהיא רק חצי מזרחית. האם מי שהוא חצי מזרחי יתאים לייצוג המזרחיים,

אז לשאלתך, כבוד השרה, לצערי הרב, לדעתי האישית, את אכן לא מתאימה, משום שמזרחי זה לא רק שם משפחה. זאת מורשת,

ובעיקר נשמה. יעידו עלייך כאלף עדים חמשת המועמדים שלך לבית-המשפט העליון שאינם כוללים ולו מזרחי אחד. רבותי, לא יעלה על הדעת שבחברה מתוקנת שבה שיעור הציבור המזרחי עומד על למעלה מ-50%, רשימת המומלצים של השרה הממונה תכלול 0% מזרחים. לפני כמה חודשים חשפה חברתי חברת הכנסת נורית קורן כי אחד מהפסיכולוגים המעבירים לוועדה חוות דעת על המועמדים גילה גזענות כלפי אחד המועמדים המזרחיים ואף הציג בפניו שאלות באשר למוצאו העדתי. כיום, בבית-המשפט העליון יושבת אליטה אריסטוקרטית שאינה מכריעה רק בתיקים משפטיים סבוכים אלא מתווה מדיניות, קובעת את סדר-היום הציבורי ומחליטה מה נכון ומה לא נכון, מה ראוי ומה אינו ראוי. בתי-המשפט בכלל ובית-המשפט העליון בפרט צריכים להיות הראי של החברה בישראל ולשקף זאת הן בייצוג הולם לכלל הציבור בישראל והן במגוון הדעות שהם מייצגים. לסיום, גברתי היושבת-ראש, במסגרת הניסיונות של חבר הכנסת חסון להסביר לנו איך עובד הטאבלט, זה מפריע לי,

במסגרת הניסיונות מצד השרה שקד לקדם את המועמדים מטעמה, כתבה הנשיאה לשרה שקד: הצבת אקדח על השולחן. לצערי, זה מזכיר לי את הציטוט הידוע של אל קפונה, שכידוע לא היה ראש ישיבה, שאמר: תמיד השגתי עם חיוך ואקדח יותר ממה שהשגתי עם חיוך לבד.

אנחנו נמשיך להילחם על מקומם של המזרחיים בחברה ובכל עמדות המפתח, תמיד בחיוך, תודה. ובהשאלה ממכתבה של הנשיאה, שלא ברצוננו, גם בהצבת אקדח על השולחן במידת הצורך. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת יגאל גואטה. חברת הכנסת נורית קורן, בבקשה, גברתי. עד שלוש דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד השרה שקד, אני חושבת שהדיון הזה מעל בימת הכנסת מיותר.

הרי בכל פעם שיש ועדה לבחירת שופטים, וגם בפעמים הקודמות, תמיד כל אחד רוצה להראות כמה הוא חזק. כל אחד, כל צד, הולך לכיוון אחר. הפעם הזאת האופוזיציה החליטה שזה נושא חשוב וצריך להעלות אותו על סדר-היום. אני חושבת שזה מיותר. אני יודעת שגם בפעמים הקודמות נשיאת בית-המשפט העליון נקטה אי-דיבור עם השר. השרה הייתה לבני בפעם הקודמת. יש את אותו הדבר. נכון, העניינים היו פה מוגזמים מאוד והתיאורים היו פה מוגזמים.

השופטים בדרך כלל אומרים שאנחנו עושים פוליטיזציה של המשפט.

אין פוליטיקה בתוך לשכת עורכי-הדין? יש פוליטיקה גם בלשכת עורכי-הדין. אין פוליטיקה בתוך בית-המשפט עליון?

כמו בכל מקום עבודה, יש גם שם. יש גם פוליטיקאים. אבל כל הזמן פוליטיקאים, נחשבים מילות גנאי. כל הזמן. אני חושבת שמה שקרה כאן הוא שכדי לגבש רשימה, אז כל אחד הפעיל את הכוח שלו בשביל להכניס עוד אנשים שלו. זה לגיטימי וזה בסדר. נכון, ההתכתשויות מעל דפי העיתון לא היו לרוחי. לא היו לרוחי. האם יש ייצוג לאוכלוסייה כולה? רגע, רגע. עוד לא הגעתי לדובדבן שבקצפת. אני, כחברה בוועדה לבחירת שופטים, חשוב לי מאוד שכל ערכאות בית-המשפט יהיו הבבואה של החברה הישראלית. מכיוון שהחברה הישראלית כוללת מגזרים שונים ותת-תרבויות, אני דואגת שיהיו שופטים מכל המגזרים. לכן, לפני כחודש וחצי בחרנו שופטות ממוצא אתיופי ושופט ממוצא רוסי, כי לא היו עד עכשיו במערכת המשפט. גם עכשיו, בבית-המשפט העליון, אני רוצה שיהיו לפחות שתי נשים מתוך ארבעה תקנים, שיהיה חובש כיפה אחד דתי-לאומי ושיהיו גם מזרחיים. נכון, הלוואי שלא היינו צריכים להגיד מזרחיים. היום כבר אי-אפשר לדעת מי מזרחי ומי לא. אבל אנחנו צריכים אנשים שבאים מהמורשת הזאת. אני מקווה שבפעם הבאה לא נצטרך לזהות לפי השמות מי מזרחי ומי לא, כי זה דבר פסול. אני רוצה לשבור את תקרת הזכוכית ושיהיו יותר מזרחיים ויהיו גם יותר השקפות עולם, של דתיים, של חרדים, של ערבים, כולם. זה מה שחשוב.

תודה רבה לחברת הכנסת נורית קורן. תשיב לנו שרת המשפטים חברת הכנסת איילת שקד. יש לנו אחריה שתי בקשות להבעת דעה. בבקשה, גברתי. גברתי היושבת-ראש, תודה, כנסת נכבדה, קרתה דרמה. אני לא מתכוונת לבחירות בארצות-הברית, דרמה הרבה יותר חשובה. הצעת החוק של חבר הכנסת רוברט אילטוב ביום שני, קיבלה "פ",

חבר הכנסת רוברט אילטוב הגיש הצעת חוק לפני כמה חודשים ופשוט ביום שני היא קיבלה "פ". מה אומרת הצעת החוק הזאת? זה אותה פ"א של ברקו? זה הפ' של כולנו פה. מה אומרת הצעת החוק? בואו נעשה רגע סדר. עד שנת 2008 מונו שופטים לבית-המשפט העליון ברוב רגיל. בכירי השופטים שלנו היום בבית-המשפט, שותפי בוועדה לבחירת שופטים, גם השופטת והנשיאה נאור, השופט רובינשטיין, השופט ג'ובראן, כולם מונו ברוב רגיל. אלה היו החוקים עד 2008. גדעון סער, אז חבר הכנסת מהאופוזיציה, שייך לימין, והשר פרידמן, שר משפטים ששייך לאסכולה השמרנית, כמובן, שניהם ביחד,

גדעון סער בתמיכה של השר פרידמן, חוקקו חוק שרצה לאזן את הוועדה.

כי עד שנת 2008 בדרך כלל לנשיא בית-המשפט העליון היה רוב ולא לשר המשפטים. שמעתי את חברת הכנסת ציפי לבני מתראיינת כמה פעמים השבוע. היא לא טרחה לספר, כמובן, שהיא כשרת משפטים נכשלה פעמיים. ב-2005 היא רצתה למנות משפטנית ראויה ומוערכת,

פרופסור רות גביזון. ימין ושמאל, דתיים וחילונים, יהודים וערבים, כולם חשבו שהיא יכולה לתרום תרומה משמעותית לבית-המשפט העליון. לא היה על זה ויכוח. אז ציפי לבני שרת המשפטים החליטה שהיא מועמדת שלה והיא רוצה למנות אותה. רק מה היא לא דאגה לעשות? היא לא דאגה לייצר לעצמה רוב. הרוב היה בידי הנשיא דאז, אהרן ברק. אהרן ברק התנגד לה, מסיבותיו שלו. הוא אז אמר, יש ציטוט מפורסם שבו הוא אמר: יש לה אג'נדה. זה היה המצב אז. אז ציפי לבני פעם אחת נכשלה בזה שהיא לא הצליחה לייצר רוב. היה צריך רוב רגיל, בסך הכול חמישה מתוך תשעה. פעם שנייה היא נכשלה, כי היא לא מינתה בכלל שופטים. היא השתמשה בכוח היחיד שיש לה כיושבת-ראש הוועדה, שיתקה את הוועדה, כדי ליצור לחץ על הנשיא ברק, ולמעשה לא מינתה בתקופתה שופטים ובית-המשפט העליון תפקד בחסר. עכשיו, תבינו. בית-המשפט העליון זה המקום, באמת, אני חושב שאין עוד מקום במגזר הציבורי שעובדים בו כל כך קשה. השופטים עובדים מבוקר עד לילה. כמעט 10,000 תיקים, עם 15 שופטים. מוכשרים ככל שיהיו, והם באמת מאוד מוכשרים, הם בעומס אדיר.

שואל חבר הכנסת אוסאמה סעדי למה לא מוסיפים עוד שופטים. זה דיון שאנחנו צריכים לערוך. אם אתה שואל אותי, אני חושבת שכדאי להוסיף עוד שופטים, הם נמצאים בעומס אדיר. אבל אז שרת המשפטים ציפי לבני העדיפה שבית-המשפט יתפקד בחסר, רק לא להיכנע לאהרן ברק ולהפסיד בוועדה לבחירת שופטים. ואז, מה עשה גדעון סער? גדעון סער ראה שלאורך השנים יש לשופטים רוב בוועדה.

אבל הם מצליחים לייצר קואליציה מוצלחת יותר מהפוליטיקאים. ואז הוא חוקק את החוק שאומר בעצם שצריך להגיע להסכמות, כי כשצריך שבעה מתוך תשעה,

פחות או יותר, שכל הקבוצות צריכות להגיע להסכמות. באותו הזמן דווקא השופטים מקרב בית-המשפט העליון התנגדו לחוק הזה, כי הם חשבו שזה יקטין מכוחם, כי עד אז היה להם בדרך כלל, ביחד עם לשכת עורכי-הדין,

והם מינו את מי שרצו, ולא מינו את מי שהם רצו, כמו פרופסור רות גביזון וכמו פרופסור נילי כהן, שגם עליה אין מחלוקת שהיא מועמדת מאוד ראויה, וגם עליה עד היום לא קיבלנו תשובה מדוע היא לא מונתה. ואז גדעון סער ופרופסור פרידמן עשו דבר מאוד מאוד הגיוני לשעתו, ואמרו: נחוקק חוק שיצריך רוב של שבעה. באותו זמן פרופסור מאוד מכובד, שאני מאוד מעריכה, פרופסור קרמניצר, התנגד לתיקון החוק של סער. הוא אמר אז, אני מצטטת: "אני חושש שההצעה הזאת" כלומר חוק סער, "משום שהיא מחזקת את הכוח של הרוב הפוליטי, היא פוגעת באחד הערכים הכי יסודיים של מערכת השפיטה, והוא העצמאות ואי-התלות של מערכת השפיטה". הוא גם הוסיף שההצעה הזאת יכולה להביא לשיתוק הוועדה, כי כל הקבוצות לא יסכימו, וכל אחת תשתק את השנייה. ולכן די התפלאתי כשהשבוע שמעתי כשחבר הכנסת רוברט אילטוב העלה הצעה לחזור למצב הרגיל שמעתי אותו מתנגד לזה, כי ב-2008 הוא התנגד לתיקון. אבל בסדר, אולי הוא שינה את דעתו. אני רוצה להגיד, איך זה מחזק את הצד הפוליטי? בכל זאת זה נותן זכות וטו לשופטים, איך זה מחזק את הצד הפוליטי? מה היה הרעיון של גדעון סער? הוא אמר: עד 2008, במירכאות, לא ספרו את הפוליטיקאים.

הרוב היה אצל הנשיא. לכן הוא אמר: עצם זה שצריך להגיע להסכמות, זה נותן לפוליטיקאים עוד כוח שלא היה קיים אז. אני רוצה לומר לכם שאני, בתפיסה, בעד הסכמות. לכן בחודשים האחרונים ישבתי שעות רבות עם הנשיאה. ואנחנו כן מדברות, ואנחנו כן מנסות להגיע להסכמות. לא רק עם הנשיאה, דרך אגב, עם כל חברי הוועדה. חברי הוועדה יושבים אחד עם השני, ומדברים, ושוקלים את המועמדים, וכן מנסים להגיע להסכמות. בעיני, זו הדרך הנכונה ביותר. אבל אני לא אכשל איפה שציפי לבני נכשלה, ואני לא אתן לשתק את בית-המשפט העליון, או לפחות שבעומס כזה גדול הוא יעבוד בחסר. לכן אני הבהרתי: אני בעד הסכמות, וגם התיקון שחבר הכנסת סער עשה בזמנו הוא תיקון הגיוני, אבל אם עד בערך מרס,

עד שהשופט זילברטל יפרוש, וזה מספיק זמן, הוועדה לא תגיע להסכמות, ואם יהיו חברים בוועדה שיחליטו לשתק אותה, אני לא אתן לזה יד ובהחלט אציע לקדם את החוק שהעלה חבר הכנסת רוברט אילטוב. זה לא דבר אידיאלי. אני חושבת שהחוק של חבר הכנסת סער הוא כן הגיוני, וכן הגיוני שהוועדה תבוא, ביחד, ותגיע להסכמות. אבל צריך להיזהר משני דברים במצב הזה: אחד, שבאמת חברי הוועדה לא ינצלו את זה כדי לשתק את הוועדה ולהביא, אי-המינויים, ודבר שני, שלא ייבחרו המועמדים הפחות-טובים, כי לפעמים מפני שמגיעים להסכמות ופשרות בוחרים לא את המועמד הכי טוב שהכי רצית, אלא מה שנקרא את האופציה השנייה או השלישית.

זה מה שרציתי להגיד. לא, אין דבר כזה. אין דבר כזה. לא, זה לא נכון. זה לא נכון. לא אמרתי. אני אומרת שלא פוסלים מועמד בגלל דבר כזה. אני אומרת עוד דבר: אני עובדת בשיתוף פעולה מצוין עם חברי הוועדה הזאת כבר שנה וחצי. יחד בחרנו מעל 150 שופטים, אולי הרשימה הכי מגוונת שהייתה אי פעם, כולל, בשבילך, חבר הכנסת גואטה, הרבה מזרחים, כולל פעם ראשונה יוצאי אתיופיה. כשאני נכנסתי לוועדה, מה זה הרבה? אני לא סופרת אותם. תעבור אתה על הרשימה. זה מה שאת אומרת, שאת לא סופרת את המזרחים. לא, לא, לא.

אוי, באמת, חבר הכנסת גואטה, מה שאתה עושה זה, סלח לי, אתה מעליב את האינטליגנציה גם של חברי הכנסת וגם של הציבור. לא, ממש לא. ממש לא. את הפלת את החוק של ייצוג מזרחים, לא סופרת אותם. חבר הכנסת גואטה, אני מבקשת לא להפריע לשרה.

כולם כאן מעורבים עם כולם.

אנחנו יכולים לגשר? אני רואה, אני רואה שהאופוזיציה היום, האופוזיציה תיתן בחינם את הגישור.

כדאי לציין שגם השבוע, ביום שני זה, היה החוק שלי, יחד עם החוק של רוב רגיל ולא רוב מיוחד, השבוע. שהגשנו את זה במרס.

כמו שאמרה חברת הכנסת נורית קורן, היא ורוברט אילטוב הגישו את החוק הזה יחד כבר מזמן, לפני כמה חודשים. אבל אני שמחה שחברת הכנסת נורית קורן יושבת פה, כי היא גם עדה להליך הבחירה הרציני שעשינו בשנה וחצי האחרונות. חברת הכנסת נורית קורן, חבר הכנסת רוברט אילטוב, השר גדעון סער, אילנה סקר, ח'אלד זועבי, השופט, השר כחלון. השר כחלון, לא גדעון סער.

אה, השר כחלון, כמובן.

הנשיאה נאור, השופט רובינשטיין והשופט ג'ובראן, עושים עבודה יוצאת מן הכלל. לומדים על כל מועמד, מראיינים כל מועמד, יש הליך בחירה מאוד מאוד ארוך. אני חושבת שהוועדה הזאת, שהשכילה לבחור גם את השופטים הכי טובים וגם את הרשימה הכי מגוונת, אני חושבת בהחלט שהוועדה הזאת תצליח להגיע להסכמות גם בעניין בחירת ארבעת שופטי העליון. יש לנו מספיק זמן, ויש רשימה מפוארת של טובי השופטים והמשפטנים במדינת ישראל.

תודה רבה, גברתי השרה. יש לנו בקשות להבעת דעה. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, בבקשה. כעיקרון חבר הכנסת מוטי יוגב נרשם, אבל, כן, בהחלט. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד השרה, כל עוד במדינת ישראל אין חוקה, צריך את בית-המשפט העליון, כדי שיהיה כלב השמירה על החוקים ועל הניסיונות לקבוע חוקים שהם לא חוקתיים או שהם פוגעים בזכויות אדם. לכן מינוי השופטים צריך להיות נטול כל השפעה פוליטית, וצריך לשמר את כוחו של בית-המשפט בזה שלא מערבים פוליטיקה שם, ולא קובעים את השמות של השופטים לפי השיוך הרעיוני, האידיאולוגי או הפוליטי,

כי הם צריכים להיות מנוטרלים מפוליטיקה,

1. 2. תפקידו של היועץ המשפטי לקבוע אם החוק חוקתי או לא. אנחנו נראה מה יעשו בוועדת שרים לחקיקה ביום ראשון בקשר להסדר עמונה, שהיועץ המשפטי אומר שהוא לא חוקתי. והנקודה השלישית, ההגבלה הזו של שופט ערבי אחד פוגעת באפשרות לקבל שופטים מתאימים,

היום יש שני מועמדים לכיסא של שופט עליון, שני מועמדים ערבים, שלכל הדעות הם מתאימים, ואני חושב שיש צורך למנות את שניהם ולא לקבוע את הקביעה הזאת של שופט ערבי אחד. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת חאג' יחיא. חברת הכנסת נורית קורן, בבקשה, גברתי. גברתי היושבת-ראש, אני רק רוצה להעיר הערה שהיא מאוד חשובה, כי חבר הכנסת גואטה העלה את הנושא שעליו נלחמתי קרוב לשנה בנושא של המכון להשתלמות שופטים. שם יש פסיכולוג ששואל שאלות על מוצא עדתי.

מכיוון שזה נודע לי, עבדתי כל השנה, נלחמתי על מנת שהפסיכולוג לא ישאל על מוצא עדתי, כי זה מפלה. ויש לנו חוק במדינה שאוסר לשאול מועמדים על מוצאם העדתי בראיון עבודה. לפני כחודשיים ניתנה הוראה מנשיאת בית-המשפט העליון לא לתשאל מועמדים על מוצאם העדתי. מבחינתי, כך באה הפרשה הזאת על מקומה. אם אני אשמע שעדיין שואלים, אני אלחם על כך שהפסיכולוג לא יישאר במכון להשתלמות שופטים. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת נורית קורן. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. ישראלי. ממה תתפרנסו? אנחנו בוחרים, מה יהיה? אסון גדול יהיה במדינת ישראל שכולנו ישראלים,

לא אשכנזים, לא מזרחים. לא תוכלו להתפרנס מכך. אני לא דיברתי, חבר הכנסת חיים ילין, אנחנו מתקרבים.

בואו נשמע את חבר הכנסת דב חנין. בבקשה, אדוני. תודה לך, גברתי היושבת-ראש. גברתי שרת המשפטים, מותר לבקר את בית-המשפט העליון. גם לי יש ביקורת על בית-המשפט העליון. יש לי ביקורת רבה על בית-המשפט העליון. הייתי רוצה לראות בית-משפט עליון שיותר נלחם על זכויות אדם, יותר מגן על זכויות חברתיות, יותר מעורב בעוולות הכיבוש. הייתי רוצה לראות בית-משפט עליון יותר אקטיבי במה שהוא צריך לעשות. יש הבדל בין ביקורת על בית-המשפט העליון לבין הניסיון להכפיף את בית-המשפט העליון לממשלה. ניסיון להכפיף את בית-המשפט העליון לממשלה הוא דבר מסוכן. והמהלך שאתם רוצים לקדם בכנסת, שבא אל השופטים בבית-המשפט העליון ואומר להם או שתסכימו על השופטים שאנחנו רוצים לקדם,

אם לא תסכימו, אנחנו נשנה את החוק ואנחנו נמנה את השופטים שאנחנו חפצים ביקרם, למרות דעתכם המקצועית, המהלך הזה הוא מהלך מסוכן. צריך להגיד בצורה מפורשת, אנחנו לא מגינים על בית-המשפט העליון כי אנחנו אוהבים את בית-המשפט העליון. אנחנו מגינים על בית-המשפט העליון כי בלי בית-משפט עליון שידע לעמוד גם מול השלטון, גם מול הממשלה, וגם מול הכנסת כשצריך, אין שלטון חוק ואין דמוקרטיה. תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת יגאל גואטה, בבקשה, יש לך גם דקה. מוטי יוגב גם ביקש, אבל אני לא רואה אותו באולם. גברתי היושבת-ראש, השרה אמרה קודם שיש ייצוג, אדוני, אני מצטערת שאני עוצרת אותך,

רגע, אבל נורית קורן גם הייתה. לא, לא על זה אנחנו מדברים.

שנייה. כעיקרון, על-פי התקנון, אם אתה מציע את הנושא, אתה לא יכול להביע דעה נוספת.

היות שנתנו את זה לנורית קורן, אז אנחנו נותנים גם לך.

אבל כעיקרון, לא יכולים להביע דעה נוספת. בבקשה, אדוני. השרה אמרה שיש ייצוג למזרחים, ודיברה גם, חיים, על זה שאני מזלזל באינטליגנציה. אני רוצה לבחון, אני מבין שהאינטליגנציה שלך יותר גבוהה משלי. אבל אם בכל חמשת המועמדים שלך אין אפילו מזרחי אחד,

אין אפילו מזרחי אחד, אז מה את זורה חול בעיני חברי הכנסת? על מה את מדברת, על ייצוג למזרחים? בכל חמשת המועמדים שלך אין אפילו מזרחי אחד. על איזו אינטליגנציה בכלל את מדברת? תודה רבה. גברתי השרה, אם את רוצה להגיב, לא. רבותי, מה ההצעות? אני לא שמעתי מה ההצעות של היוזמים ומה ההצעה של השרה.

יש כאן אופציה להסתפק בתשובתה של השרה, או להעביר את זה לדיון לאחת מהוועדות. לוועדת החוקה. לוועדת חוקה. אני חושבת שזה מיותר. יש כאן הצעה להעביר את הדיון לוועדת החוקה. אין הצעות אחרות. אני חושבת שזה מיותר. אז ככה,

כספים? רבותי, אם כן, כולנו מכירים כבר את הפרוצדורה. היות שיש פה שתי הצעות, אפילו שלוש, אנחנו מעלים את זה להצבעה. קודם כול, אנחנו מדברים על ועדת הכנסת, כי יש פה שתי הצעות של שתי ועדות. מי שמצביע בעד, הוא בעד העברת הנושא לוועדת הכנסת, מי שמצביע נגד, זה אומר להסתפק בתשובתה של השרה. יש עוד דיון במליאה. דיון מליאה או ועדה, אוקיי. אוקיי. השרה מסכימה להעביר לוועדה, אז אין אופציה להחזיר.

בסדר, ועדת חוקה. רגע. יש פה הצעה להעביר את זה לדיון במליאה. לכן אנחנו נשנה את ההצבעה. מי שיצביע בעד, הוא בעד להעביר את הדיון למליאה. של סעדי.

מי שנגד, זה אומר שזה יעבור לוועדת החוקה. לוועדת חוקה. לא, לא, על הצעה נפרדת? אז נעשה ככה, ההצעה הראשונה, של חבר הכנסת אוסאמה סעדי, מליאה או, או לדחות. או לדחות. דקה, רבותי, שנייה. רגע, שנייה.

למה לא להעביר את זה לוועדת חוקה? מליאת הכנסת זה הפורום הכי מכובד של הכנסת, רבותי. מתי בדיוק זה יהיה במליאה? במליאה זה לא יהיה אף פעם. זה לא יהיה במליאה. איילת, איילת, את תדאגי שזה יהיה בוועדת החוקה?

שזה יהיה בוועדת החוקה. אני רוצה, גברתי היושבת-ראש. יש הסכמה על חוקה, גברתי היושבת-ראש. לחוקה. לחוקה, יש הסכמה. לא, לא, לא. איזה יופי, לפעמים כדאי לדון. לאיזו מסקנה הגעתם? חוקה.

חבר הכנסת אוסאמה סעדי, היות שאתה העלית מליאה, האם מקובל עליך חוקה? חוקה. רבותי, אז יש לנו שתי אופציות. בואו נעביר לוועדת הכנסת. שוב, ועדת הכנסת. אנחנו שוב מגיעים לוועדת הכנסת. אז יש לנו שתי אופציות. שוב אני חוזרת על האופציה, מי שמצביע בעד, זה להעביר את הנושא לדיון בוועדת הכנסת לקביעת המשך הדיון. מי שיצביע נגד, זה אומר, דיון במליאה. לא, זה לא דיון במליאה. מי שנגד, זה להסתפק בתשובתה של השרה. אז אנחנו עוברים עכשיו להצבעה. אבל, לא, לא, בואו נצביע. בבקשה, נא להצביע. בעד זה ועדת החוקה, נגד זה להסתפק, לא, לא,

כנסת. כנסת, רבותי. מי שבעד, לוועדת הכנסת. מי שנגד, להסתפק בתשובתה של השרה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. בעד, 11 חברי כנסת, ארבעה מתנגדים. זה אומר שהנושא עובר לדיון בוועדת הכנסת לקביעת הוועדה שתדון בהמשך בנושא. הכול ברור? יופי, תודה רבה, רבותי. אנחנו עוברים להצעה לסדר-היום הבאה: מחסור רב במטפלים בחולי נפש ובמיוחד בפריפריה, מס' 4854. חבר הכנסת טלב אבו עראר, בבקשה, אדוני. עד שלוש דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, מכובדי השר, חברי חברי הכנסת, לפי כתבה שהתפרסמה בעיתון "הארץ" לפני כמה ימים תחת הכותרת: שנה וחצי לרפורמה בבריאות הנפש, מטופלים ממתינים חודשים רבים ונאלצים לשלם מכיסם, עולה כי תחנות שירות ובתי-חולים מטפלים כיום ב-220,000 מבוגרים ו-62,000 ילדים. וגם כשמטופל בדרום זוכה לטיפול, הוא נאלץ להמתין שבעה חודשים, ומקבל במשך תקופת ההמתנה טיפול תרופתי, במקום טיפול אמיתי. לעומת זאת, זמן ההמתנה באזור ירושלים מגיע לתשעה חודשים בשל מחסור בכוח-אדם, ובהתאם לכך זמן ההמתנה המשוער לטיפול נע בין תשעה לבין 18 חודשים. במזרח-ירושלים מגיע זמן ההמתנה

לא לטיפול, אלא לריאיון, לחודשיים. המתנה לטיפול היא יותר משנה. ממתינים לטיפול יותר משנה. בלוד, שבה פועלת מרפאה של משרד הבריאות, מכובדי השר, ומטפלת בעיקר בעולים ובערבים, מגיע זמן ההמתנה לריאיון הראשוני ליותר מחודשיים, והמתנה לטיפול לחמישה חודשים. ביישובי הפריפריה, ובמיוחד בנגב, החולים סובלים כפליים: בנוסף להמתנה הארוכה, הם צריכים להתמודד עם בעיית הנגישות הגיאוגרפית. ביישובים כמו דימונה, נתיבות ומצפה-רמון ובכל היישובים הערביים בנגב אין בכלל שירות פסיכולוגי. חרף הרפורמה בבריאות הנפש, יש מחסור אדיר במטפלים לאלה הסובלים מבעיות נפשיות במדינה. אני אתמקד במגזר הערבי, ואשתמש בכותרת מעניינת שפורסמה באחד העיתונים. הכותרת היא "משבר עלום בחברה הערבית, מחסור במטפלים בבריאות הנפש". אין אומדן של מספר הסובלים מבעיות נפשיות, אבל אני משער שיש עשרות אלפים, ושימו לב שיש רק 23 רופאים פסיכיאטרים וכ-570 פסיכולוגים. אלו נתונים של משרד הבריאות עד סוף 2014. 2.7% מהפסיכולוגים הם דוברי ערבית, והם משרתים את האוכלוסייה הערבית אשר מהווה כ-20% מכלל האוכלוסייה. מה גם שקיימת תחרות גדולה בשלב ההתמחות, דבר המקשה על הבוגרים הערבים להשתלב במקצוע. חרף מחסור רב זה, בהתאם לפרסומים בעיתונות הערבית מחודש אוגוסט האחרון,

עמד מספר המלגות שחולקו לסטודנטים הערבים על 17% בלבד, דבר המעיד על הצורך בהוספת משאבים כדי להתאים את מספר המטפלים לאוכלוסייה הזקוקה לטיפול. האם אנחנו חושבים שהם יכולים לטפל באוכלוסייה הערבית?

כמובן שלא. יש מחסור אדיר, מכובדי השר, ועל המדינה, על משרד הבריאות, לדאוג למצוא פתרון.

תודה לחבר הכנסת טלב אבו עראר. ישיב לנו שר הבריאות חבר הכנסת יעקב ליצמן, ולאחר מכן יש לנו שתי בקשות, יש לי אופציה רק לשתי בקשות. תחליטו מי מכם, מהסיעה, רוצה להביע דעה.

בבקשה, אדוני השר. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, בקשר להצעה הדחופה לסדר-היום של חבר הכנסת טלב אבו עראר, לפני מעט למעלה משנה נכנסה לתוקף הרפורמה בבריאות הנפש, מהלך שהובלתי כסגן שר הבריאות, מתוך תפיסה שההיבט הנפשי וההיבט הגופני הנם שני מרכיבים בלתי נפרדים בבריאותו של האדם, ועל כן עליהם לחסות תחת גורם אחראי אחד, קופת-החולים. זאת, כדי להעניק לכל מטופל טיפול כולל ומיטבי. מנתונים שהתקבלו לאחרונה במשרדי עולה כי בשנה הראשונה לרפורמה קיבלו למעלה מ-280,000 מבוגרים וילדים טיפול נפשי במערכת הציבורית, מספר המהווה עלייה של כ-30,000 מטופלים לעומת השנה הקודמת לרפורמה. במסגרת הרפורמה פיתחו קופות-החולים מערך רחב של מרפאות לבריאות הנפש וגייסו צוותים של רופאים ומטפלים רבים. בין היתר, הושם דגש על פתיחת שירותים באזורי הפריפריה, וזה היה עיקר המטרה שלי, של הרפורמה, שגם שם יהיה טיפול, מה שלא היה עד אז, כולל היישובים הערביים, כך שבשילוב המרפאות הוותיקות שהיו קיימות עוד טרם הרפורמה, ניתן כיום למצוא שירותי בריאות נפש בין היתר ברהט,

אופקים, מצפה-רמון,

טבריה,

קריית-שמונה, אום-אלפחם, באקה-אלע'רביה,

קלנסואה, שפרעם, כפר-ברא, ירכא,

סח'נין,

וביישובים נוספים. עובדה ידועה היא שמערך בריאות הנפש בישראל נדרש להתרחבות ולהתפתחות נוספת, כדי להעניק לתושבי ישראל שירות טיפולי איכותי ומיטבי, תוך שימת דגש על יצירת שוויון בנגישות לטיפול. תורי ההמתנה לטיפול נפשי, אף שהתקצרו מאז הרפורמה, עודם ארוכים, ומהווים מדד משמעותי לצורך של הציבור בישראל בטיפול נפשי, שטרם קיבל מענה במלואו. משרד הבריאות, בשיתוף קופות-החולים, פועל לתת מענה על כך הן בפיתוח שירותים נוספים והרחבתם של שירותים קיימים והן בעידוד ובהכשרה של כוח-אדם ממקצועות הבריאות השונים לפנייה לתחום בריאות הנפש. דוגמה לכך ניתן למצוא בפרויקט להכשרת מטפלים דוברי ערבית בפסיכותרפיה, לאור ההבנה שיש בתחום זה חוסר משמעותי, וכן בפיתוח תוכניות להכשרת פסיכולוגים מהמגזר הערבי בשיתוף המל"ג. הרפורמה הביאה לשינוי משמעותי בנגישות ובזמינות של שירותי בריאות הנפש בישראל, אך הדרך עוד ארוכה, ואנו במשרד הבריאות נעשה את כל שנדרש כדי להשיג תוצאות מיטביות וראויות לתושבי ישראל. אני מוכן, אגב, להרחיב על זה בוועדה. אם אתם רוצים, אין לי שום בעיה שיהיה דיון בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת. אני אשמח להרחיב על זה. מה שאתם רוצים.

תודה רבה, אדוני השר. יש לנו, אבל יש לנו בקשות להבעת דעה. לוועדה. לוועדה.

אז אין לנו דיון נוסף. רבותי, אם השר הציע להעביר לוועדה וכולנו מסכימים לוועדה, בזה הדיון הסתיים.

אנחנו נצביע כרגע על העברת הנושא לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות להמשך הדיון.

נא להצביע. ההצעה להעביר

14 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. הנושא עובר להמשך דיון בוועדת העבודה,

אנחנו עוברים להצעה לסדר-היום הבאה: "תלייה בהכרה" במשחטות המוכרות בשר לישראל,

חברת הכנסת יעל גרמן, בבקשה. אחריה, חבר הכנסת אחמד טיבי. בינתיים אני לא רואה אותו באולם, אבל אני מקווה שהוא יגיע. בבקשה, גברתי. שר החקלאות גם צריך להיות פה. שר החקלאות כבר כאן, ממתין לך, בכניסה.

בבקשה, עד שלוש דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אני מציע לכל מי שיש לו לב חלש והוא רגיש שלא יקשיב לתיאור שאני עומדת לתאר, ואם יש ילדים שצופים בנו עכשיו בטלוויזיה, אני ממש מבקשת שלא יראו את מה שאני הולכת עכשיו לתאר. בתחקיר של עמותת "אנונימוס" יחד עם הארגון הבין-לאומי PETA ובסיוע של עמותת "תנו לחיות לחיות", נחשפה לפני שבוע, בערוץ 10, שיטה אכזרית שבמסגרתה שוחטים את העגלים בצורה אכזרית ולאחר מכן מביאים אותם כאן לארץ כבשר כשר. להערכתי, כבוד השר, ועל-פי הלכות הדת, הבשר הזה, אחרי שתשמע את התיאור, אינו כשר. קוראים לשיטה הזו "המתה בתלייה" שחיטה בתלייה. כיצד הורגים את העגלים?

לוקחים את העגל ומכניסים אותו לתא סגור. כדי להכניס אותו לתא, פוגעים בו בשוקרים חשמליים. מייד כשהוא נכנס לתא, קושרים לו צלצל לרגל כדי שאפשר יהיה להרים אותו. בתוך דקות מספר הדלת שמתחתיו נופלת, הצלצל מרים אותו ברגל אחת, כשכל המשקל שלו תלוי על רגל אחת וראשו למטה. לא עוברות כמה דקות, ומגיעים שני אנשים. אדם אחד מגיע עם קרס בגודל של אגרוף, אותו הוא תוקע בלחי או באף של העגל ומסובב לו את הראש, כך שאפשר יהיה בקלות לשחוט אותו. אדם שני מביא קלשון שמחזיק בשתי שיניים את העגל, ובשן השלישית,

שן לתוך הסנטר של העגל כך שכל תזוזה שהוא יעשה תגרום לו לכאב, והוא יהיה קבוע, שאפשר יהיה לשחוט אותו. ובכל העת הזאת העגל חי, ואנחנו רואים אותו, רואים אותו מרים את הראש, רואים את העיניים ממצמצות, רואים את הדם נוטף לו לתוך העיניים. ואז מגיע השוחט, שחותך לו בצוואר, מכניס צלצל, עוד מכשיר חד, כדי לבתק לו את חוט השדרה. ואחרי זה אנחנו אוכלים את העגלים האלו. אני לא חושבת שיש שחיטה הומנית, שחיטה לא יכולה להיות הומנית, תודה רבה. אבל זאת גם לא שחיטה כשרה.

אבל אני חושבת שאת השיטה הזו, שגם גורמת לכך שהבשר אינו כשר, צריך להפסיק. נא לסיים. אדוני שר החקלאות, האישורים לבתי-המטבחיים האלו עומדים להסתיים בסוף השנה. אני מבקשת ממך האישורים לבתי-המטבחיים בדרום-אמריקה, אישורים של מי?

אתם, משרד החקלאות. חברת הכנסת יעל גרמן, הזמן עבר מזמן. משרד החקלאות נותן אישורים לבתי-המטבחיים האלה בדרום-אמריקה. אני מבקשת שאתה לא תחדש אף אישור לאף בית-מטבחיים שנוקט את השיטות האכזריות האלה, תודה רבה. ותדאג לכך שהעגלים האלה, כאשר שוחטים אותם, ישחטו אותם על-פי סטנדרטים בין-לאומיים קיימים. תודה רבה לחברת הכנסת יעל גרמן. חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח. שר החקלאות חבר הכנסת אורי אריאל, בבקשה. ברשות גברתי היושבת בראש, חברי סגן שר האוצר, חברי וחברות הכנסת, אני מתכבד לענות לחברת הכנסת יעל גרמן. שמעתי את הערתך על שאין שום שחיטה שהיא ללא צער בעלי-חיים, הומנית.

אבל יש סטנדרטים.

שגם אנחנו, עוד לא התחלתי את התשובה, ברשותך. אני אקשיב להערותייך, בסדר?

את אוכלת בשר? כמעט שלא. בשר אדום ודאי שלא. חברים, תנו לשר, בבקשה, לדבר. זה לא דיון פה. אז אני לא מתווכח עם זה. יש תנועה גדולה של טבעונים, צמחונים ואחרים, שאני מכבד אותה מאוד, גילוי אישי, אני הייתי כזה שנתיים, אחרי מלחמת יום הכיפורים, אבל זה סיפור אחד. אני תכף מתייחס לדברייך ממש, לעצם העניין. מי שרוצה לשכנע פה את כולם להיות צמחונים, טבעונים וכדומה, זה בסדר, אבל, ברשותך, זהו. לא נעסוק בזה עכשיו, זה סיפור אחר. יש התחקיר שנעשה, ואת מעלה אותו פה.

אנחנו בודקים עדיין את העובדות, כי עם כל הכבוד לערוץ 10 או לכל כלי תקשורת אחר, ואני באמת מכבד אותם, והם עושים עבודה חשובה בתחקירים האלה, ראינו גם בתי-מטבחיים בארץ, משחטות וכן הלאה, ומתוך זה התעורר ויכוח,

וגם היו תוצאות חיוביות.

אמרת שתהיה אפס סובלנות לאלימות מול בעלי-חיים. אני אמרתי הרבה דברים. אני רוצה עכשיו גם לענות.

יכול להיות שזה אפילו יהיה מה שאת חושבת, רק אני מתקשה.

אני אומר לך, אני מכבד את כלי התקשורת שמעירים,

אבל עדיין ובכל זאת אנחנו בוחנים את העובדות בכלים שלנו,

זה, 1. 2. בחנתי עם הרבנות, גם הם בוחנים את זה. הם לא מוכנים לומר כרגע שזה שחיטה לא כשרה. בכל מקרה, מי שרוצה לדבר על שחיטה לא כשרה או כן כשרה, זה לא אני. אני לא רב, אני לא אחראי על הרבנות, אני לא המשרד לענייני דתות. יש מי שאחראי לזה. אני לפחות בדקתי, כי הבנתי שזה יגיע גם לשם, מתוך שיחותינו בעבר. כרגע אין לי חוות דעת של הרבנות שזה לא כשר. כרגע זה כשר, אם יהיה שינוי, כמובן זה ישנה את הדברים. אחרי זה, אני אומר לך ולאחרים שאני חושב שהדרך לקצר את זה היא אכן לשמור על הדברים. אני עוסק בדבר מקביל בינתיים, בייבוא בעלי חיים מאוסטרליה ומניו-זילנד. אנחנו נמצאים שם בעבודה מאוד משמעותית, לעניות דעתי, ואני חושב שבסוף גם נצליח, זה רק לוקח את הזמן שלו.

כי זה תלוי גם בהסכמי סחר עולמיים. אנחנו לא לבד בסירה הזאת, באונייה הזאת שטים הרבה גופים, וגופים בין-לאומיים, ומדינת ישראל חתומה על הסכמים. ולכן ביקשנו, גם אצלנו במשרד וגם במשרד הכלכלה, להגיד לנו את המשמעויות. בסך הכול אנחנו חותרים לשינוי במצב הזה. אנחנו לא בוויכוח על העניין, אלא אנחנו צריכים למצוא את הכלים המשפטיים, הארגוניים,

מי שחושב שאפשר להפסיק ביום אחד את ייבוא הבשר מהארצות הללו, מדרום-אמריקה, והכול יהיה בסדר, זה לא יהיה בסדר ואני מתקשה לראות שזה קורה ביום אחד. אבל אנחנו כן, מבחינה חיובית של מה שראינו, לא ראיתי את הסרט אבל קראתי מה שהיה שם, מה שאת העלית, אנחנו מנסים למצוא את הפתרונות שיעמדו במבחן הבין-לאומי החוקי, המשפטי. כמובן, ולא יהיה מחסור בבשר בארץ. אני לא חושב שזה אופציה שאת מציעה,

אני כבר אומר. בסדר, אז לכן אנחנו, אני לא מציעה, רק שתתחשבו בסטנדרטים ולא תיתנו אישורים לאותם בתי-מטבחיים. זה בידיים שלכם. יכול להיות שהמשמעות היא שיהיה מחסור בבשר, כי ארגנטינה והמדינות הללו בדרום-אמריקה הן ספק עיקרי כרגע לבשר קפוא, ומסוגים אחרים, לארץ. אני מנסה, כפי שאת יודעת, אמרתי את זה כמה פעמים פה, לפתוח את אירופה, ששם, למיטב ידיעתי, בזהירות הנדרשת, אין שחיטה מהסוג הזה. אתמול ישבתי עם שר החקלאות של לטביה, וזה ממש כל שבוע עם מישהו אחר, כדי להגיד להם: חברים, יש לכם הזדמנות, אנחנו רוצים לקנות בשר מצונן, לא טרי ולא קפוא, אבל כן, בתנאים האלה של השחיטה. וזה יותר קל שם, כי שם אנחנו מתחילים מההתחלה. יש מקומות שיש כבר הרגלים.

ולכן, אני מציע, אם את רוצה, להעביר את זה לוועדת החינוך, שאחראית על ענייני צער בעלי-חיים, היושב-ראש לא פה. אם יש צורך בעוד דיון, אני לא נגד אף פעם. דיון זה דבר טוב. תודה.

לך. תודה רבה, אדוני השר, השר אורי אריאל. האם את רוצה להסיר? אין מצב, אין מצב. נעבור להצבעה? למה אין הבעת עמדה? השר הציע להעביר לדיון בוועדה. האם מקובל עליכם? במליאה.

מה הבעיה? במליאה זה יהיה בעוד שלוש שנים, יעל. היא יכולה להציע להסיר מסדר-היום בלבד. לא, אני רוצה בוועדת החינוך.

חברת הכנסת אורלי לוי, אני רוצה עמדה נוספת. בבקשה. יש לך דקה. תודה רבה. וחבר הכנסת דב חנין אחריה. שרת הבריאות לשעבר חברת הכנסת יעל גרמן, אני באה ואת ההרצאות האלו אני מקבלת בבית באופן שוטף. יש לי בת שהיא צמחונית, ואני אענה לך כפי שעניתי לה.

אצלנו ביהדות הנושא של צער בעלי-חיים הוא כל כך חזק עד שאולי אין שחיטה הומנית, אבל אנחנו מחויבים לעשות כל שלאל ידנו כדי למנוע כמה שיותר סבל מבעלי-החיים. עד כדי כך פסקו חכמים, שלמשל טלית, שהיא חשובה, בפעם ראשונה ששמים אותה מברכים "שהחיינו", אבל על התפילין, שהן הרבה יותר קדושות ביהדות, לא מברכים "שהחיינו", מאחר שזה היה כרוך באיזשהו סבל של בעל-חיים. עד כדי כך היהדות רגישה לנושאים של צער בעלי-חיים. ויותר מכך אומר לך: רוב הפוסקים ורוב הרבנים הגדולים אומרים: כאשר מדובר בשחיטה שיש עמה צער, הבשר לא כשר, נא לסיים. בבקשה. גם אם זה יהיה הרב והשוחט הכי מוכשר. אז לכן אני באה ואני אומרת: אני מקבלת את ההצעה של חברת הכנסת גרמן לדון במליאה, אבל בלי הוצאת דיבתה של היהדות. תודה רבה. תודה רבה, חברת הכנסת אורלי לוי. חבר הכנסת דב חנין. לא, אני מקבלת את הצעתו של,

בוועדת החינוך, ולהעביר את זה לתת-ועדה לצער בעלי-חיים בראשותו של איציק. תודה לך, גברתי היושבת-ראש. אדוני השר, הדברים שהביאה חברת הכנסת גרמן כאן הם דברים מזעזעים. הם דברים מצמררים. ומה שמזעזע במיוחד זה העובדה שאנחנו לא מדברים על איזה משהו יוצא-דופן באיזשהו מקום שקרה פעם אחת ולא יחזור עוד. אנחנו מדברים על שיטה. אנחנו מדברים על שיטות. אנחנו מדברים על צורה לא-אפשרית, לא-אנושית, אכזרית, מיותרת, של התנהלות מול בעלי-חיים. ומול השיטות האלה, גברתי היושבת-ראש, הדרך היחידה לפעול היא באמצעות כיוון לאלה שמרוויחים מהמערכת הזאת. לדעת להגיע ולהטיל אחריות אישית על המנהלים הבכירים, על בעלי העסקים, על אלה שבסופו של דבר עושים את הרווחים מהדברים האלה.

כל עוד לא נגיע לאחריות אישית, אנחנו נישאר במצב שבו מדי פעם נגיע לכנסת ונזדעזע. אבל, תודה רבה, חבר הכנסת דב חנין. סליחה, זה לא דיון כאן במליאה. אנחנו עוברים להצבעה? ועדת החינוך. אנחנו עוברים

הצעה לסדר-היום בנושא "תלייה בהכרה" במשחטות המוכרות בשר לישראל: בעד, 13, נגד, אפס,

ההצעה תועבר לדיון בוועדת החינוך. אנחנו עוברים להצעות לסדר-היום בנושא: התוכנית האסטרטגית לקידום הצפון,

חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה. אחריו, חברת הכנסת סתיו

נקראתי או הצעתי, והיושבת-ראש אמרה: דיון על התוכנית האסטרטגית לקידום הצפון, יותר נכון היה להגיד: על האין-תוכנית אסטרטגית לקידום הצפון. האמת היא: מה כן יש לנו לקידום הצפון?

יש לנו הצהרה ראשונה של ראש הממשלה, שאמר: "אנחנו רוצים להפוך את הגליל והנגב למרכז החדש של מדינת ישראל, כפי שבאר-שבע הפכה למרכז הסייבר". ויש לנו את השר דרעי: "בשנה הקרובה נוציא לפועל תוכנית אסטרטגית רחבת היקף, שתיצור שינוי בצפון כולו, ונקדם טיפול אמיתי לבעיות הגליל".

תושבי הגליל, היינו מתים שהממשלה, לפחות בעניין הזה, תצליח.

אני רוצה להגיד כבר עוד משהו כהכנה לתשובות. אין כאן עניין של קואליציה אופוזיציה.

אולי בפעם הראשונה, ראשי רשויות מכל המפלגות, שלא רק התאחדו אלא החליטו גם שאף אחד מהם לא יפותה בתוכנית רק לרשות שהוא עומד בראשה. אני חושב שעצם האמירה הזאת, ואני כבר עכשיו אומר: אל תביאו לנו אחר כך, תסתכלו טוב בשורה של התקציב פה ובשורה של התקציב שם. דובר על תוכנית רב-שנתית של 18 מיליארד שקל. אנחנו היינו שמחים לראות את הדבר הזה מתרחש, כשזה לא מתרחש, ואם הוא לא בתקציב, אנחנו יודעים שזה לא יקרה. אני רוצה לומר יותר מזה: הנושא הוא לא רק נושא תקציבי, הוא נושא ערכי, למי שבאמת הציונות מעניינת אותו. אז אולי פעם אחת נגיד את האמת: לא אכפת לי שלהתיישבות בצפון יקראו התנחלות, ושאני במקום מתיישב אהיה מתנחל. עיני לא צרה.

אבל אם בסוף זה עניין של השקל השולי, אז אהיה גאה לומר שאני מתנחל, בגלל שבאמת ההתנחלות בארץ-ישראל, לפי כל המקורות שלנו, הייתה גם בגליל. התיישבות, היא נולדה במקומות האלה. מה, ההתיישבות נולדה רק במקומות שהקואליציה הזאת רוצה לקדם יותר? מעבר לקו הירוק?

אנחנו מתיישבים. קרוונים? הלכנו גם עם קרוונים לשם, לתוך הגליל. גרנו שנים בקרוונים, לא משנה כמה ילדים, בתוך יישוב, בתוכנית המצפים, תקראו לזה איך שאתם רוצים.

לא רצינו לקבל על חשבון אחרים, לא ביקשנו שייתנו לנו קרדיט. אפילו לא אמרנו שהממשלה שלחה אותנו. נא לסיים. לא אמרנו שהממשלה שלחה. הלכנו כי חשבנו שזה חשוב ללכת. כי רצינו ללכת לשם. בעצם מה שאני קורא עכשיו, אם עוד אפשר, אנחנו בשלבי הדיון, ואת מבקשת ממני לסיים, אז אסיים, אבל אולי לא לפני, בגלל שיש לי ולסגן השר איציק כהן מסורת, שאנחנו גם מחליפים עמדות מהמקורות שלנו. אז מה הבעיה אם לא מטפלים בצפון? אנחנו מכירים את מסכת בבא בתרא, שבה נאמר: "אמר רבי יצחק: הרוצה שיחכים,

ושיעשיר,

לא, לא, שנייה אחת, שנייה. גם את יכולה ללמוד במשפט אחד עוד משהו. לא נורא, את לא יושבת בראש רק בשביל שעון. אני יכולה ללמוד, אבל יש כללים ויש דוברים נוספים.

גם אני, תאמיני לי, מכיר את הכללים. וצריך לתת לכולם לדבר באופן שווה. רק רגע, אני מכיר את הכללים, זה ייקח עוד משפט.

אז אגיד מה הבעיה. שאנחנו באמת היינו רוצים שתתקיים מסכת בבא בתרא, שזה שרוצה להעשיר, יצפין. אבל מה הבעיה? שתמיד עומד לנו ממול מה שאומר הנביא ירמיהו: "מצפון תפתח הרעה". זאת אומרת, אם לא נטפל בצפון כמו שצריך, אז מה שיקרה לנו זה לא שהוא יישאר סטטי, מצפון תיפתח הרעה. והאיום של אי-טיפול בצפון הוא לא רק על איכות החיים בצפון, אלא על הערכים של החברה הישראלית.

תודה רבה, חבר הכנסת אלעזר שטרן.

חברת הכנסת סתיו שפיר,

הנה, נתנו רק את החצי הראשון, נכון. אורלי, אני כבר לא יכול, את יכולה להגיד.

תודה. כבוד היושבת-ראש, כנסת נכבדה, בממשלה הזו מככבים כמה וכמה שרים שהבטיחו להילחם למען השקופים. אחד מהם לפחות, שר הנגב והגליל, שר הפריפריה, דרעי, ממש ביסס על זה את הקמפיין שלו. אז רציתי לבוא לכאן ולספר לכם מי הם אותם אזרחים שקופים. שקופים הם אנשים כמו מירי יציב שגרה בצפון, אישה צעירה, שאחד מבניה חולה, אבל הטיפול שהוא זקוק לו יכול להינתן אך ורק בבית-חולים תל-השומר. לפעמים הם צריכים להגיע לשם פעמיים בשבוע. עשרות-אלפי קילומטרים שהם מבלים על הכבישים. לא יכולים להגיע לעבודה, בגלל שאין טיפול רפואי לילד שלהם באזור שבו הם גרים. שלוש שעות וארבע שעות נסיעה, לפחות, בכל פעם כדי לקבל טיפול רפואי. שקופים זה אנשים כמו ללי גרציה, שגרה בקיבוץ דפנה, שאמרה לי רק לפני כמה ימים: בשביל להיות בריאה, אני חייבת לעזוב את הבית ולעבור למרכז, כי אין הקרנות בצפון. הנסיעות למרכז פשוט קורעות לי את הגוף. ללי גילתה את הסרטן האלים שמשתולל בגופה אחרי חצי שנה, באיחור, כי לא היה תור בצפון לראות רופא. שקופים זה אנשים כמו משה דדוש. חקלאי, שגר בגורן. משפחה של חקלאים: האחים שלו בחקלאות, ההורים שלו בחקלאות,

לעבודה הזאת. אבל התוצרת שלו יושבת במקררים. המדינה החליטה להביא סחורה ממדינות אחרות, הורידה מכסים, לא נתנה לו תמיכה, והוא פשוט קורס. אין לו שמץ של מושג איך תיראה השנה הבאה, איך תיראה השנה שאחריה, איך ייראו החיים, איזה ביטחון יהיה בחיים האלה. אלה השקופים. שקופים זה אנשים כמו מאיסה, שגרה בכפר בגליל. יש לה תואר בחינוך, תעודת הוראה, אבל כבר שמונה שנים היא לא מצליחה למצוא עבודה במקצוע שבו היא הוכשרה ושעליו היא חלמה. עכשיו היא כבר הבינה שצריך לחפש בדברים אחרים, שהחלום הזה לא ימומש. שקופים זה סטודנטים כמו עוז ומעין וירון, שפגשתי ממש עכשיו במכללת תל-חי. הם מגיעים למכללה בטרמפים כבר שנים, כי למרות שאחרי מאבק הגיעו אוטובוסים למכללה, לא הצליחו לסדר שהאוטובוסים יגיעו בשעות שבהן סטודנטים הולכים ללמוד, אז אי-אפשר להשתמש בהם. יש תור ארוך מחוץ למכללה כדי למצוא טרמפים להגיע הביתה,

כשהם יסיימו את הלימודים, הם גם יתחילו את המאבק על לחפש עבודה שלא במלצרות או בשמירה, איפה שהם עובדים היום. והם יודעים שכמו רוב החברים שלהם, אחרי כמה שנים הם עלולים גם להתייאש ולחזור למרכז. אלה השקופים. שקופים זה אזרחים טובים, ישראלים, נא לסיים. שרוצים לגור בצפון, אבל משום מה כל מה שהם מקבלים מהממשלה זה רק הבטחות. אני מבקשת ממך רק עוד רגע, כבוד היושבת-ראש. רק הבטחות. קיבלו הבטחה ל-18 מיליארד שקלים לפני שנתיים, אבל אפס שקלים נמצאים בתקציב.

התקציב הזה, שהוא לא רק תקציב לשנתיים, הוא תקציב שיכול עכשיו להיגרר לארבע שנים, כי באמצע יהיו בחירות, ואפס שקלים לצפון. ביקשתי את תוכניות העבודה של תוכנית הצפון. עדיין לא הצלחתי לקבל אותן. רק אחרי שקיימנו דיון בוועדה, סוף-סוף התקיימה ישיבה בממשלה והתחילו להתניע, אבל מה עם התוכנית? תודה רבה, חברת הכנסת סתיו שפיר. אני רק אסיים ואומר לך, ממש במשפט אחרון: ההשקעה בתושבי הצפון במשך שנים הייתה פחותה בהרבה מהנדרש, בבריאות, ברווחה, בחינוך, בתעסוקה. פחותה מהנדרש. זה לא שהתושבים האלה מבקשים יותר ממה שמגיע להם, הם מתחננים עכשיו למינימום, למה שהם זכאים לו בזכות.

אלה כספי המסים גם שלהם, 20% מתושבי המדינה, ומגיע להם לקבל את זה כמו כל אחד אחר. לא יכול להיות שהתנאים והזכויות שלהם ייזרקו ככה לפח. תודה רבה. חברת הכנסת סתיו שפיר, אני קוראת לממשלת השקופים להתחיל לדאוג לשקופים באמת. אתם חורגים לגמרי מהזמן. מצטערת,

חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס,

גברתי היושבת-ראש,

עמיתי חברי הכנסת, אנחנו מדברים על תוכנית שהממשלה סיכמה אותה, על הבטחות לאזרחים, לתושבים, על מהלך שהעלות הכוללת שלו הייתה 18 מיליארד שקלים לחמש שנים, של צמצום פערים, של תיקון עוול. לצפון ולדרום בישראל נגרם עוול. אם נדבר על הצפון, אנחנו מדברים על תוחלת חיים שהיא קטנה בשנתיים, אנחנו מדברים על מספר יותר קטן של רופאים לנפש לעומת מרכז הארץ, אנחנו מדברים על שכר ממוצע בצפון שהוא נמוך בהרבה מהשכר הממוצע במרכז, אנחנו מדברים על מחסור במקומות עבודה, אנחנו מדברים על הגירה שלילית מתמשכת, במיוחד של צעירים, אנחנו מדברים על האפליה המתמשכת של הציבור הערבי. והנה, הממשלה מקבלת החלטה ומבטיחה שהיא תשנה.

כשהדבר מגיע לביצוע בתקציב המדינה, הוא נעלם מן הספר. הבטחנו?

מי אמר שצריך לבצע? מי אמר שצריך לקיים? אני מניח שאנחנו נשמע את תשובת הממשלה והם יסבירו לנו שאין כסף, ולכן אין אפשרות לבצע את התוכנית כפי שהובטחה. אבל אני רוצה לומר לכם, עמיתי חברי הכנסת, יש אזורים בארץ שמקבלים כל הזמן עדיפות. אם אנחנו מדברים על התנחלויות,

שם מדובר על מסלול מהיר בכל המישורים. שם מדובר על תקצוב מיטבי.

אני מדבר בהתנחלויות. שם מדובר על תקצוב מיטבי בחינוך. תסתכלו על מספר התלמידים בכיתה, חבר הכנסת סמוטריץ, אמרו לי שאתה, אני שמח שנכנסת. אני שמח שנכנסת, כי אתה מכיר את המציאות בשטח, ואם תהיה מספיק ישר, גם תגיד לנו איך היא נראית. יש מאחורי החלטת הממשלה סדר עדיפויות פוליטי, וסדר העדיפויות הפוליטי הזה אומר: הפריפריה בישראל נשארת במקום האחרון. הגליל והנגב נשארים בסוף בתחתית. השקופים שהיו שקופים נשארים שקופים ויישארו שקופים. סדר העדיפויות של הממשלה הוא סדר עדיפויות פוליטי. היא מעוניינת לקדם את המהלך של ארץ-ישראל השלמה, בזה היא משקיעה כסף, שם היא מייצרת הסדרי רווחה נדיבים, וכל מי שחי בתחומי מדינת ישראל צריך לשלם את המחיר. מרגיז במיוחד כשאני שומע תשובה לאנשים שסובלים מכל מיני מחלות,

אין בעיה, תיסעו למרכז. אתם רוצים להיות בריאים, למה אתם גרים בגליל? זו התייחסות? בושה גדולה. תודה רבה, חבר הכנסת דב חנין. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, ואחריה, חבר הכנסת יצחק וקנין.

סגן השר, חברי חברי הכנסת, החלטת הממשלה משנת 2015, יותר נכון לומר יוני 2015, הצהירה על גיבוש תוכנית לפיתוח כלכלי-חברתי של הצפון. השר דרעי, שהפך להיות שר הפריפריה, הצהיר על קידום התוכנית בתקצוב של בין 15 ל-20 מיליארד. כולנו שמחנו. אמרנו: אוקיי, מתחילה להיות בשורה. אני בכוונה לא רוצה לחזור ולדבר על הפערים בין הפריפריה למרכז, ובטח כאשר מדובר בבריאות, אבל אני רוצה לתת אנקדוטה קטנה מהשבוע. השבוע היה דיון סוער, גם בוועדת הכספים וגם בוועדה לצדק חלוקתי, או בשמה המקוצר: ועדת הפריפריה, בראשותו של מכלוף מיקי זוהר, יחד עם שר הבריאות ליצמן. ובאותו יום, כשאנחנו נאבקים לפעמים, איך קרא לזה ראש הממשלה? על צימוקים, ואני מדברת על כבשת הרש של האזרחים בצפון, וזה על מענקי תמרוץ למי שיגיע לעבוד בפריפריה, ואנחנו מדברים על רופאים, מקומם עוד יותר שהתוכנית הזאת, שעלותה לא גבוהה, היא בסך הכול 75 מיליון שקל לשנה, לא נכללת כלל בספר התקציב. אבל מקומם עוד יותר שזה קורה במשמרת של כחלון, השר החברתי, וזה עוד אחרי שבתקציב של השנה שעברה ניהלו את המאבק הזה, והצלחנו בדקה התשעים להציל את הכסף הזה, ואולי להציל חיים של מאן דהוא בפריפריה, כי אז הבאנו רופאים. אבל התוכנית הצליחה, אז מה אומרים באוצר? השגנו את המטרה. עכשיו תסבירי לי איך השגנו את המטרה אם תוחלת החיים בפריפריה קצרה בחלק מהמקומות בשלוש שנים ובחלק מהמקומות עד שמונה שנים מאשר במרכז, אם מספר הרופאים פר-נפש במרכז הוא פי-שניים מאשר בפריפריה ואם תמותת התינוקות היא פי-שניים בפריפריה מאשר במרכז? ואני מדברת על הצפון. בדרום זה עוד אפילו יותר גרוע. ואני שואלת: האם התינוקות שלנו שווים פחות מהתינוקות של מי שגר במרכז? האם הילדים שלי יש להם תג מחיר נמוך משל הילדים של ראש הממשלה? בזמן הדיונים האלה, איפה היה ראש הממשלה? במסוק. אתם יודעים למה מסוק? כי הוא היה צריך להגיע לפריפריה. אז ראש הממשלה שלנו אולי מכיר את הפריפריה ממרומי המסוק שהוא לוקח כדי לפגוש את העם, אבל העם הזה, נו, באמת? כן, באמת. באמת באמת. זה ראש הממשלה שלך, זה ראש הממשלה שלי, גם אם אני גרה בפריפריה. מבטל תוכנית שהבטיח לסבסד. החיים שלנו בפריפריה שווים פחות בעיניו, אחרת הדברים האלה לא היו יוצאים לפועל.

צריך לעשות, אבל, מה זה אין כסף? אין כסף לפיתוח הפריפריה, אין כסף לחולים בפריפריה, אבל יש כסף למסוק ולמעון ראש הממשלה. ואם מישהו שואל אותי מאיפה נביא את הכסף, הוא כאן, תבחרו סעיף. זה התקציב האבוד. 22 מיליארד שקל אבודים. בכסף הזה היינו מחזקים את כל הפריפריה, לא רק את הצפון, ואולי היינו מצילים חיים, תודה לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס.

חברת הכנסת ברקו, בואו תגורו בפריפריה, ותיזרקו עם הילד שלכם ב-02:00 אחרי ניתוח באמצע פרוזדור של מחלקת ילדים. ואני בתור אימא חותמת,

שאני לוקחת את הילד, כי זה בלתי אפשרי להיות אתו שם, ילד בן שנה וחצי. אז תגידו לי מה זה פריפריה. כמוני היו עוד כמה הורים שלקחו על אחריותם. ואם היה קורה משהו? אני שואלת אתכם,

מקלחת אחת במחלקת ילדים בבית-חולים "העמק", כאשר יש שם ילדים עם כוויות שזקוקים למקלחת הזו. מה אמורים לעשות?

לכי תבקרי בבית-חולים "העמק", לכי תבקרי בבית-חולים פוריה, לצערי הרב, אני עושה את זה.

תבקרי בבית-החולים נהריה. בנהריה חסרים 75 רופאים. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, זמנך עבר מזמן. ביקרתי הרבה, במקומות האלה. לצערי הרב, עשיתי את זה הרבה מאוד שנים.

חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, לי את לא צריכה לספר את זה, הם עדיין מצביעים לכם, אבל זה זמן שאול,

כי אתם בגדתם בהם והפקרתם אותם, מי? אבל הפקרתם את הילדים.

איך אפשר לעצור אותה? אתם, הליכוד הפקירו את הפריפריה.

אחד, חברת הכנסת לוי, פעם שלישית. תוציאו אותה, בבקשה. תודה רבה.

אחד אני לא ראיתי מדבר. הפקרתם אותם. אתם על זמן שאול.

אני אצא לבד. ורק לסבר את אוזנייך,

בעוד שבוע וחצי יש לי סיור בבית-החולים פוריה, הגברת לוי. לכו תעברו לפריפריה, אולי תבינו על מה מדובר. תודה רבה. נו, באמת. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ, בבקשה. בית-חולים זיו. (חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס יוצאת מאולם

אחרי שהאופוזיציה גמרה את ההצגות שלה אפשר לחזור לעניין, וזה פיתוח הגליל, זה מה שעומד כרגע על הפרק. אני רוצה לשאול בסוף דברי אם חוק השבות הוא חוק גזעני. אני מניח שרובנו המוחלט ישיבו על השאלה הזאת בשלילה, כנראה שלא. העובדה היא שהוא עומד אפילו במבחני בג"ץ המחמירים וזוכה להגנה של הרוב המוחלט של אזרחי ישראל היהודים,

החוק הזה מבוסס על העיקרון הציוני הבסיסי שלפיו מדינת יהודית נשענת על קיומו של רוב יהודי בארץ-ישראל, וכדי לייצר ולשמור על הרוב הזה יש הצדקה גם להפלות בין אזרחי ישראל היהודים לאלו שאינם. היהודים יכולים להעלות את קרובי משפחתם לארץ, ואלו שאינם, לא.

כל מי שהוא ציוני במדינה הזאת מסכים לזה, וברוך השם, זהו הרוב המוחלט של אזרחי ישראל היהודים,

אל תעשה שירות כל כך רע למפלגתך ואל תתקוף גם את חוק השבות. לא על זה.

התובנה המרכזית שלי, מהיכרותי המעמיקה מאוד בתקופה האחרונה עם הגליל, נוגעת לצורך להפוך את המושג רוב יהודי ממה שהוא, אבסטרקטי ומופשט, שמתייחס לארץ כולה כיחידה אחת מדן ועד אילת, למשהו הרבה יותר קונקרטי ומוחשי, שמאפשר להחיל אותו גם על אזורים וערים ספציפיות. מהירדן ועד הים. המאבק הלאומי על הגליל כבר מזמן איננו סוד. המאזן הדמוגרפי, איפה היית כל 30 השנה, באזור כולו הוא שלילי, עם רוב ערבי.

ישנם אזורים שהרוב הזה מגיע לכדי 70% ואף יותר, וזה כמובן משהו שסותר את עקרון המדינה היהודית. אנחנו חייבים להבטיח רוב יהודי בעכו, בכרמיאל, בנצרת-עילית.

אנחנו חייבים להבטיח רוב יהודי בגליל המזרחי. הרוב היהודי במרכז הארץ אינו מספיק, ואינו מגשים את הייעוד הציוני של המדינה היהודית. המדינה הזו,

שבשבילה נדרש רוב יהודי, איננה מתחילה בגדרה ומסתיימת בחדרה. הפתרון היחיד לדמוגרפיה הגלילית הוא לבנות ולפתח פרויקטים למגורים,

תגיד אפליה, ומקורות תעסוקה ליהודים, לא בקומבינות, לא במספרים קטנים ולא מתחת לשולחן. תקרא את מגילת העצמאות, בנייה מסיבית של מחיר למשתכן שתשווק ליהודים באזורים שבהם הדבר נדרש, חברים, זה חוקתי בדיוק כמו שחוק השבות הוא חוקתי. בדיוק כפי שניתן להגן על דרישת הרוב היהודי בכל הארץ כיחידה אחת, כך ניתן גם להגן עליה,

כאשר מתייחסים לאזור מסוים ולעיר מסוימת. עד לאן לקחת את האפליה, בשפה המשפטית אפשר לקרוא לזה תכלית ראויה, אנחנו הפשוטים, בשפת העם, נקרא לזה במילה אחת פשוטה: ציונות. מי שאומר אחרת לא אמור לישון טוב, גם לא עם חוק השבות.

תודה רבה, חבר הכנסת סמוטריץ. אז למה אתה מדבר על זכות להפלות? לא מתאים לך, סגן השר לפיתוח הנגב והגליל משולם נהרי ישיב על הדברים. חבר הכנסת משולם נהרי נמצא? סגן השר, אמרתי. אמרתי שהוא סגן השר לפיתוח הנגב והגליל. תסתכל מה הקראת. יש בחוק השבות, אלי, אתה קראת

מסוגל, סגן השר נהרי, בבקשה. גברתי היושבת-ראש הכהניסטים חזרו לכנסת. הכהניסטים חזרו לכנסת, פשוט ככה. חברים, זה לא דיון ביניכם כרגע. זה מה ששמענו כרגע. יש כאן דיון במליאה, ואני מבקשת לכבד אותו. במקום לצעוק ססמאות,

חברים, אני מבקשת לתת לסגן השר את האפשרות להשיב לכם. אבל אתה מדבר שטויות, הכסף מוגבל, האנשים מוגבלים, אורן, אני מבקשת ממך. חבר הכנסת חזן. חבר הכנסת ג'בארין, אני קוראת אותך לסדר פעם ראשונה. חבר הכנסת ג'בארין. חבר הכנסת אורן חזן, אני קוראת אותך לסדר פעם ראשונה. חבר הכנסת ג'בארין, אני קוראת אותך לסדר פעם שנייה. אורן, אנחנו בפרשת לך לך. לך לך מארצך וממולדתך, ומבית אביך. אל הארץ אשר אראך, בבקשה, אדוני סגן השר. כי לך אתננה ולזרעך עד עולם.

נשאתי על זה נאום גדול, גברתי היושבת-ראש, רבותי, אתה גזען. גזען, ואחריך הבעת דעה, חבר הכנסת חאג' יחיא. הפרובוקטור, חבר הכנסת אבו עראר, אני קוראת אותך לסדר פעם ראשונה. תשמעי בפרוטוקול שהוא אומר "דאעש". מה אתה צועק,

חבר הכנסת אורן חזן, פעם שנייה אני קוראת אותך לסדר.

אותי?

גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, השר אריה דרעי כשר הכלכלה התוודע באופן עמוק ויסודי לכך שאזור צפון הארץ נמצא בנחיתות בכל התחומים לעומת מרכז הארץ ודרום הארץ. עוד התברר כי במשרד הכלכלה קיימת תוכנית מקיפה שמתכללת את כל משרדי הממשלה ושאר הגופים והגורמים שמטרתה קידום הצפון. בשל חשיבות הנושא, גם לאחר עזיבתו את משרד הכלכלה המשיך שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל לקדם את התוכנית דרך המשרדים שבראשם הוא עומד. בהתאם להחלטת ממשלה 631 מיום 1 בנובמבר 2015, החליט השר דרעי לבחור באלוף במילואים איתן דנגוט לעמוד בראש הפרויקט של תוכנית הצפון. האלוף במילואים דנגוט, לשעבר מתאם פעולות הממשלה ביהודה ושומרון ומזכיר צבאי של שלושה שרי ביטחון, נראה האיש המתאים לעמוד בראש משימה לאומית מעין זו.

בהחלטת הממשלה 1849 מיום 11 באוגוסט 2016 הוחלט למנות את איתן דנגוט לעמוד בראש הצוות אשר יגיש את התוכנית לראש הממשלה, שר האוצר ושר הפנים עד תום 2016. ב-31 באוקטובר 2016, כלומר לפני תשעה ימים, התכנסה ישיבה משותפת של שרי הפנים, האוצר והביטחון עם הצוותים המקצועיים וראשי הרשויות. בישיבה סוכם כי בראש הצוות יעמוד האלוף במילואים דנגוט, בשיתוף עם מנכ"ל משרד האוצר ועם יתר משרדי הממשלה הנוגעים בדבר. לאחר מילוי חובת הצוות והגשת התוכניות לממשלה עד סוף נובמבר 2016, יובאו התוכניות לאישורה של הכנסת. כפי שצוין לעיל, עבודת מטה רחבת היקף נעשתה הן על-ידי משרד הכלכלה, הן על-ידי המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ומשרד הפנים והן על-ידי מר איתן דנגוט. לסיכום, חשוב לציין כי השר אריה דרעי ביקש וקיבל את הובלת תוכנית הצפון מתוך תחושת אחריות גדולה למצב הצפון ותושביו, ומשכך הוא אינו מתכוון לוותר ואכן הוא פועל: גם הוועדה הזו, שהוקמה במטרה שהדברים יבואו על מקומם וגם התקציב המתאים לביצוע בשנת התקציב 2017, הרי התקציב, למי שלא יודע, זה תקציב רב-שנתי, ותקציב שיהיה אפשר לבצע אותו, הוא עומד על כך שלפני אישור תקציב המדינה גם יימצא התקציב שמיועד לכך, כדי שאפשר יהיה להתחיל לפחות בדברים שאפשר לבצע מיידית.

תודה רבה לסגן השר. מה אתה מציע? אני מציע לוועדה, ועדת הכספים. לוועדת הכספים. חבר הכנסת אורן אסף חזן, הבעת דעה, בבקשה.

גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, סגני השרים, חברי חברי הכנסת, אני מנסה להבין איך ישנם חברי כנסת שהופכים עורם ברגע. אני רואה בהם חברים אישיים שלי, אני יודע שהם פרלמנטרים נהדרים, רק אני לא מצליח להבין מה גרם להם בשנייה אחת להתהפך לגמרי. אף אחד לא רואה את הגליל מלמעלה, אף אחד לא שכח את הנגב, צריך להזכיר שראש הממשלה נתניהו והליכוד העבירו את צה"ל לנגב, הקימו את עיר-הבה"דים, הפכו את באר-שבע לבירת סייבר, הקימו מגדלים בדימונה, החיו את האגם בירוחם, ונסתכל גם על הגליל, שעכשיו מפתחים אותו: עוגן אמיתי של בית-ספר לרפואה בצפת, תשתיות מטורפות. רק אתמול נחנכה רכבת העמק. חברים, הכול ירוק, הכול פורח. אני לא אומר שאין מה לעשות, יש עוד הרבה מה לעשות, אני בטוח שגם, חברתי יודעת, מעבר לחברות בינינו, כמה אני אוהב את הארץ הזו, כמה אני אוהב את הגליל, כמה אני מוכן, לקחת מקל ותרמיל, ולבוא ביחד אתך לגליל. יש עוד הרבה מה לעשות ואנחנו עושים את זה. אני רוצה לנצל את הרגעים הקצרים שנשארו לי, ברשותך, אני רוצה לנצל את הרגעים הקצרים שנשארו לי כדי לאחל הצלחה לנשיא הנבחר של ארצות-הברית. To my friend Donald Trump, the next President of the U.S., I always believed in you, and now it's your time to make America great again. תודה. חברים, זה הזמן שלנו ואנחנו ננצל אותו. תודה רבה, חבר הכנסת אורן חזן. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, בבקשה. יש לך דקה. את הצפון. הורסים את, בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושבת-ראש, כבוד השר, חברי חברי הכנסת, כבר התרגלנו שהממשלה תחת לחץ מקבלת החלטות, או שהיא לא מתכוונת ליישם אותן או שהיא לא מיישמת אותן כי יש עוד לחץ ממקום אחר ואז היא משנה את העדיפויות. הרבה החלטות של הממשלה, במיוחד במה שנוגע לאוכלוסייה הערבית, כבר הרבה שנים יש הרבה החלטות שלא מיושמות אלא הן רק כדי להרגיע. לכן אני אומר, בקשר לצפון, מי שלחץ כדי לקבל החלטה צריך להמשיך את הלחץ שלו כדי ליישם את ההחלטות.

1. 2. יש העניין של החלטות הממשלה להכיר ביישובים ערביים, בדרום במיוחד, של הבדואים. הכפרים האלה, המוכרים, לא ראינו שום תקציב, כי זה החלטות ממשלה, שום תקציב: לא לתכנון תוכניות מתאר, לא לתחום שיפוט ולא לעבודות פיתוח. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת חאג' יחיא. אתם מקבלים את ההצעה של סגן השר להעביר את זה לדיון בוועדת הכספים? איפה דב חנין? מקבלים? אוקיי, נעבור להצבעה. ההצעות לסדר-היום בנושא התוכנית האסטרטגית לקידום הצפון תועברנה לדיון בוועדת הכספים. מי בעד? מי נגד?

ההצעות לסדר-היום בנושא התוכנית האסטרטגית לקידום הצפון: בעד, 11, נגד, אפס, אין נמנעים. ההצעות תועברנה לדיון בוועדת הכספים. נעבור להצעות לסדר-היום בנושא: סירוב בתי-הספר בפתח-תקווה לקבל ילד בן שש לכיתה א', מס' 4833 ו-4856. חברת הכנסת ענת ברקו, בבקשה. הבעת עמדה של חבר הכנסת אורן אסף חזן, כמובן, זה אחרי תשובת סגן שר החינוך מאיר פרוש. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, כבוד השר, סגן השר, פתח-תקווה היא הלוא אם המושבות. היא ללא ספק עיר חלוצית, שמקומה החשוב בהיסטוריה הציונית יציב ובטוח, אבל לפרנסיה כנראה זה לא מספיק. הם רוצים להראות שגם בימים אלה העיר הזו היא חלוצית, חלוצית בהתנהלות מכוערת ומקוממת במיוחד. שלוש פעמים, בשלושה בתי-ספר שונים בעיר זו, לא מאפשרים לילד ללמוד בבית-ספר.

אני מצטטת: משום שהוא אינו תלמיד מצטיין. איך הוא יכול להיות תלמיד מצטיין אם הוא בכלל בכיתה א' והוא בן שש? איך אפשר לדעת אם הוא מצטיין? למנהלי בתי-הספר הללו פתרונים. ואלו שמות בתי-הספר המדוברים: "שירת יוסף", "למרחב" ו"נטיעים", השייכים לתלמוד-תורה. משרד החינוך הורה לקבל אותו, וחייב להפעיל את כל כובד משקלו, אדוני סגן השר, כדי לעשות זאת, אבל בתי-הספר עשו דין לעצמם וסירבו לקבל אותו. האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים נרתם לסייע, ואפילו בית-המשפט המחוזי פסק שיש לקבל את הילד לבית-הספר. אבל היום, כשדיברתי עם ראש העיר, הסתבר שזה לא ממש משנה, הילד אומנם כבר בתוך בית-הספר בימים האחרונים, אך ממשיכים שם לטרטר אותו ולהערים עליו קשיים על בסיס יומיומי, וזאת על מנת להוציאו מבית-הספר.

שכחתי אולי לציין פרט נוסף, לידיעת כולם: אמו של הילד הזה היא ממוצא אתיופי. האם יכול להיות שלא קיבלו את הילד בגלל מוצאו האתיופי, רחמנא ליצלן? הרי כבר הספקנו לשמוע בשנים האחרונות סיפורים שהם פשוט מסמרי שיער, כיצד מערכת החינוך בפתח-תקווה ממאנת לקבל לתוכה ילדים ממוצא אתיופי, ותמיד יש להם סיבות ותירוצים מפה ועד להודעה חדשה. הם חס וחלילה לא גזענים. יכול להיות שהם צודקים: על-פי הפתיחה של גני-ילדים ובתי-ספר למסתננים מאפריקה, כנראה אין שום בעיה לעשות זאת, אנחנו רואים שלא העניין של צבע העור משחק כאן תפקיד, אולי עניין דתי, אולי גישה של מערכת החינוך בפתח-תקווה.

אם אתה יהודי שמוצאך מאפריקה, דרכך חסומה למערכת חינוך זו. חברות וחברים, יש כאן ילד בן שש שיש לו זכות ללמוד כל כמו ילד אחר בגילו. אז אם אין לילד הזה זכות להפעיל לחץ ציבורי כדי שיממש זכות טבעית מסוג זה, אנו נשמש לו לפה ונפעיל את הלחץ. לכן, מעבר לשיחתי, אדוני סגן השר פרוש, מעבר לשיחתי עם ראש עיריית פתח-תקווה, אני מבקשת את המעורבות האישית שלכם,

כדי שגם ילדים אחרים הסובלים מביזיון כזה, מהסוג הזה, יוכלו להיכנס לבתי-הספר ויתחילו ללמוד כמו כל ילד אחר בגילם. מאחר שחברתי, גברתי היושבת-ראש, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון נמצאת בשליחות של הכנסת, אודה אם תוכלו להעביר את הנושא לדיון בוועדה בראשותה, הוועדה לזכויות הילד.

תודה רבה לחברת הכנסת ענת ברקו. חבר הכנסת אברהם נגוסה, בבקשה. קודם אני. סגן שר החינוך מאיר פרוש. אחריו, חבר הכנסת אברהם נגוסה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, ככלל, משרד החינוך רואה בחומרה ולא מוכן לקבל כל מקרה של אי-קבלת תלמיד למוסד חינוכי על רקע אפליה או גזענות. מוסדות החינוך מחויבים לפעול על-פי

הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה

בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א 2000. דרך אגב, אני חייב לומר, חוק זכויות התלמיד כבר מוזכר בחוק הפיקוח. בחוק הפיקוח על בתי-ספר, התשכ"ט 1969, כתוב: "המנהל הכללי רשאי לצוות בכתב על סגירת בית-ספר אם נוכח שנתקיים אחד מאלה: (1) בית-הספר מתנהל ללא רישיון, (2) בעל הרישיון סירב לפטר עובד חינוך שנדרש לעשות לפי סעיף 18(ב); (3) לא קוימה דרישתה של הרשות המקומית לתקן ליקויים לפי סעיף 31, (4) בבית-הספר מתנהלת או נסבלת הסתה נגד המדינה". במקרים כאלה המנהל הכללי יכול לסגור. אחרי זה, אחרי פסקה (4), שבה נאמר "בבית-הספר מתנהלת או נסבלת הסתה נגד המדינה", חברת הכנסת ברקו, יש עוד סעיף קטן: "(א1) נוכח המנהל הכללי כי בבית-הספר הופר איסור האפליה כאמור בסעיף 5 לחוק זכויות התלמיד, התשס"א 2000" שהזכרתי בתשובה, "רשאי הוא לצוות בכתב על סגירתו, לאחר שדרש מבעל הרישיון בכתב לתקן את הדבר תוך מועד סביר". אז מתי אתם סוגרים אותו? את בית-הספר הזה?

לא, כשיש התנהלות. אה, אוקיי, אבל זה על גבו של ילד בן שש. א. התחלתי ואמרתי שמשרד החינוך לא יכול ולא סובל ולא מוכן ועושה את הכול. הזכרתי גם מכוח מה: אנושי, אבל גם מחויב על-פי החוק, כי החוק מצווה. הזכרתי והקראתי את החוק, שמוכר לך לא בגלל הסוגיה הזאת אלא מסוגיות אחרות. כל הסוגיות הביטחוניות. מקום שבו משרד החינוך מוצא, לאחר קיום הליך ברור ומתן זכות טיעון לצדדים הרלוונטיים, שהתקיימה אפליה מכל נושא שהוא, הוא לא מהסס להפעיל את הסמכויות הנתונות לו מכוח הדין, והזכרתי אותן: עצירה או שלילה של תקציבים, הפעלת סנקציות אישיות כלפי אנשי החינוך שבהתנהגותם היה משום אפליה, למשל נקיטת אמצעי משמעת כלפי עובדי מדינה, כולל פיטורין או שלילת אישור העסקה, כך שאותו אדם לא יוכל לשמש בתפקיד הוראה במערכת החינוך,

או סגירת מסוד החינוך, ככל שבית-הספר לא תיקן את הליקויים. בכל הנוגע לאפליה במסגרת הליכי רישום וקבלה למוסדות חינוך במגזר החרדי,

ועדת ערר שמרכזת את הטיפול בכל התלונות בנושאים אלו ומקבלת החלטות לאחר קיום דיונים והליכי בירור נדרשים. המקרה הנדון מתייחס לסירוב של מוסד חינוך ומוסדות חינוך למלא אחר החלטת הרשות המקומית בדבר שיבוצו של תלמיד לבית-הספר בתחומי הרשות המקומית. דיון בעניינו של התלמיד התקיים ב-27 באוקטובר 2016 בבית-המשפט המחוזי בלוד. משרד החינוך מסר את עמדתו לבית-המשפט, ולפיה על מוסד החינוך לקבל את התלמיד ללא כל דיחוי ולשלבו במערך הלימודים התקין, וזאת בהתאם להחלטת הרשם הראשי בעיריית פתח-תקווה, החלטה שניתנה בסמכות ומכוח הדין. כבוד השופטת בוסתן פסקה כי על מוסד החינוך לקלוט את התלמיד בבית-ספר החל מ-1 בנובמבר 2016, וככל שיש למוסד החינוך השגות, הוא צריך להגיש אותן לגורמים המוסמכים. התלמיד נקלט בלימודים בבית-הספר, ומשרד החינוך עוקב כעת אחר השתלבותו שם. ככל שימצא שבית-הספר שבו נקלט התלמיד מפלה את התלמיד לרעה, מובן שמשרד החינוך לא יהסס לנקוט את כל האמצעים העומדים לרשותו בעניין. אני חייב רק להוסיף, ואני מכיר את זה: לא כל אי-קבלת תלמיד, אפשר לחבר את זה מייד לנושא האפליה. אני אתן דוגמה. בטבריה יש מוסד עם 85 תלמידות, 80 מהן מעדות המזרח וחמש אשכנזיות. אפשר לומר על מוסד כזה, אם הוא לא מקבל בת ספרדייה, מעדות המזרח, שהוא מפלה ספרדים?

הרי המוסד כולו עומד על רקע זה. אז לא תמיד כשאנחנו שומעים שלא מכניסים תלמיד, זה לא בהכרח על רקע אפליה עדתית, או במקרה הזה, אני לא מכיר את המקרה, לגופו של עניין, של הילד האתיופי,

בנושא הדתיות אין מושג של אפליה. את מסכימה אתי שאם,

תבוא קבוצה של 1,000 חרדים, יבואו ויגורו באזורי הקיבוצים של "השומר הצעיר" ויירשמו לבתי-הספר שם, ימלאו את בית-הספר של הקיבוץ הארצי ואת הכיתות, והם ישנו את כל אורח החיים שם, אז ודאי שזה לא מתאים, וכשזה לא מתאים, לא כך מתנהלים. זה לא המקרה.

אני מבקש לומר ככלל, אני לא דן לגופו של עניין. אמרתי שברור שהמשרד נאבק ובמקום שיש אפליה הוא עושה הכול כדי שזה לא יקרה. אבל אני אומר, לא כל אי-קבלת תלמיד, גם אם זה נשמע נוח, אפשר להדביק עליה את הסיבה של אפליה. זה לא בהכרח אפליה עדתית. יש סיבות דתיות. סיבות דתיות מותר שיהיו, ואם מישהו חושב שהתלמיד הזה לא ייקלט, שהוא לא מתאים מסיבה דתית,

או במקרה הזה על רקע גזע שהוא אתיופי, בגלל זה חלילה לא יכניסו אותו.

גם כאשר אנחנו מגיבים, כאנשי ציבור,

ואני חושב שגם אחרים, גם כשמגיבים וכששומעים את הדברים האלה, צריך תמיד לברר את האמת: האם אי-קבלת התלמיד זה על רקע עדתי? יכול להיות שיש סיבות אחרות של אי-התאמה. בעצם אנחנו יודעים שמשרד החינוך עומד על כך, והילד נמצא כבר בתוך בית-הספר, ולכן אני חושב שאפשר להסתפק במה שאמרתי. כל יום מבקשים דוחות ומזמינים את ההורים. הילד עוד לא ממש מצליח להסתגל כשמאתגרים אותו כל הזמן.

אנחנו רוצים שזה יעבור לוועדה. אני חושב שהיושבת-ראש או המזכיר,

צריכים לומר את הנאום שלי,

כאשר את ביקשת לקיים את הדיון פה כוונתך הייתה, זו ההצהרה, לקיים דיון במליאה. את לא יכולה להגיד לי עכשיו ועדה. סגן השר יציע מה שהוא חושב לנכון. אני לא הולך להתווכח. אני לא הולך להתעמת פה בעניין הזה. אתה מציע להעביר את זה לדיון בוועדה? אני חושב שאפשר להסתפק במה שאמרתי. מי שרוצה לוועדה, שיצביע על ועדה. אז הוא לא מציע להעביר את זה לדיון בוועדה. הבעת דעה כרגע. חבר הכנסת אברהם נגוסה, בבקשה, הבעת דעה. יש לך דקה. גברתי היושבת-ראש, כבוד השר, כנסת נכבדה, קודם כול אני מברך את חברת הכנסת על ההצעה לסדר-היום על המקרה של אפליה. אנחנו רואים ושומעים את זה יום-יום. השבוע קיימנו דיון בוועדת העלייה והקליטה, והמוסד שבתוך משרד החינוך,

הציג לנו דוח מבייש, מקומם,

שלפיו 12% מהילדים ובני העולים יוצאי אתיופיה סובלים מאלימות פיזית

מול 5% מילידי ישראל, ומאלימות מילולית מהמורים וגם מהסטודנטים. זה קורה בבתי-ספר. דווקא בית-הספר צריך להיות מודל לחינוך, לחנך לערכים טובים, לקבל את השונה. הדברים האלה משליכים גם על מסגרות אחרות, כמו ששמענו השבוע: חייל או נגד בצה"ל סירב לקבל חייל יוצא אתיופיה תחת פיקודו. מה נעשה? זה נורא מה שקורה. לכן, אל תגידו לי שאין אפליה על רקע מוצא. יש אפליה ויש גזענות על רקע מוצא. אנא תקן, משרד החינוך, את המציאות. אי-אפשר להמשיך בצורה כזאת.

אני מבקש להעביר לוועדה לזכויות הילד.

תודה רבה.

תודה לך, גברתי היושבת-ראש. המקרה שהובא בפנינו על-ידי חברת הכנסת ברקו הוא מקרה מזעזע, אבל מה שמזעזע ומקומם במיוחד זה העובדה שזה לא מקרה בודד. יש משהו רקוב במערכת החינוך, או בחלק ממערכת החינוך, או בחלק ממוסדות החינוך בפתח-תקווה. פעם אחר פעם אנחנו שומעים סיפורים שלא מתאימים למקום שמייצר תקווה, אלא למקום שמייצר, ממש הייתי אומר דיכאון. ואדוני סגן השר, אני חושב שצריך לפעול בצורה יותר אקטיבית מול מוסדות שמפלים על רקע מוצא, על רקע השתייכות לאומית, עדתית, על רקע שאיננו רלוונטי ואיננו מתאים למערכת חינוך. ואם חסרים כלים, אנחנו צריכים בכנסת לתקן את החוקים כדי לתת כלים מספיקים לפעול נגד מי שמפלה ומקפח,

תלמידים בגלל מוצאם. תודה רבה, חבר הכנסת דב חנין. אנחנו נעבור להצבעה. הצעה לסדר-היום בנושא: סירוב בתי-הספר בפתח-תקווה לקבל ילד בן שש לכיתה א' האם תועבר לוועדה לזכויות הילד. מי בעד? מי נגד?

הצעה לסדר-היום בנושא סירוב בתי-הספר בפתח-תקווה לקבל ילד בן שש לכיתה א': בעד, 5, אין מתנגדים,

ההצעה תועבר לדיון בוועדה לזכויות הילד. תודה רבה. הודעה של המזכיר, בבקשה. ברשות יושבת-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונח היום על שולחן הכנסת הסכם לקידום השקעות והגנה הדדית עליהן בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של האיחוד של מיאנמר.

תודה רבה. שר הבריאות יעקב ליצמן יעלה וישיב בבקשה על שאילתות. חבר הכנסת טלב אבו עראר, שאילתה מס' 409: הבדלים בשכר האחים והאחיות,

תודה, גברתי היושבת-ראש. מכובדי השר, יש הפרש משמעותי בין שכרם של האחים והאחיות שעובדים בבתי-החולים לבין שכרם של האחים והאחיות שעובדים במרכזי האם והילד. רצוני לשאול: 1. האם הדבר נכון? 2. אם כן, מה ייעשה למען שוויון בשכר? 3. האם יש מחסור באחים ואחיות בבתי-החולים?

תודה רבה. כבוד השר. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, 1. קיים שוני ברמת ההשתכרות בין אחות המועסקת בבית-חולים לאחות המועסקת במרכז אם וילד, או ליתר דיוק, בתחנות טיפת-חלב. השוני בהשתכרות נובע מההסכמות המשותפות בין המעסיקים להסתדרות האחיות, אשר תעדפו את שכר האחיות בבתי-החולים בשל העובדה שרק בבתי-חולים מועסקים בכל 365 ימי השנה ובכל 24 השעות, לעומת העסקה של 260 ימים בלבד במרכזי אם וילד. 2. המצוקה בכוח-אדם בבריאות הציבור ידועה, וקשורה ברובה לסעיף הראשון בשאילתה. בדיון שקיימתי עם יושבת-ראש הסתדרות האחיות הגברת אילנה כהן סוכם כי לנוכח השוני בתמהיל הפעילות ובפריסת שעות העבודה והעבודה השונה, הנושא יועלה לדיון בהסכמי השכר הקרובים ויקבל תעדוף. 3. באשר למחסור באחיות, המחסור הוא בתקינה. אין היום מקומות להעסקה שאינם מאוישים. יחד עם זאת, על מנת להגיע לאיכות טיפול ראוי, יש צורך בתוספת משמעותית של תקנים. תוספת זו רלוונטית לכל תחומי העיסוק של אחיות. תודה רבה. יש שאלה נוספת? מכובדי השר, היום הגיעו תוצאות הבחינה של משרד הבריאות לרופאים שסיימו. לידיעתך, הבחינה הייתה מאוד קשה. לכן, מכאן ברצוני לברך את כל אלה שעברו את הבחינה, ואני מאחל לאלה שלא עברו את הבחינה שיצליחו ויעברו במועד הקרוב. לתשומת לבך, הבחינה הייתה מאוד קשה, וניתן לבדוק את זה.

תודה, אדוני.

אדוני, כל בחינה היא קשה אם לא לומדים. אם לומדים, זה לא כל כך קשה.

נעבור לשאילתה הבאה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חברת הכנסת חנין זועבי, אינה נוכחת, חברת הכנסת עליזה לביא,

תודה. תודה רבה, אדוני שר הבריאות הרב יעקב ליצמן. יעלה וישיב סגן שר החינוך

פרוש. בבקשה. חבר הכנסת טלב אבו עראר, שאילתה מס' 464: אי-חיבור ארבעה בתי-ספר ביישוב מולדה לרשת החשמל הארצית. בבקשה, סגן השר. תקריא את השאלה, בבקשה, חבר הכנסת אבו עראר.

מכובדי השר, השאילתה הזאת הוגשה בחודש מאי, לפני שישה חודשים,

אני שואל, למרות שיש פסיקה של בית-המשפט העליון לחבר את היישוב מולדה, את בית-הספר שם, לחשמל: 1. למה לא חוברו בתי-הספר לרשת החשמל הארצית? 2. למה לא נבנו בתי-הספר היסודיים ביישוב אל-אטרש מולדה בבנייה קשה? 3. מה היא התוכנית שך משרדכם, משרד החינוך, לקידום החינוך במגזר הבדואי בדרום?

גברתי היושבת-ראש, חבר הכנסת טלב אבו עראר, קודם כול אני רוצה לומר שאני התבקשתי רק לפני כמה ימים, אם אני מוכן להישאר פה כדי לענות על שאילתות, ואמרתי כן. כך שאם אתה אומר שהגשת לפני, בחודש מאי את השאילתה, אני השבוע התבקשתי. השבוע אמרתי: אני אענה. לגופו של עניין, לשאלה 1. במגזר הבדואי במחוז הדרום שתי מועצות אזוריות ובהן כמה אזורים שטרם חוברו לרשת החשמל הארצית. במועצה האזורית נווה-מדבר כל מוסדות החינוך אשר פועלים בארבעת יישובי הקבע חוברו לתשתיות החשמל. מוסדות החינוך אשר פועלים בפזורה טרם חוברו לרשת החשמל בשל היבטים סטטוטוריים שאינם בתחום טיפולו של משרד החינוך. כמענה חלופי מתקצב משרד החינוך את העלות התפעולית של הפעלת מערך של גנרטורים. במועצה האזורית אל-קסום, למעט היישובים מולדה וכוחלה, כל מוסדות החינוך מחוברים לרשת החשמל הארצית. מבדיקה שערכנו מול המועצה האזורית אל-קסום עולה שקיימת תוכנית סדורה לחיבור מוסדות החינוך בשני היישובים הנ"ל, וכי ביישוב מולדה ניכרת התקדמות בנושא, שכן על-פי דיווח הרשות, מרבית התשתיות כבר הושלמו. כעת מתקיים שיח לגבי המימון המתבקש עבור חיבור התשתיות.

יודגש כי הכרעה בעניין זה אינה נתונה בידי משרד החינוך.

הליך בניית מוסדות חינוך מתקיים בשיתוף פעולה בין משרד החינוך לרשות המקומית. משרד החינוך הכיר בצורך של החלפת בתי-הספר הפועלים במבנים יבילים ביישוב מולדה ופועל מול הרשות לבנייה קשיחה, בהלימה לנהלים המחייבים. יובהר כי בשנים האחרונות עומד הנושא במקום גבוה בסדר העדיפויות ומתוקצב בהתאם. לשאלה 3: מדיניות משרד החינוך היא לקדם את מערכת החינוך במגזר הבדואי על כל היבטיה. בימים אלה מתגבשת תוכנית פעולה מפורטת אשר תאפשר להמשיך ולקדם בכל התחומים המרכזיים, ובכלל זה הישגים לימודיים, הצטיידות ובינוי.

סגן השר, רק אני חייבת לסבר את אוזנך: אנחנו היינו בפגרה שלושה חודשים, ולכן קיבלת את זה רק בימים אלה. אני לא אמרתי, אז חשוב לציין את הדברים האלה. אני לא אמרתי שמזכירות הכנסת אשמה, אני לא אמרתי שמשרד החינוך אשם, אני לא אמרתי שחבר הכנסת טלב אבו עראר אשם. טלב אבו עראר אמר בדבריו שהוא כבר הגיש את הבקשה במאי, אז זה יכול להשתמע כאילו: אדוני, שלחתי לך במאי, אתה עונה לי עכשיו, בנובמבר.

אני נתבקשתי השבוע, אדוני,

חשוב היה להדגיש את העניין הזה.

אפשר להמשיך הלאה מבחינתי. חברים, שאלה נוספת, בבקשה. מכובדי סגן השר, לא אני אשם שאתם מאחרים במתן תשובות לשאילתות שלנו. זה אתה אשם, לא אני. ולכן יש לי עוד שאלה. על מה שאתה עכשיו אומר אני עניתי קודם.

דבר שני, אני לא הבנתי הרבה ממה שאמרת.

אתה דיברת, חברים, זה לא נושא לדיון.

יש לך שאלה נוספת, חבר הכנסת אבו עראר?

אבל הוא דיבר במהירות שאני בכלל לא הייתי יכול לעקוב אחרי מה שאמר. אתה תקבל את זה בסטנוגרמה של הכנסת, בסדר, בסדר. ותוכל להראות לכל החברים שקיבלו תשובה על זה.

מכובדי סגן השר, יותר מ-50% מהתלמידים הבדואים מוסעים. למה שלא ייבנו במקום מושבם, איפה שהם גרים, בתי-ספר? כי באמת התלמידים המוסעים האלו, חלק גדול מהם במשך הזמן נושרים, ושיעור הנשירה עולה. לכן, לטיפולכם: מה אתם הולכים לעשות? האם הולכים להקים בתי-ספר ביישובים האלה? במקום מגורי התלמידים? במקום לשלם תקציבים כל כך אדירים כדי להסיע את התלמידים, יכולים בתקציבים האלה להקים בתי-ספר. לפחות זמניים. רק לפני שבוע אני עניתי פה בתשובות להצעות לסדר-היום בנושא הזה. גם כשאתה חושב שאפשר להקים מבנים ניידים, זה לא אומר שמותר על-פי התכנון וחוקי התכנון. אף אחד לא אומר שיש את השטח המוכן לכך. כשאתה אומר שאתה רוצה לבנות מבנים ניידים, מי אישר אותם? כך שאומנם פה אנחנו יכולים לומר: אפשר להקים בינתיים במבנים יבילים, אבל זה לא אומר שאם אתה פה אמרת, מייד אפשר לבצע את זה. כך שזה לא פתרון, ההצעה הזו.

תודה רבה. נעבור לשאילתה מס' 517, של חבר הכנסת יוסף ג'בארין: תוכנית חומש להנגשת ההשכלה הגבוהה באוכלוסייה הערבית,

תוכנית החומש להשכלה הגבוהה הראשונה הסתיימה, ולאחרונה גם מתגבשת תוכנית החומש החדשה. רצינו לשאול: 1. מה הוא התקציב המיועד לתוכנית החומש?

3. האם יש הערכה לגבי השגת יעדיה של התוכנית שהסתיימה? 4. מה הם יעדיה של התוכנית החדשה? 5. ומה הם הנושאים העיקריים שביסודה?

הרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה עבור החברה הערבית היא יעד מרכזי של המל"ג והוות"ת, ולשם השגת מטרה זו מופעלת תוכנית הוליסטית הכוללת מענים נרחבים לכל אורך הדרך, המובילה לרכישת השכלה גבוהה משלב לימודי התיכון ועד להשתלבות בסגל האקדמי ובשוק התעסוקה הרלוונטי לתחום הלימודים. התוכנית כוללת מתן תמיכות אקדמיות וחברתיות, ייעוץ והכוון, מלגות בכל רמות התואר ועוד. לטובת התוכנית השקיעה הוות"ת תקציבים נרחבים בהיקף של כ-300 מיליון שקל במסגרת התוכנית הרב-שנתית לשנים תשע"א תשע"ו. בתשע"ו התקציב עמד על כ-90 מיליון שקל. התוכנית מלווה על-ידי ועדת היגוי ייעודית לנושא שבראשה עומד פרופסור פייסל עזאיזה,

סגן יושב-ראש ות"ת. הלוואי על החרדים. בחמש השנים האחרונות אנו עדים לגידול משמעותי בייצוג החברה הערבית בתואר ראשון, 10.8% 14.3%, תואר שני, 7.9% 10.3%,

4.3% 5.7%, כל זאת כמובן לצד מאמצים ניכרים מצד המוסדות האקדמיים להתאים עצמם לצורכי החברה הערבית. לשאלה 1: התקציב המיועד להמשך הרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית צפוי לעמוד על כמיליארד שקלים במסגרת התוכנית הרב-שנתית של הוות"ת. אמרתי לך, הלוואי על החרדים. לשאלה 2: מתוך תקציב התוכנית, כחצי מיליארד הם תוספתיים. לשאלה 3: היעדים לחומש האחרון התרכזו במיסוד המענים לחברה הערבית במוסדות וביישובים. אפשר לראות כי בכלל המוסדות המתוקצבים על-ידי הוות"ת והם רלוונטיים לקליטת סטודנטים ערבים הוקמו יחידות לתמיכה בסטודנטים הערבים. מספר התלמידים הערבים המשתתפים במכינות הקדם-אקדמיות גדל משמעותית מכ-6% ל-14%.

נצפה גידול משמעותי בייצוג החברה הערבית בכל רמות התואר כפי שתואר לעיל. לכן, יש להוסיף את מיסוד תוכנית "רואד" ותוכנית התיכונים המרחיבות את נגישות ההשכלה הגבוהה בבתי-הספר וביישובי החברה הערבית, וכן את הקמת מלגת "אירתקא". עם זאת, ברור לנו כי הדרך לשילוב מלא של החברה הערבית בהשכלה הגבוהה עוד ארוכה. לשאלה 4: נקבעו יעדים חדשים לייצוג החברה הערבית לשנת 2021, אשר אושרו בוות"ת ובמל"ג, כדלהלן:

17%,

12%,

7%. בהתאם ליעדים אלה יעצבו מל"ג וות"ת את מדיניותן בחומש הקרוב,

מעבר להמשך הפעילות שהתקיימה בחומש האחרון, אנו מתרכזים כעת בגיבוש הנושאים המרכזיים, ובהם המשך תוכנית הרחבת הנגישות במסגרת התקציב הרב-שנתי החדש. שאלה נוספת, חבר הכנסת ג'בארין. אחרי תשובה כל כך מפורטת עדיין יש עוד שאלה.

אתה עושה כבר עם זה כותרות או-אה. עדיין יש שאלה, כי תוכנית החומש לא נוגעת אולי בנתוני הקבלה למוסדות ההשכלה הגבוהה, ולכן נושאים שהם חסם מרכזי לא כל כך השתנו, ולכן אני לא בטוח עד כמה יהיה אפשר להשיג את היעדים הללו. אנחנו כול הזמן מצביעים על הקושי שקיים בבחינה הפסיכומטרית, כבוד סגן השר, ועל כך שיש פער משמעותי שמגיע ל-120 נקודות בין נבחנים יהודים ונבחנים ערבים. השאלה אם תוכנית החומש תתייחס גם לחסמים הללו. חסם נוסף הוא הגבלת גיל בפקולטות מסוימות. תוכנית החומש תתייחס לכל נושא שבעיני המשרד, יחד עם הגורמים מהציבור הערבי, המפנים את תשומת לבם של אנשי משרד החינוך לומר אם זה חשוב, לעודד ולהוסיף ולהגביר את ההשכלה הגבוהה בקרב האוכלוסייה הערבית. תודה רבה. שאילתה מס' 543, של חבר הכנסת יוסף ג'בארין: אכיפת החוק לפיקוח על איכות מזון,

הורי תלמידים בבתי-ספר ערביים מתלוננים על היעדר אכיפה של החוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך, בעיה קשה של היעדר אכיפה של החוק. תלונות אלו נוגעות הן לאיכות המזון בקיוסקים הצמודים לבתי-הספר והן למכונות הממכר שנמצאות שם. רצוני לשאול: 1. מה ייעשה על-ידיכם לאכיפת החוק? 2. וכן נתונים לגבי מספר הפקחים ואופן פריסתם הארצית, פקחים על החוק הזה. גברתי היושבת-ראש, חבר הכנסת ג'בארין, משרד החינוך מקדם אורח חיים בריא בקרב התלמידים ופועל לשינוי הרגלי הבריאות והתזונה במוסדות החינוך באמצעות תכנים לימודיים, העלאת הנושא למודעות בקרב התלמידים והוריהם ומתן הנחיות באשר להרכב המזון המוגש או מוצע למכירה במזנונים, בקיוסקים ובמכונות האוטומטיות. ביום 4 באפריל 2016 פרסם המשרד חוזר מנכ"ל חדש המסדיר את הפיקוח על הרכב המזון ואיכותו במוסדות החינוך. חוזר זה נכתב בהתאם להנחיות משרד הבריאות ובהתאם ללשון חוק פיקוח על איכות המזון ותזונה נכונה במוסדות החינוך, התשע"ד 2014. החוזר נועד להבטיח לתלמידים תזונה מאוזנת ומגוונת ולספק עבורם מזון איכותי העונה על צורכיהם התזונתיים והבריאותיים. החוזר ייכנס לתוקף בשנת הלימודים תשע"ז. בהתאם לחוזר: חל איסור על מכירה או הגשה בשטח המוסד החינוכי של שתייה מתוקה ומזונות עשירים בסוכר, כגון עוגות, עוגיות, רוגלך, קרואסונים, ופלים, ממתקים, סוכריות ועוד. חל איסור על מכירה או הגשה בשטח המוסד החינוכי של מזונות מטוגנים ועשירים בשומן, כגון צ'יפס וחטיפים מלוחים.

חל איסור על מכירה או הגשה בשטח המוסד החינוכי של מזון מעובד מהחי והצומח המכיל פוספטים וניטרטים,

נקניקיות וקבב. מותר למכור כריכים מקמח מלא עם המילויים הבאים: ביצה קשה, גבינה צהובה עד 9% שומן, גבינה לבנה עד 5% שומן,

טונה ועוד. בימים אלה ממתין משרד החינוך לקבלת ההערות האחרונות של משרד הבריאות ומשרד המשפטים לנוסח התקנות אשר יותקנו מכוח חוק פיקוח על איכות המזון ותזונה נכונה במוסדות החינוך, התשע"ד 2014. התקנות יוגשו בקרוב לאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. עם אישור התקנות יפעל המשרד להטמעתן ההדרגתית במוסדות החינוך, כדי לאפשר לבתי-הספר ולגני-הילדים להיערך בהתאם. הדבר ייעשה באמצעות הגברת ההסברה והעמקת האחריות של מנהלי המחוזות, מנהלי בתי-הספר, הרשויות והבעלויות על הקיוסקים והמזנונים.

נפעל גם למינוי בקרים באמצעות האגף לפיקוח ובקרה במשרד, על-פי החוק.

לא ענית על השאלה השנייה.

מספר פקחים, שאלה שנייה. כמה פקחים זה?

אני חייב לומר לך שאני לא קיבלתי על זה תשובה כדי לענות, ואתה צודק על כך שאין לי תשובה. אני מוכן לרשום לי:

אוקיי. יש לך שאלה נוספת, חבר הכנסת ג'בארין?

האמת היא ששמעתי את התכנים, והתכנים מצוינים. הבעיה, כבוד סגן השר, היא עם האכיפה, ולכן אני הדגשתי שאין תשובה דווקא לנושא הזה של האכיפה. כי אלה בדיוק התקנות שאנחנו מחפשים, אבל מי יאכוף את זה? צריך פשוט להבטיח שאכן זה ייושם. ציינתי לעצמי את התשובה לשאלה ששאלת על כמות המפקחים. אמרתי באופן כללי, שבמקביל לזאת נפעל גם למינוי בקרים באמצעות האגף לפיקוח ולבקרה במשרד, על-פי החוק. כנראה שימנו בקרוב.

נעבור לשאילתה מס' 549, של חבר הכנסת יוסף ג'בארין: החלטת הממשלה מס' 922. בבקשה.

בהתאם להחלטת הממשלה 922 מסוף 2015 בעניין הפיתוח הכלכלי של האוכלוסייה הערבית, המשרד נדרש לגבש, ככה כתוב שם, בתוך 120 ימים תוכנית בנושא השפה, פיתוח מנהיגות חינוכית, קידום מיומנויות המאה ה-21 וכן טיפוח הזהות. לכן, ברצוני לשאול: 1. האם גובשה תוכנית כאמור? 2. מה הם פרטי התוכנית? 3. מהו פירוט

ואם אפשר, כבוד השר, להקריא קצת, אתה מקבל את זה, עד מחר אחרי הצהריים זה נמצא בסטנוגרמה, כי אני נותן להם את זה, והם מעתיקים,

גברתי היושבת-ראש, חבר הכנסת ג'בארין, לשאלה 1:

מטרתה של התוכנית לייצר שוויון הזדמנויות במערכת החינוך בין

דוברי עברית לתלמידי החברה הערבית ולהביא לחיזוק זהותם האישית והאזרחית, להגביר את תחושת השייכות של הלומדים והבוגרים לחברה ולמדינה,

שיפור איכות ההוראה, 58 מיליון, חיזוק החינוך הבלתי-פורמלי, 133 מיליון, מתוך תקציב תוכנית האתגרים, שיפור הישגי התלמידים, התקציב לטובת הנושא יינתן מתוך תקציב התוכנית לתקצוב דיפרנציאלי. במסגרת זו יוקצו כ-50,000 שעות באופן הדרגתי, במהלך חמש-שנתי, שסופו בשנת הלימודים תשע"ט. עד לשנת תשע"ז וכולל יוקצו 26,000 שעות. שעות נוספות אלו נועדו לחזק את מקצועות הליבה והן מתקציב המשרד. בנוסף לכך, הוקצו עוד 5 מיליון שקלים מתקציב המשרד להפעלת התוכנית "עברית על הרצף" 2.5 מיליון שקלים שנלקחו מתוכנית החומש ועוד 2.5 מיליון שקלים מהמשרד לשוויון חברתי. אוקיי, יש לך שאלה נוספת? איך לא? סגן השר, ההערה שלי היא כמובן לא אישית כנגדך. אבל עם כל הכבוד, זאת לא התשובה. אתה התייחס לתוכניות שאני מכיר שהן קיימות, חינוך בלתי פורמלי, תקצוב דיפרנציאלי. החלטת הממשלה התייחסה לנושא אחר לגמרי: תוכניות, בהיקפים של 58 מיליון שקל?

תוכניות בתחום של מנהיגות חינוכית ובתחום של זהות. התשובה בכלל לא מתייחסת לתוכניות הללו. אני מכיר את התוכניות שעליהן דיברת, אבל הן לא קשורות בכלל להחלטת הממשלה הזו, ולכן הגשתי את השאילתה. תודה רבה. בואו נמשיך. סגן השר צריך להשיב? אני אענה שאני רושם לעצמי: לטענת השואל, אין במענה תשובה על השאלות.

זה לא התוכניות הללו, זה תוכניות בנושאים אחרים. תודה לך.

נעבור לשאילתה מס' 571. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה אינו נוכח. ומה עם זוהיר בהלול? הוא לא כאן. הם מחקו.

אוקיי. נעבור לשאילתה מס' 572 של חבר הכנסת יוסי יונה.

לא קיים. אנחנו עוברים ל-572, של חבר הכנסת יוסי יונה: מות תלמיד בישיבת "אביר יעקב" בבעלות "קדימה מדע". זחאלקה גם לא כאן? גם לא. השאלה הופנתה אל שר החינוך ואליך, אדוני סגן שר החינוך. התלמיד א"א מת בפנימיית ישיבת "אביר יעקב" בבעלות "קדימה מדע" בנהריה. אני מבקשת לא להזכיר שמות, נא להיצמד לנוסח.

אני חוזר בי, אני לא אזכיר שמות. לנוסח שנכתב. תודה רבה. אם כן,

ברצוני לשאול ביחס למותו של תלמיד שמת בפנימיית ישיבת "אביר יעקב" בנהריה: 1. האם התקיימה, אדוני סגן השר, בדיקה מעמיקה ויסודית על הנסיבות שהביאו למותו של התלמיד? 2. האם עלו מהבדיקה מסקנות שמהן עולה כשל ניהולי ופדגוגי של המוסד?

חבר הכנסת יוסי יונה, זה לא הנוסח שנכתב. אני מבקשת להיצמד לכתוב.

אז אוקיי. גברתי, הופקד בידי, יש לנו כללים במשכן הזה,

אני מכבד אותך, גברתי היושבת-ראש, ואת הכנסת, ואני מצר על הטעות שנפלה. אז אני אקרא שוב את הנוסח כפי שהוא הוגש לשר.

יש לי, יש לי לפני את השאילתה. לא, אבל הבנתי שאני נדרש לקרוא אותו. לא, אתה נדרש להיצמד לפרוטוקול, אם אתה מקריא. הקראת יותר מאשר כתוב לנו. חברים, בתקנון כתוב לשמור על צנעת הפרט, אסור לנו לחשוף את השם. תיצמדו בבקשה למה שנכתב.

אני מצטער, באמת אני מצטער, נפלה טעות. אז בוא תקריא בבקשה ונתקדם הלאה.

1. האם התקיימה בדיקה מעמיקה ויסודית על הנסיבות שהביאו למותו של התלמיד? 2. האם עלו מהבדיקה מסקנות שמהן עולה כשל ניהולי ופדגוגי של המוסד?

מה הן? 4. מה הם הצעדים שיינקטו למניעת הישנות מקרה כזה בעתיד? גברתי היושבת-ראש, חבר הכנסת יוסי יונה, לשאלה 1: ועדת הבדיקה סיימה את עבודתה והדוח נמסר למשפחה.

מן השאלה לגבי כשל ניהולי אפשרי במוסד עולה נרטיב סמוי הקובע שהתאבדות התלמיד נובעת מכשל ניהולי של המוסד. טובי המומחים בעולם כותבים כי התאבדות היא תופעה מורכבת מגורמים ביולוגיים, אישיותיים, פסיכולוגיים, חברתיים ואירועי חיים. אני עונה, כי זה נכתב בעבור השר, כשר החינוך. כותב השר: אני מתנגד לקשור בקשר נסיבתי כל התאבדות תלמיד להתנהלות המוסד החינוכי. נהפוך הוא, במחקר מקיף על 70 סיפורי חיים של תלמידים שהתאבדו עלה כי המרכיב של חסך מובנה, שמשמעותו קשיים משפחתיים מורכבים מילדות, הוא בעל משמעות גדולה בעניין הסיכון של התאבדות. כל מתבגר עלול להגיע למשבר חריף ולמצוקה, אך בודדים נוטלים נפשם בכפם. הסיבות הן מורכבות ביותר, ומערכת החינוך עושה פעילויות נרחבות לשיפור המודעות למצבי המצוקה ולשכלול התערבויות מערכתיות ופרטניות להתמודדות עם הסיכון להתאבדות. ועדות הבדיקה הן חלק מהשותפות של משרד החינוך במאמצי המניעה. מטרתן המרכזית של ועדות הבדיקה אינה חיפוש האשמים, אלא דיוק בהבנת החוויה של הנער שהתאבד, חידוד בהבנתם של גורמי הסיכון ואירועי החיים, כדי לשכלל את יכולת ההתמודדות עם התופעה הקשה. לשאלה 3: משרד החינוך ממשיך לפעול במסגרת התוכנית הלאומית למניעת התאבדות, המתוכללת על-ידי משרד הבריאות. התוכנית עתידה לפעול בשנת הלימודים הבאה ביותר מ-60 יישובים הפרוסים בכל המחוזות ובכל המגזרים. בשנות הלימודים תשע"ה ותשע"ו הוכשרו 1,300 יועצים חינוכיים ופסיכולוגים חינוכיים בהיבטים תיאורטיים ופרקטיים ביישובים שבתוכנית, ו-450 פסיכולוגים להערכת מסוכנות לטיפול. בכל בתי-הספר העל-יסודיים ביישובים אלה התקיימה הכשרת "שומרי סף". 10,000 מנהלים ומורים לקחו חלק בהכשרה הזו. בשנת הלימודים, אני מקריא את זה לחבר כנסת שלא נמצא פה? לא לא, אני נמצא פה. סליחה. הוא פשוט עומד. בשנת הלימודים תשע"ז התקיים כנס הכשרה בן יומיים עם טובי המומחים. בכנס השתתפו כ-2,000 אנשי מקצוע נוספים. כמו כן, החלה הכשרת עומק של 400 פסיכולוגים נוספים להערכת סיכון וטיפול בתלמידים בסיכון של התאבדות ומתבצעות הכשרות "שומרי סף" למפקחים,

מורים ומדריכים בחינוך הבלתי-פורמלי. יימשכו גם מפגשי רענון בחדרי מורים, כדי להגביר את המודעות לסימני סיכון ולהגביר את הביטחון בהתמודדות עם התנהגות אובדנית לסוגיה. משרד החינוך החליט לבחון את יעילותן של שלוש תוכניות למניעת אובדנות: האחת היא תוכנית "חוסן" שפותחה על-ידי מרכז כהן-האריס ופיילוט שלה החל השנה בבתי-הספר בירושלים ובמודיעין, האחרת היא תוכנית "בוחרים בחיים" שפותחה בשפ"י, ותוכנית נוספת היא YAM האירופית שתופעל גם היא בכמה בתי-ספר. בסיום הפעילות יבחנו גורמי המקצוע איזו תוכנית הוכחה כיעילה יותר בקרב תלמידי ישראל, והיא תאומץ על-ידינו. תודה רבה. שאלה נוספת? כן. אני חייב לומר שהתשובה הזאת בעייתית, אדוני סגן שר החינוך, ולו בגלל שהמענה שהתקבל מדגיש כמעט באופן בלעדי את היסוד הנפשי הפרטני של הילד,

כפי שאנחנו יודעים, מצטבר מידע די נרחב שיש גם מרכיב של ההשתייכות העדתית של התלמיד, מטעמי שמירת צנעת הפרט לא אחזור על שמו. לכן אני חושב שהיה מקום לבחון את ההשתמעויות הרוחביות, זאת אומרת, אני שואל, האם לא היה צריך לבחון את האופן שבו תלמידים בני עדה כזאת או אחרת זוכים ליחס שונה, דבר שמקשה עליהם את חוויית הגידול שלהם, את חוויית ההתפתחות שלהם. תודה, אדוני סגן השר. בכל מקרה, מאחר שנשאלתי שוב, אני אומר כך, זה לא נאמר בדברי התשובה. בדברי התשובה כתב השר שמצאנו שהעניין הזה הרבה יותר בולט בסיבות שיכולות לגרום לאובדן. זה לא אומר שאת זה בודקים, וזה לא אומר ששלוש התוכניות שהקראתי את שמותיהן, ושאתן הולכים לפעול, ילכו רק בכיוון הזה שאולי,

הבעיה הבסיסית היא במשפחה ולא בדברים אחרים.

הכול ייבחן. ואתה מתקשר שוב למה שאמרתי קודם, אני לא חושב שבאותה ישיבה, באותו מוסד שבו קרה המקרה יכולה להיות בעיה על רקע עדתי, למי שיודע מי עומד בראש המוסד הזה.

נעבור לשאילתה מס' 608 של חברת הכנסת נורית קורן: אי-זכאות לקייטנות של 60,000 ילדים מהחינוך המיוחד.

גברתי היושבת-ראש, אדוני סגן שר החינוך ואדוני שר הבריאות ליצמן, אי-זכאות לקייטנות של 60,000 ילדים מהחינוך המיוחד. 60,000 תלמידים מהחינוך המיוחד אינם זכאים לקייטנות עד 15 באוגוסט, מתוכם 2,000 עם בעיות התנהגותיות קשות. יש צורך במציאת פתרון להפסקת הרצף הטיפולי. רצוני לשאול: 1. מה עושה משרד החינוך למען קיום הקייטנות לחינוך המיוחד? 2. האם שר החינוך מוכן להיפגש עם ארגון הנכים? לצערי הרב, עבר המון זמן. גברתי היושבת-ראש, חברת הכנסת נורית קורן, לשאלה 1: לפחות התשובה שאת מקבלת היא תשובה עדכנית: במסגרת דיוני התקציב האחרונים הוחלט להאריך את שנת הלימודים עבור ילדי החינוך המיוחד. במסגרת זאת תלמידים עם מוגבלות שכלית קלה במסגרות החינוך המיוחד יהיו זכאים להמשך לימודיהם בחופשות החגים סוכות, חנוכה ופסח. נוסף על כך, תוארך חופשת הקיץ שלהם עד 15 באוגוסט. עד היום קיבלו זכאות רק עד 30 ביולי וללא חופשות החגים.

לילדים עם לקות ראייה או שמיעה תוארך חופשת הקיץ בשבועיים נוספים, עד 15 באוגוסט. עד היום קיבלו זכאות להארכת שנת הלימודים בחופשות החגים ועד 30 ביולי. נמשיך לפעול גם בשנת הלימודים הקרובה למתן מענה מותאם ומיטבי לילדי החינוך המיוחד. לשאלה 2: השר מודיע שהוא מוכן להיפגש. כן, התשובה היא כן.

שאלה נוספת?

מה קורה עם הטיפולים שהילדים צריכים לקבל? הם יקבלו אותם? אתה דיברת רק על הארכת שנת הלימודים.

האם הארכת שנת הלימודים תכלול את כל הטיפולים שהם מקבלים בדרך כלל? אני לא חושב שזה נמצא בשאילתה. בשאלות שלך יש: מה עושה משרד החינוך למען הקייטנות לחינוך המיוחד?

אמרתי שבמסגרת דיוני התקציב יש הארכה. אני אומר כך, אין לי תשובה לפני,

אין תשובה,

היו כמה חברי כנסת ששאלו את זה בצורה פרטנית, כמו חברת הכנסת סויד וחבר הכנסת נחמן שי ששאלו שאלות פרטניות, ועניתי להם בפירוט, או שתגישי את זה במסגרת שאילתה. כרגע אין לי תשובות לזה. אוקיי. אני יודעת למה אני שואלת אפשר להעביר מאוחר יותר את התשובה,

אני אשמח לקבל תשובה בכתב. אני מציע שאני אקבל פנייה בכתב. חבל שוב לפנות בשאילתה, הוא לא חייב. אני רוצה לדעת אחת ולתמיד, שהשנה הזאת הילדים,

הארכת שנת הלימודים תימשך, והם יקבלו את כל הטיפולים שהם צריכים, תודה רבה. ולא תהיה הפסקה ברצף הטיפולים. כי כרגע ברגע שיש חופש, הילדים לא מקבלים טיפולים, וכל הטיפול שנעשה במשך השנה, חוזר אחורנית. לכן אני עדיין מתעקשת, ורוצה לקבל תשובה בכתב מה קורה. האם במסגרת הקייטנות יישמר גם הטיפול בהם? חברת הכנסת קורן, אם זה לא באותו נושא, באותו נושא.

חברת הכנסת נורית קורן היא מסודרת מאוד, וכדי שלא יהיה מצב שהיא שאלה שאלה, ואני לא אענה, מכיוון שאני לא רשמתי את כל מה שאמרת,

שחברת הכנסת נורית קורן תעביר לי מכתב, לא במסגרת שאילתה שיש לי האפשרות, על-ידי התקנון, לחכות שבועיים ועוד שבועיים ועוד שלושה שבועות ועוד חודש. תעבירי לי מכתב כשאני נמצא פה בימי הכנסת, תעבירי לי את זה, או לעוזר שלי. את יכולה להעביר לי אישית, ואני אדאג שתהיה תשובה. אבל אני רוצה את השאלות בכתב.

אני רוצה לדעת שבתקציב הזה באמת תתארך שנת הלימודים, את תכתבי את השאלות האלה,

תודה רבה. נעבור לשאילתה מס' 616, של חבר הכנסת יוסף ג'בארין,

ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית בסגל האקדמי. שברת שיא היום. שיאים חיוביים זה דבר טוב. יש תת-ייצוג של האזרחים הערבים בסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה בישראל בהשוואה לשיעורם הכללי. רצוני לשאול: 1. מהו מספר האזרחים הערבים בסגל האקדמי? 2. מהו שיעורם? 3. כמה מהם בסגל הבכיר? 4. והעיקר, מהי תוכנית השר לשילוב אקדמאים ערבים באקדמיה בישראל? גברתי היושבת-ראש, חבר הכנסת ג'בארין, המועצה להשכלה גבוהה מייחסת חשיבות רבה לשילובה של החברה הערבית במערכת ההשכלה הגבוהה על כל רבדיה, החל מסטודנטים ועד חברי סגל אקדמי. במסגרת דיווחי סיכום שנת הלימודים תשע"ו של המוסדות להשכלה גבוהה אל הוועדה לתכנון ולתקצוב שבמועצה להשכלה גבוהה, יידרשו המוסדות המתוקצבים לדווח על מספר חברי הסגל הערבים האקדמאים והמינהליים וכן בנוגע לייצוג בוועד המנהל, בסנאט ובחבר הנאמנים.

הוועדה לתכנון ולתקצוב תמשיך בתמיכה בסטודנטים במהלך לימודי התואר הראשון וכן במתן מלגות הצטיינות לתואר שני,

בתואר דוקטורט, כדי להגדיל את כמות האקדמאים המצטיינים מהאוכלוסייה הערבית אשר יוכלו להשתלב בסגל האקדמי במוסדות,

גם על-ידי מלגות מעו"ף לסגל אקדמי מצטיין מהאוכלוסייה הערבית. אני מקווים שבאמצעות כל המפורט לעיל נוכל להביא לשינוי ולגידול ניכר בייצוג החברה הערבית בקרב הסגל האקדמי, הסגל המינהלי וכן בוועדות המרכזיות. לאחר קבלת המידע ולמידתו נעבירו לעיון.

שאלה נוספת? עד היום גם לוות"ת אין את זה. שוב, כבוד סגן השר, שאלתי, כמה? מה השיעור שלהם? אין הנתונים האלה בכלל. אני מתפלא על אלה שכתבו את השאילתה איך הם לא השתמשו במה שכתוב בחוק המועצה להשכלה גבוהה, שהוא לא מפוקח. אתה גם לא יודע מתי לומדים,

כמה שעות נמצאים או לא נמצאים. אתה לא יכול להתערב במועצה להשכלה גבוהה.

יש כאן שאלה מוגדרת מאוד וברורה מאוד: כמה אנשי אקדמיה ערבים יש במוסדות להשכלה גבוהה? מה השיעור שלהם? מה הבעיה לענות על שאלה כזאת, כבוד סגן השר? לרגע לא חשבו שיש בעיה. אבל אף אחד לא עשה עד היום את הספירה. נוכח השאילתה שלך נתבקשו כולם לתת תשובות, וכשיהיו התשובות נוכל לתת.

כתוב שם שזה התבקש לפני שנה-שנתיים,

זה בתוכנית החומש, חבר הכנסת יוסף ג'בארין. כבוד סגן השר, אני עצמי לפני שנתיים, בתור אקדמאי, הגשתי את הדוח הזה. סליחה, חבר הכנסת יוסף ג'בארין. כל הכבוד לגברתי, אבל למה אני מגיש שאילתות אם אני לא מקבל תשובות?

הוא יחזור על זה שוב.

התשובות ברורות. מהו מספר הערבים האקדמאים? מהו שיעורם? כמה מהם בסגל הבכיר? 616. אם אני קורא את התשובה כמו שאני הקראתי לך,